י"ב בחשוון התשפ"ה, 13בנובמבר 2024. הנושא שעל סדר-היום הוא שאילתות דחופות. השאילתה הראשונה היא לשר החינוך, והיא של חבר הכנסת ירון לוי, בנושא: תקציב שנות השירות. אני מתכבד להזמין את שר החינוך יואב קיש אל הדוכן. ברוך בואך.

חבר הכנסת לוי, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש.

כבוד השר, על הקיצוץ של 25% בתקציב שנות השירות. רצוני לשאול: 1. כיצד משרד החינוך יכול לקצץ במפעל שנות השירות ובמקביל לתקצב רשתות חינוך פרטיות ומפלגתיות? 2. האם יש קשר בין קיצוץ של 17 מיליון ש"ח במפעל שנות השירות לבין ויתור המדינה על חוב של 85 מיליון ש"ח לרשתות חינוך מפלגתיות?

בבקשה, השר. תודה כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, לפני שניכנס למספרים, המספרים שאמרת הם לא מדויקים, אבל אין ספק שיש בהם משהו, ואתייחס לזה בפירוט. גופי החברה האזרחית, ובוודאי אלו שפועלים לשנת שירות ומפעילים נוער במשימות לאומיות בחזית חברתית, במיוחד בתקופה הזו של המלחמה, הם שדרת חוסן משמעותית מאוד של החברה הישראלית. אנחנו במשרד מכירים מאוד את הפעילות שלהם, וגם את ההירתמות שלהם לסיוע במשימות הרבות והמורכבות מייד לאחר 7 באוקטובר. במלחמה יש לנו אתגר. האתגר הזה ברור. כל המשרדים נדרשו לקיצוצים במהלך התקציב לממן את הוצאות המלחמה. יש אחריות לאומית בעניין הזה, ואני כמובן עושה הכול כדי למנוע את הפגיעה, שתהיה מינימלית ככל שניתן במשרד החינוך.

לפני המספרים, כי אני רוצה לדבר תכלס, אגיד רק את השאלה השנייה ששאלת, שממש אין לה שום קשר לשאלה הראשונה. זה נושא שהוא בכלל בסמכות משרד האוצר ורשות המיסים. מדובר על איזשהו חוב שנפתר ונוהל תוך ויכוח משפטי, שגם הגיע,

לבית משפט, ואין בינו לבין הדבר הזה שום קשר. עכשיו לגבי המספרים, כדי שנכיר אותם. אני משווה את תקציב 2023 לתקציב 2024. כמו שאתם מכירים,

יש מה שנקרא בסיס התקציב, ועל בסיס התקציב יש תוספות חד-פעמיות. התוספות החד-פעמיות נקראות לפעמים גם "קואליציוניות", אבל פה זו דוגמה למשל לתוספת קואליציונית שאני חושב שהכרחי שהיא תהיה תוספת משמעותית, ובבסיס התקציב, לתפיסתי. יש הרבה מאוד כספים "קואליציוניים". תוקפים אותנו בממשלה על כספים קואליציוניים, והינה דוגמה: כספים קואליציוניים לתקציב שנת השירות. ועל זה רוצים, מה רוצים? שלא ניתן. אני חושב שהשאלה של ירון לוי היא ההפך: למה אתם לא נותנים? אז בוודאי לא על קיצוץ. אז להלן המספרים: בשנת 2023 בסיס התקציב היה 50.5 מיליון. על זה היו תוספות שאני דאגתי שייכנסו, "קואליציוני" כן? 15.5 מיליון. זה הביא את התקציב בסופו של דבר ל-66 מיליון, שמורכב מבסיס ומקואליציוני. שנת 2024, לאור הקיצוצים, התחילה כשבסיס התקציב,

בגלל הפלאטים לכולם, ירד מ-50.5 ל-44 מיליון, זאת אומרת 6.5 מיליון ירדו מהסכום. זה כ-12%. הוספנו, הרי היה קיצוץ

לא הסכימו שנשתמש בקואליציוני, אז בעצם הקואליציוני ירד מ-15.5 ל-7 מיליון. אז בסך הכול בתקציב 2024 מדובר על 51.5 מיליון לעומת 66, כשאני מכניס בפנים גם את בסיס התקציב וגם את החד-פעמי הקואליציוני,

הפער הזה של כ-15 מיליון הוא פער, ואני אומר את זה פה, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה: למרות הקיצוצים, כבוד היושב-ראש, ולמרות הפעילות הכואבת שהמשרד נאלץ לצמצם במלחמה, בקשר לשנת השירות, הבטחתי שהתקציב לא ייפגע. עכשיו, איך אני יכול לעשות את זה? בדיוק בתקופה הזו של נובמבר-דצמבר, כשמתחילים להגיע עודפים מכל מיני פעילויות שלא בוצעו, אני יכול לנתב לטובת התקנה הזו. לכן אמרתי שאדאג שזה לא ייפגע. אני יכול לבשר לך שכבר מוכנה הפניית עודפים שתעביר 10 מיליון לתקנה של שנת שירות. אני מקווה שזה יקרה בשבוע הבא, וזה יעלה את זה מ-51.5 ל-61.5, ועוד תוספת של בין 5 ל-6 מיליון, 5 מיליון, שאנחנו נקדם במהלך חודש דצמבר גם על עודפים. זאת אומרת שלמרות שכל הפעילויות קוצצו בגלל המלחמה באופן גורף, ולמרות שיש פה כספים קואליציוניים שהממשלה זו נותנת לפעילויות החשובות,

תוקפים אותנו,

לצערי גם אתה וחבריך, בחוסר הבנה בסיסי, שיש הרבה מאוד כספים קואליציוניים - - - אני רק,

אני לא מפריע, ואני - - - אז אחרי זה תגיד לי. חוסר הבנה זה לא נחמד להגיד. חבר הכנסת לוי, אתה יכול לשבת. אאפשר לך שאלת המשך, ככל שתהיה, אבל לא פינג-פונג. אגיד לך למה כוונתי. הרי פה באים ואומרים: תן כספים קואליציוניים לשנת שירות.

כי אנחנו חושבים שזה טוב. וביד השנייה אומרים: למה אתם כממשלה נותנים כספים קואליציוניים? אני קראתי לזה חוסר הבנה, ואולי יש סיבה אחרת. אבל לא יכול להיות שביד אחת באים בביקורת לממשלה על כספים קואליציוניים, וביד שנייה אומרים: תנו לנו כספים קואליציוניים למטרות האלה. לכן אני אומר,

המונח כספים קואליציוניים הוא מורכב,

צריך לדבר על פעילויות חברתיות. ואני אומר לך חד-משמעית, לפעילות הזו אני מחויב, כפי שאמרתי. אדאג שהתקציב יגיע במלואו. עד כאן, היושב-ראש.

שאלת המשך לחבר הכנסת לוי, בבקשה.

אני רוצה קודם כול לגבי חוסר הבנה, אני חושב שהמונח לא נכון. בסופו של דבר, העליתי את חוק שנות השירות, אתה מכיר את זה, והצבעתם נגד. אם החוק הזה היה עובר, לא היינו צריכים כספים קואליציוניים, כי כל הארגון הגדול הזה של שנות השירות לא יכול להתקיים על פי טוב ליבם של חברי כנסת ושרי הממשלה ועל סמך עודפים. אני רוצה להזכיר לכבוד השר, שר החינוך, שאנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, בזמן מלחמה, וכמו שאמרת, אדוני השר, יש סדרי עדיפויות שהממשלה צריכה לעשות.

היות שאני כן בקיא בנתונים, אני רוצה לדבר על 3,700 משתתפים ומשתתפות בשנות השירות, ש-74% מהם מגיעים למיצוי לחימה, ביחס ל-41% מכלל החברה. ואני שואל: האם הממשלה לא צריכה לעשות שינוי של סדרי עדיפויות ולא לחכות לעודפים ורזרבות בשביל המפעל הציוני החשוב הזה, בשביל כולנו? הם נמצאים שם בחזית, עם המפונים, גם טרום המלחמה לפני 7 באוקטובר. אני מכיר מהתפקיד הקודם שלי כסגן ראש עיריית בת ים. הם נמצאים בקהילה, בחברה, עם הילדים ועם הקשישים. מאה אחוז. והשאלה, האם אתה לא חושב שאנחנו צריכים להכניס את זה לבסיס תקציב ולא להסתמך על שאריות של כספים קואליציוניים? מאה אחוז. קודם כול, אני שמח. אנחנו חושבים אותו דבר, חבר הכנסת ירון לוי, על החשיבות הגדולה והמשמעותית של הפרויקט של שנות השירות. אנחנו פועלים לחזק אותו לכל אורך הדרך, ומקבלים תמיכה ממשרד החינוך. אני יכול להגיד לך שהדילמה היחידה בהכנסת הסכומים לבסיס התקציב היא, מה שנקרא נושא הפלאט. כי מה קורה? נניח שכל הסכום נמצא בבסיס התקציב, זה התקציב שעליו יש פלאט.

עכשיו אנחנו מעבירים את תקציב 2025, הוא מגיע בימים אלה לכנסת ואתם תידרשו לבחון אותו ולהצביע עליו, הוא מכיל 5% פלאט גורף על כל פעילות הממשלה, כל הסכומים שנמצאים בבסיס התקציב חוטפים את הפלאט הזה. אז המשמעות היא שאם באמת הסכום כולו יהיה בבסיס התקציב, אתה מייצר פערים שנוצרים וגדלים. בדרך כלל מפצים על זה, במקומות כאלה שבהם המשימה חשובה, בתקציב חד-פעמי או קואליציוני, כמו שדיברנו קודם. אני אומר לך עוד פעם בצורה פשוטה: אני מאוד בעד להגדיל את בסיס התקציב, אני חושב שזה הדבר הנכון.

בחקיקה זה לא נכון,

ושמעת את הנימוקים פה, ואני לא איכנס לזה שוב. אבל פרויקט שנות השירות, אני מאוד שמח שאתה חושב כמוני ושיש פה הרבה בבית הזה שתומכים בו, מחזקים אותו, רואים בו שליחות אדירה של חיבור נוער לציונות, לערכים ולעשייה. אני רואה גם את ההירתמות בזמן המלחמה, חד-משמעית. אני חוזר על מה שאמרתי. לאור החשיבות הרבה של הפרויקט הזה, במהלך נובמבר-דצמבר אני עושה הכול ודואג לכך שהתקציב יושלם. אפילו נתתי לך את הסכומים על איך שזה יקרה. לשם אני מכוון. אנחנו נדאג שבניגוד להרבה מאוד פעילויות אחרות בכל מדינת ישראל, שנחתכו בשל הקשיים של המלחמה, הפעילות הזאת לא תיפגע.

תודה רבה לשר החינוך ולחבר הכנסת לוי. אנחנו נעבור לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת סימון מושיאשוילי לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בנושא: פקקי ענק בכבישי האגרה, והאזרחים משלמים תעריף מלא. אני מתכבד להזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב אל הדוכן. חבר הכנסת מושיאשוילי,

תודה, אדוני היושב-ראש, אני אקריא את השאילתה כפי שהגשתי אותה: אדוני סגן השרה, על פי דוח מבקר המדינה במקטע המרכזי של כביש 6 יורדת המהירות בשעות השיא ל-36 קמ"ש, והאזרחים משלמים תעריף מלא. רצוני לשאול: 1. האם בכוונת המשרד לפעול, וככל שכן, כיצד? 2. האם מבנה התעריפים לרכב פרטי יהיה תואם לרמת השירות הניתנת בכביש 6? אדוני סגן השר, האם מותר לי עוד שורה אחת? אנא, חבר הכנסת מושיאשוילי, אנחנו דבקים בנוסח הכתוב, והמזכירות סופרת מילים. אני אאפשר לך שאלת המשך, בסדר?

תודה רבה לך. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר שנמצא פה וחבר הכנסת מושיאשוילי. אני גם מציע כפי שהציע היושב-ראש לשואל, לשבת ואחרי זה הוא ייתן לך את ההזדמנות השנייה. יהיה לי קל יותר לענות תשובה מורחבת יותר כשאתה יושב. אם לא אכפת לך, אם זה בסדר. - - - זה בסדר. אתה יכול להתקרב לפה, זה גם טוב. בכל אופן התשובה לשאלות שלך לפני השאלה הנוספת שאתה רוצה להוסיף, היא קודם כול שאתה צודק. כולנו נוסעים בכביש 6, וכולנו רואים את המהירות היורדת, ואת העומסים הכבדים שיש. אתה לפעמים אומר: זה כביש אגרה? גם כאלה שלא משלמים, אתה מצפה מכביש מהיר שתוכל לנסוע מהר ולא שאתה בעצם, לא צפוי. אני רוצה גם להגיד :מה שמכביד גם עליי הוא שאתה גם לא יודע מראש. אתה יכול להיכנס לכביש 6 כשאין לך מידע מה-Waze, ורק כשאתה נמצא בפנים. קשה גם לצאת מכביש 6 ולנסוע למסלול אחר. בכל אופן בתשובה שלי אני אתמקד בשתי השאלות שלך. לגבי השאלה הראשונה, האם בכוונת המשרד לפעול,

התשובה היא חיובית, כן, בחלק הזה, איך להוריד את העומסים. התשובה היא, כיוונת לזמן טוב, בימים האלה התחילו בפרויקט חדש של הרחבת הכביש באופן דרמטי בעוד מסלול, מינימום. אני אקריא על מה מדובר: נתיב נוסף בין מחלף קסם למחלף עין תות, וכן יורחב הכביש בנתיב נוסף בין מחלף שורק למחלף נשרים וכן יוקם מחלף חדש, מחלף בית נחמיה, ועוד תוספת הנתיבים ודברים נוספים שישפרו את הכביש. אין ספק שתוספת הנתיבים תאפשר רמת שירות טובה למשתמשי הדרך, כחלק מהמאמץ להפחית את עומסי התנועה ולשפר את חוויית הנהיגה. יחד עם זאת צריך לדעת שככל שאנחנו מרחיבים כבישים, העומסים באים, מכיוון שהגידול במכוניות והגידול במספר הנסיעות שב ומביא את העומסים. אתה כל פעם לא מספיק להדביק את התוספות. אין ספק שבמדינת ישראל, וגם מי שנוסע בעולם, יש כבישים, יש נתיבים מהירים. באופן יחסי יש כאן רמת כבישים טובה,

מנהרות. אנחנו נמצאים ברמת פיתוח כל הזמן. זה בחלק הזה. הצפי של הפרויקט הזה הוא 2028, אבל כמובן חלקים נרחבים מהתוספות ייפתחו הרבה יותר מוקדם. כל מקטע שייפתח יפתחו אותו וכן הלאה. לגבי השאלה השנייה שלך, שגם זאת שאלה מצוינת, אתה מצטט את מבקר המדינה שאומר: תעשו את זה דיפרנציאלי. איך אתה לוקח אגרה כשזה בעצם לא היה כביש מהיר. התשובה היא אחת בעניין הזה: יש כאן שחקן נוסף שנמצא בכביש 6: החברה הזכיינית שצמודה לחוזה שעשו איתה. בחוזה שעשו איתה אין דרישה שהתעריף יוקטן במידה שיש עומסים. החברה הודיעה, ומבקר המדינה גם כותב את זה, שאם הם ישנו את התעריפים ויאלצו אותם להוריד תעריפים, הם אמורים וצפויים לתביעות או שיפויים במקביל. אני אצטט את מה שענו למבקר המדינה, ואנחנו גם יודעים את זה: "באופן שייגרם להפחתת הפדיון", אם יכריחו אותה, "יהיה צורך לפצותו על כך". אתה מבין שזה נכנס לאירוע אחר לגמרי. בשלב הזה אני אאפשר לך עוד שאלה כדי שאולי אוכל לשלב את זה בדברים האחרים שרציתי קצת להרחיב בהם. שאלה המשך לחבר הכנסת מושיאשוילי. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אכן שמעתי על התוכנית הזאת להרחיב את כביש 6. אדוני סגן השרה, העניין הוא שאם מרחיבים נתיב אחד, להערכתי, לפי גידול מספר הרכבים שאנחנו רואים, כמו שסגן השרה ציין, כשנגיע לשנת 2028 בעזרת השם, אני לא בטוח שאותו נתיב ייתן לנו את המענה. אנחנו נדרוך במקום. זאת נקודה למחשבה. דבר נוסף, כמו שסגן השרה ציין,

ודאי כיום. הרי הבשורה הגדולה של כביש 6 הייתה, כשהכביש נפתח לשימוש ציבור הנהגים, שהינה, אם יש לנו אדם שרוצה לנסוע מהקריות ורוצה להגיע לתל אביב, למרכז הארץ או לדרומה, הוא לא חייב להיכנס לכביש החוף, יש לו כביש 6. הוא משלם עשרות שקלים, אבל בכל אופן נהנה מנסיעה מהירה יותר יחסית. ואולי כתוצאה מכך שהיא מהירה יותר ויש פחות עומס וגודש בכביש, אז היא גם בטוחה יותר. אבל לא צדק, אלא זה חוסר הצדק מול ציבור הנהגים. תודה לאדוני. אדוני השר, בבקשה. תודה לך. קודם כול אני רוצה לציין את האכפתיות ואת היוזמה שלך לעשות את השאילתה. זה דבר כואב ומכאיב והרבה טועים בעניין הזה. חשוב שאתה מעלה את הנושא הזה. אז לגבי שיפור ועלייה בכלי הרכב, זה נכון. מצד שני יש גם תהייה, וגם המבקר מעלה את זה, האם לעשות את הנתיב השלישי נתיב רב-נסיעות שאנחנו קוראים לו בלשון המקצועית, כביש שאפשר לנסוע בו רק בתחבורה ציבורית. נר"ת. כביש נר"ת שהוא כביש רב-קיבולת שזה 3 פלוס, 2 פלוס ולתחבורה ציבורית, זה לא ייתן מענה לכל הרכבים הפרטיים, ומצד שני זה ייתן עדיפות. אפשר להגיד שהנתיב המהיר בנוי מסוג אחר של אגרה, שככל שיש עומס בכביש ככה התעריף בנתיב המהיר עולה, כדי לאלץ אותך ולכוון אותך לנסוע בתחבורה ציבורית. אבל שם יש תחבורה ציבורית. על אף שמבקר המדינה טוען שיש ירידה, וזה נכון שיש ירידה, אבל זה נושא אחר, אבל שם עדיין אין תחבורה ציבורית. בשביל שיהיה כדאי לעשות מסלול אחד, שהוא יהיה מסלול מהיר, ושתהיה תחבורה ציבורית, ושיהיה כדאי לנסוע בתחבורה הציבורית במקום הזה, אז צריך להפעיל תחבורה ציבורית גדולה מאוד. זה לא הנתיב המהיר מנתב"ג, מלוד עד תל אביב, לכן זה הרבה יותר מורכב. ואני רוצה להגיד לך שזה נכון שזה לא מה שמצופה מכביש מהיר, אבל הוא עדיין יותר מהיר מכביש אחר. קצת הרגיז אותי כשקראתי את התשובה, ואני אקריא לך את התשובה שקיבלתי. אז באמת כתוב: "במסגרת להסכם הזיכיון נקבע גובה האגרה, והזכיין כפוף להסכם הזיכיון בעניין זה. מבנה התעריפים וגובה האגרה, כפי שבאים לביטוי בהסכם הזיכיון, אינם תלויים בעומסים בכביש". עכשיו, "לא למותר לציין כי לכביש 6 קיימים תחליפים בצירי אורך אחרים שאינם בתשלום" כמו 2 ו-4,

אני לא אוהב את התשובה הזאת, אבל אומרים לך: שמע, לא חייב.

לכן זאת התשובה. לגבי שינוי בנושא הזה, הסכמים צריך לפתוח. מהניסיון שלי קצת כחבר כנסת, היו ניסיונות אבל לא מספיק חזקים. זה לא ילך בין משרד התחבורה לבין משרד האוצר לבין התקציבים שהם צריכים, זה לא. אז אני אומר את זה: זה לא ילך ככה, לפתוח נתיב, לפתוח חוזים. אני מציע בחקיקה, ביוזמה של חברי כנסת, להתחיל להפעיל חקיקה שמשנה את ההסכם, או מבקשת לשנות את ההסכם ואז זה יכול להכריח להביא את זה לידי ביטוי. מה שאני אומר לך אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בכל אופן אני לא יכול להתכחש לאמת האמיתית שלי, שבה אני ככה בטוח, ומתוך הניסיון שיש לי. אני גם סגן, זה נכון, אבל אני גם הרבה שנים חבר הכנסת. צריך להפעיל. יתנגדו, אבל זאת צריכה להיות פעולה אמיתית. מעבר לזה, במאמר מוסגר, אני גם לא רוצה הרבה להאריך,

לקראת יום עמוס, בכלל כל הנושא של הסכמים, ואתה עורך דין מצליח ועורך דין ידוע, ויש לך גם היבט של ציבור וגם היבט מקצועי עם הרבה שנים וניסיון ידוע, תושב קריית אתא, גם פתוח - - - גם חבר כנסת מצליח לא פחות.

הוא היה גם חבר מועצה עם מודעות מאוד חזקה של פניות ציבור. הוא היה נציג דגל התורה בשנים שאני הכרתי אותו כחבר מועצה. ולכן אני מכיר טוב את הפעילות שלו. ומעבר לזה גם איש מקצוע כעורך דין. אם היום נבדוק ואתה תבדוק את זה, הסכמים שנעשו על ידי האוצר עם כל מיני זכיינים, לא רק בתחום התחבורה, בהרבה תחומים, בתשתיות ורכבת, הכול, היום מתברר, והמבקר גם הניח את זה, שכשהיו צריכים לתקן כמה פעמים לא הביאו הרבה בחשבון. היו להוטים מאוד אז לעשות את כביש 6, ושלא המדינה משלמת.

זה היה BOT או PPPP,

יש כל מיני שיטות של תשלומים. בסופו של דבר התברר שהחברות עם עורכי הדין שלהם היו יותר חזקים מאנשי האוצר המקצועיים. הוויכוחים שיש גם היום בין פקידים, בין משרדים לבין האוצר, ובסוף האוצר, אם זה פקיד האוצר או לפעמים החשב, שהוא קובע, במבחן התוצאה אף אחד לא נותן את הדין. קח את מי שאז עשה את זה והבטיח הרבה דברים גם למדינה, גם לתקציב, והיום מתברר שבכביש 6 מלכתחילה מספר הנוסעים היה הרבה יותר ממה שחשבו, והבטיחו להם רמת פיצויים שלא היו מגיעים. והעובדה היא אחת, החברה הזכיינית מראה רווחים מאוד מאוד גדולים. רווחים מאוד מאוד גדולים. ברגע שרואים את הרווחים, סימן שהיה אפשר לעשות את זה בחוזה יותר טוב. לא היו כאן הפתעות, היו כאן הערכות לא נכונות.

זה אותו דבר שאני מביא גם לגבי הבנקים, לגבי איתנות הבנקים. לכן נותנים להם מרחב מאוד חזק,

אבל זה לא צריך להיות כי עדיין יש כל כך הרבה "שומנים". זאת הטענה שלנו. אתה נותן להם ומאפשר להם, נותן להם הרבה פריווילגיות, כדי שהבנקים יהיו איתנים. בין איתנות לבין הרווחים שיש להם היום יש פער גדול מאוד, והיום אנחנו כאנשי ציבור אומרים: צמצם את זה. אני אומר את זה גם לגבי החוזים האלה. אתה רואה שהחברות הזכייניות, גם הרכבת הקלה פה, הם הרוויחו, והייתה להם כדאיות כלכלית גדולה מאוד. זה אומר שבאיזשהו מקום הציבור משלם את זה, זה אומר שהיינו צריכים לצמצם את הפער הזה. אז לא לומדים את זה, וככה נעשה, וזאת המציאות שלנו. אנחנו צריכים להתרגל לזה.

אני מודה מאוד לסגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים על המענה המפורט והמקיף כהרגלו. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעות חוק בדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת אזולאי, לרשותך עד דקה מהמיקרופון. אני אנצל את ההזדמנות גם לברך את אורחינו ביציע. ברוכים הבאים לכנסת. בבקשה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, סגן השר, אני מקווה שהשרים ייכנסו עד אז. הרשות לגיל הרך, אני אעשה את זה באמת בקצרה,

הרשות לגיל הרך בעצם נועדה לעשות הסדרה בכל נושא הגיל הרך,

שהיום לוקה בחסר: גם חסרות מסגרות, גם הטיפול לא בדיוק נכון, גם טיפול במטפלות, שאנחנו יודעים את העומס שיש עליהן. לכן הרשות לגיל הרך שהיום נמצאת ועברה ממשרד העבודה למשרד הכלכלה, ממשרד הכלכלה למשרד העבודה ולמשרד הרווחה. היא התגלגלה מכל המשרדים שהיו איתה עד שהחליטו להעביר אותה למשרד החינוך. לשם היא התגלגלה, וכרגע היא חונה שם. אך מי שמכיר את הנושא טוב,

תמיד אני אומר: אשתי היא מנהלת מעון, לא שלנו, כשכירה במעון, במשפחה יש כאלה שיש להם מעונות, אבל זה לא נוגע לזה. דווקא אני בא מהמקום שאני מכיר את הנושא הזה. וכאשר אתה מרים טלפון ורוצה לדעת מי מטפל במבנה, אז פתאום זה אותו אחד שמטפל במבנה הכללי של מוסדות החינוך והוא מטפל גם בזה, וכן בפדגוגי.

הדבר שצריך להיות: הם קיבלו 51 תקנים, שהתפזרו בכל משרד החינוך. צריך רשות אחת, גוף אחד שהוא ייתן את המענה לכך. ולכן ישבתי גם עם משרד האוצר, גם עם משרד העבודה, גם עם משרד החינוך על העניין כדי להתקדם,

בהסכמה של כולנו בצורה נכונה ונבונה. תודה רבה. אני מודה מאוד לחבר הכנסת אזולאי. אני רואה פה כמה שרים, אבל נאמר לי ששר החינוך אמור להציג את עמדת הממשלה. אה, השר בן צור, בבקשה. מאה אחוז. אז השר בן צור ישיב תחילה, ולאחר מכן שר החינוך. יואב, כמה זמן אתה רוצה? חמש:חמש. אחד עשר, אחד חמש. אז אני אתן לשר בן צור עד עשר דקות, בבקשה. הוא יתייחס גם לכמה תעלה - - - אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר החינוך, סגן השר, הקמת הרשות לגיל הרך היא חשובה, ודעתי היא שהיא אמורה להיות בסמכות משרד העבודה, וזה מקומה הטבעי. אמרתי את דעתי. אדוני שר החינוך, אחר כך תגיד את דעתך, והכול בסדר. בסוף ינון אזולאי יצטרך - - - יש עמדת ממשלה. התכלית של המדינה בהקמה ובסבסוד מעונות יום היא לעודד תעסוקה בקרב הורים לפעוטות. מעונות היום המפוקחים והמסובסדים תורמים הן לכלכלת אותן משפחות והן לצמיחה כלכלית במשק. משרד העבודה אמון על יצירת מענה ופתרון להגדלת מעגל העבודה ופריון המשק. ואני בעד לאחד את כלל הסמכויות תחת אחריות משרד אחד, וזה היה כך, וחבל שמישהו בתקופה מסוימת עשה פעולה שלדעתי היא פעולה לא נכונה,

כרגע בעצם הסבסוד של המעונות נמצא אצלנו במשרד העבודה. כל הנושא של הפיקוח הפדגוגי על אותם פעוטות, וכל הנושא של הבינוי, לצערי לא נמצא אצלנו. יש חוסר אדיר במקומות במעונות יום. אנחנו יכולים לספק מקומות רק ל-30% מהביקוש בערך. יש 70% נוספים של ביקושים, שאנו לא יכולים לספק, כי אין מעונות ואין מקומות במעונות. לאור הדברים, אני חושב שפיצול הסמכויות בין המשרדים והאגפים השונים גורם לביורוקרטיה מסורבלת, ולמחסור במעונות יום. צריך להגיד את האמת: כמעט אין בינוי במעונות יום. יש ערים עם מצוקה אדירה. כל שנה אנחנו מחזירים תשובות שליליות לאלפי ילדים שאין מקומות עבורם במסגרות המפוקחות.

- - - זה יפתור את הבעיה? זה יפתור את הבעיה, אני מקווה. למה, אין תקציבים? אם מישהו שצריך להחזיר תשובות לילדים, ואין לו מקומות - - - - - - תקציב המעונות, לא - - - לא. תקציב בינוי. יש הבדל בין הסובסידיות לבין תקציב הבינוי. אבל החוק הזה מביא איתו תקציב - - - כרגע נמצא תקציב הבינוי במשרד החינוך, לא?

- - - זהו. יש שני גופים שצריכים עכשיו להסתדר ביניהם, משרד החינוך והרשויות המקומיות שבהן מוקמים המעונות, ולצערי, אני לא יודע בשל מי זאת שאין כרגע בינוי - - - - - - אני רוצה לקוות שזה לא שר החינוך ולא משרד החינוך אלא הרשויות המקומיות, שלא נותנות על כך דגש ולא נותנות שטחים כדי שיבנו שם, או לא לוקחות את זה כדי לבנות שם מעונות. רבותיי, אני אנצל את הדקות הנוספות שיש לי לדבר בנושא שעל סדר-היום. יש מציאות איומה, שבוודאי נראה למישהו שנוח לי אבל ממש לא נוח לי, שאין לאף אחד כרגע סבסוד. אני עשרות שנים מתעסק בחינוך וברווחה, ואלה הנושאים הכי חשובים לי בעשייה הציבורית. המציאות הזו קשה עבורי כמו שהיא כואבת לכולם, אבל איך אני יכול לקחת על עצמי את האחריות לחרוץ את גורלם של אותם פעוטות? מדוע אינכם מפנים אצבע מאשימה למי שמונע ממני לחתום כדי לתת לכולם סובסידיה בלי לפגוע באוכלוסיות חסרות ישע? השאלות שאני מטיח בפניכם הן מוסריות וערכיות. זה לא פוליטיקה קטנה, זה ילדים קטנים. אני מאשים. להיכן נעלם קולם של כל ארגוני הנשים, הילדים, זכויות האדם? במשך תקופה ארוכה פניתי בעשרות חוות דעת משפטיות ומקצועיות לייעוץ המשפטי לממשלה. באף מכתב לא קיבלתי תשובות ענייניות, מגובות משפטית. תגידו לי אתם אם זו התנהלות של גוף ממשלתי. אתם הרי שומרי חוק, אז איך אתם עומדים מנגד כשהיועצת המשפטית מורה שלא לציית להחלטת ממשלה בנושא הסבסוד במעונות יום, הנחיה הנעדרת סמכות, החותרת תחת יסודותיו הדמוקרטיים של השלטון בישראל? האם היועצת המשפטית לממשלה היא מעל החוק? לא צריך להיות משפטן דגול כדי לדעת את הסדר החוקי והמשפטי במדינת ישראל, שהוא ברור לכול, החלטות ממשלה מחייבות את כל שרי הממשלה ואת משרדיה ואת כל הפקידים, לרבות הפקידות הבכירה ולרבות היועצת המשפטית לממשלה, שהיא חלק מקטגוריית הפקידות. ואם כבר בדינים ובחוקי משפט עסקינן, בואו נעלה שלב. הצבת מחסום מראש בפני הרשות המוסמכת בנסיבות שבהן קיימת מניעה משפטית לקבלת החלטה או לעשיית מעשה, ראוי שתתבצע בדרך של מתן חוות דעת משפטית הקובעת כי ההחלטה או המעשה הינם בלתי חוקיים או אסורים לפי דין. חוות דעת משפטית זו תונח בפני הגוף המוסמך ותחייב אותו בקבלת ההחלטה שהסמכות לה מסורה בידיו.

החובה והאחריות לפעול בהתאם לחוות הדעת האמורה מוטלת על הרשות המוסמכת, ואל ליועץ המשפטי לאכוף בעצמו את חוות דעתו שניתנה בחובה בכובעו הייעוצי-פרשני. זה לא השר בן צור כתב. זו פסיקתה של כבוד נשיאת בית המשפט דאז דורית בייניש, בבג"ץ 4646/08 יואל לביא נ' ראש הממשלה. אתם חושבים שקיבלתי תשובה עניינית, מקצועית?

למה אני, כשר הנושא במלוא האחריות בנידון, דרשתי ייצוג עצמאי בבג"ץ כדי להביע את עמדתי, לדעתי בקשה צודקת ודמוקרטית, והיועצת המשפטית לממשלה מנעה ממני? חברים, חוק הוא חוק, והוא חל גם על השר בן צור החרדי מש"ס וגם על עו"ד גלי בהרב מיארה. אין פריבילגיה לאף צד במפה הפוליטית להיות מעל החוק. זוכרים את הזעקות בכיכר העיר "נפלתם על הדור הלא-נכון"?

שנפלתם גם על השר הלא-נכון. אומנם אני חרדי עם כיפה על הראש, אבל יודע את החוק והמשפט לא פחות מכם. ראיתי טרנד בזמן האחרון של חלק ממובילי הדעת בציבור ואף של חבריי במשכן, לשקר לציבור ולכרוך את נושא מעונות יום בסוגיה החשובה, סוגיית הגיוס. אני רוצה לפנות מכאן לאותו חבר כנסת שבחר להטעות את הציבור ולספר בתקשורת שאני מונע את פרסום מבחני התמיכה למשרתי המילואים. מאיפה המנדט שלך לדבר בשמם של משרתי המילואים ולהגיד לי "פוגע במשרתי המילואים"? האמת היא אחת, ואתה יודע אותה. מי שמונע את פרסום מבחני התמיכה לטובת עשרות אלפי הורים בישראל, כולל משרתי המילואים, כפי שאושר בהחלטת הממשלה, היא היועצת המשפטית לממשלה ולא אני. אני מכיר מקרוב את ההקרבה העצומה של משרתי המילואים. אני סרן במילואים בחטיבת הנח"ל. חבריי,

שמסרתי את נפשי עבור משרתי המילואים בכל מהלך חודשי המלחמה ועד עצם היום הזה,

שפרסמתי בכל כלי התקשורת ואף כאן מעל דוכן הכנסת את מספר הטלפון האישי ואפילו פתחתי חמ"ל בלשכתי למען מאות ואלפי מילואימניקים, גיבשתי עבורם ועבור בנות זוגם את חוק ההגנה מפיטורים למשך 60 יום ויזמתי בעבורם ביחד עם משרד האוצר סל הטבות והקלות במקומות העבודה בשווי מיליארדי שקלים, אני לא מעריך את משרתי המילואים? עוד עכשיו אנחנו מגישים, בעיה שהייתה בביטוח לאומי, הצעת חוק שתפתור את בעייתם של מי שקיבלו מקדמות מביטוח לאומי, ומקפיאים את כל החובות שיש לאותם חיילי מילואים.

בזמן שאני מכתת את רגליי בניחומי אבלים בבתי משפחות הנופלים, בהלוויות של נופלים, של חיילים שנופלים, כשר הממונה על הביטוח הלאומי, אני מלווה את המשפחות השכולות בעזרה וסיוע בכל אותו עניין, אותו חבר כנסת בחר לדבר נגדי ולכרוך את שמי בחוק הגיוס ולצייר מציאות שחיילי צה"ל פחות חשובים לי בגלל מאבקי למען ילדי האברכים. אני בא לספר לך פרט שאולי לא ידעת. משפחת בן צור היא משפחת שכול. לצד ההערכה הרבה ללומדי התורה בתוך משפחתנו, אנחנו רוחשים כבוד עצום לחיילי צה"ל הקדושים, שמחרפים את נפשם למען ביטחון ישראל. אין לך מנדט לדבר נגדי בנושא הגיוס. אני למעלה משנה לא נרדם בלילה כי הלב שלי עם החיילים בחזית, ועשרה מאחייניי נלחמו ורובם עדיין נלחמים במלחמה הצודקת בחזית הצפונית והדרומית. משפחת בן צור שילמה את המחיר הכבד ביותר על אחיזה באדמתנו, ושני בני דודיי, השם ייקום דמם, נקברו ברגבי האדמה הזאת: בן דודי איתמר דורון, השם ייקום דמו, שנפגע בפעולת איבה, ומנחם בן צור, השם ייקום דמו, שנהרג במלחמת שלום הגליל הראשונה. לגופם של דברים, לא משנה כמה ינסו לסלף את הנושא, אין קשר ולא היה קשר בין חוק הגיוס לזכאות לסבסוד במעונות יום, שהוא נטו למען רווחתם ושלומם של הפעוטות. אדוני, תם הזמן, וזה היה ארוך.

שתי מילים ואני אסיים. דקה, אני מסיים. אני לא איכנע ללחצים ולמסע השמצות בתקשורת ולא אפלה בין דם לדם בנושא הזכאות, בפרט כשמדובר בפעוטות חסרי ישע. אני שר העבודה ולא שר הביטחון. אין קשר לחוק הגיוס. אני שר העבודה, ואחראי לרווחתם של מיליוני העובדים והעובדות בישראל, ועבורם אני נלחם. בכל מדינה מתוקנת יודעים: ילדים לא אמורים לשלם מחיר אישי וכואב כתוצאה מפרשנות משפטית שאינה קשורה אליהם באופן ישיר. שום טיעון משפטי לא יכול לעמוד מול דמעה וזעקה של ילדים. גם בדין ומשפט נדרש להפעיל שיקול דעת. לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו בה דין. לסיום, במאבק של גורמי המקצוע מול ילדים חפים מפשע אני בצד של הילדים, ככה פשוט. אני מוכן לחתום עכשיו על פרסום מבחני התמיכה כפי שאושרו בהחלטת הממשלה. הצעתי גם בשבוע שעבר לייעוץ המשפטי לממשלה פשרות, והם דחו אותן מכול וכול.

תודה רבה לשר בן צור. בהסכמת יוזם הצעת החוק, נאפשר לשר נוסף, שר החינוך, להציג את עמדת הממשלה במסגרת זמן של עד חמש דקות. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרת ההצעה היא להקים רשות לגיל הרך שתהיה המוסד הממלכתי לענייני הגיל הרך. היא תתכלל את הטיפול בילדים בגיל הרך, מגיל אפס ועד גיל שלוש. כפי שאמר השר לפניי, היום הפעילות מרוכזת בשני משרדים: משרד החינוך מטפל בכל הנושאים הפדגוגיים - - - יש רחש במליאה. סדרנים, תעזור לנו לעשות שקט. חברות וחברי הכנסת, קשה לשמוע. גם סגן יושב-ראש הכנסת ארז מלול. חבר הכנסת מלול. תודה. הפיצול הזה בין המשרדים הוא לא טוב. אנחנו מנסים לייצר כמה שיותר שיתופי, פעולה ולו רק לשם כך, אנחנו רואים את ההיגיון ביישום של הובלת כל הקשור לגיל הרך במקום אחד.

אני רוצה לומר שבדיון שנעשה בוועדת שרים לחקיקה סוכם שהחוק ישונה כך שהצעת החוק הזאת תהיה של שר החינוך ותחתיו ובאחריות משרד החינוך, כך שגם הרשות תהיה כפופה למשרד החינוך. העניין הזה הוא הכרחי ומחויב המציאות, ולכך אני רוצה לראות שהיוזם מתחייב.

בהתאם למה שסוכם? כמו שסוכם, כמו שסוכם. אני אומר, תמיד שואלים.

ההתניה שלי, החוק הוא תחת שר החינוך, והרשות תהיה כפופה לשר החינוך. חד וחלק, סיכמנו.

אני לא רוצה להעמיק, כי יש פה שאלות מורכבות שיעלו במסגרת הדיונים בוועדה, אבל יש פה אירוע של תקצוב ותקינה, שחייב להיות תוספתי ומגובה בתקציב. אנחנו במשרד החינוך מובילים את המהלך של היפוך הפירמידה, מסתכלים על ההשקעה בגיל הרך כמשהו משמעותי וחשוב. אנחנו בהחלט רואים ערך למהלך הזה, בהתאם להתניות שנאמרו גם בישיבת הממשלה, בוועדת השרים לחקיקה, וגם עכשיו.

זה יהיה תחת שר החינוך, לא תחת משרד העבודה. זה דבר אחד. זאת תהיה רשות במשרד החינוך ולא במשרד העבודה. הדבר השני זה שהתקצוב שלה יהיה תוספתי, האוצר יצטרך להביא מקור תוספתי לתקצוב. יכול להיות שהמשרדים יתכנסו להעביר תקנים ודברים, אבל בעיקרון, אין פה כוונה להעמיס עכשיו על המשרדים עלויות נוספות. זה לגבי זה. אני כן רוצה, ברשותכם, חבריי חברי הכנסת, לומר מילה גם על נושא המעונות ונושא הגיוס. חברי הכנסת וגם ביציע, רבותיי. אני מסכים לחלוטין עם האמירה של שר העבודה שנושא המעונות לא יכול להיות תלוי בחוק הגיוס. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו פוגעים במשפחות שצריכות לקבל מימון ותמיכה, והדבר הזה חייב להיות מנותק מחוק הגיוס. אבל אני כן רוצה לומר משהו על חוק הגיוס, ואני פונה דווקא לחברי החרדים, ואני יודע שאתם שם: צה"ל צריך היום אנשים. מדובר בפיקוח נפש. אני יודע שאתם שם, ואני יודע שאתם אומרים שמי שצריך שילך להתגייס. חוק הגיוס חייב להוביל, קודם כול, לתת מענה לצורכי צה"ל. אנחנו על זה עמלים. זה התפקיד של יו"ר הוועדה יולי אדלשטיין, לייצר חוק שיביא לצה"ל את הלוחמים שחסרים לו. הם צריכים לבוא מהחברה החרדית, כי אין מקום אחר. מצד שני, אני אומר עוד פעם: אנחנו לא באים פה, מה שלצערי רואים בצד הזה, שהוא יחסית ריק, להתלהם ולפגוע בחרדים ולתקוע אצבע בעין. המהלך של להביא עכשיו 7,000 צווים סתם, לא יצא מזה כלום, זה לא יוביל לשום מקום. צריך ללכת ביחד ולמצוא, ולא חסר, אני אומר לכם, לעמוד במה שהצבא צריך. אפשר ללכת ביחד. הצבא חייב לייצר את המסגרות לחרדים ולראות שמי שנכנס מקבל את כל המענה ההלכתי שישמור לו על אורח החיים, וככה, ביחד, ביחד עם החרדים, לייצר שינוי אמיתי בחברה הישראלית. השינוי הזה חייב לקרות, הוא חייב להצליח. אנחנו בצורך לאומי. אני חושב שהדבר הזה מובן היום. גם בחברה החרדית מבינים את הדבר הזה. לא יהיה אפשר להמשיך אחרת. מול האתגרים שקיימים, הצבא חייב תוספת של אלפי מגויסים חדשים. 3,000 זה המספר הראשון, עם עלייה משמעותית, בתוכנית של חמש שנים. הדבר הזה צריך לקרות בוועדה. אני מצפה מכל חברי הבית הזה לתמוך בתוכנית אמיתית ובחוק גיוס אמיתי, שייתן מענה לצרכים של צה"ל ויישמר את החיילים החרדים ואופי החיים שלהם בתוך צה"ל, וייתן גם לעולם הישיבות להמשיך להתחזק ולפרוח.

תודה לשר החינוך יואב קיש. ביקשה להתנגד להצעת החוק חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואני מזמין אותה לדוכן כדי לנמק את התנגדותה במסגרת זמן של עד שלוש דקות.

גברתי. קודם כול, אדוני היושב-ראש, לא בטוח שאתה יודע, אבל יש במדינת ישראל גוף שאמון וממונה ותפקידו לטפל בכל ההיבטים של הגיל הרך. קוראים לו המועצה לגיל הרך, והיא נמצאת במשרד החינוך, כמו שצריך. בממשלה שלנו אנחנו עשינו סוף-סוף את הדבר שהיה צריך לעשות אלף שנה קודם, והעברנו את כל המעונות בפועל לתפעול ופיקוח של משרד החינוך, לא לתפעול, לפיקוח והכוונה של משרד החינוך, ומאז פעוטות בישראל מקבלים חינוך שיש לו הרציונל של מהו חינוך, ולא רק החלפת חיתולים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב כשלעצמו אבל לא מספיק. אז ככה שיש גוף. אתה אדוני השר, שר החינוך, אתה היושב-ראש של המועצה לגיל הרך. לא צריך עוד גוף. היא אמורה לעשות בדיוק את כל הדברים האלה: לתאם בין משרדי הממשלה, להביא את כל ההיבטים ולדאוג שהם קורים. פשוט לא צריך. מה עושים פה? מקימים מפעל ג'ובים. אז אחלה, יש כאלה שייהנו מהמשכורות היפות, והילדות והילדים שלהם ילכו לגני ילדים או לפעוטונים שלא ברור באמת מי ישגיח עליהם, כשיש את החלוקה הזאת, עשר דקות לשר העבודה והרווחה וחמש דקות לשר החינוך. לעומת זאת, אם אתם באמת רוצות ורוצים לטפל בגיל הרך, אם אתם באמת רוצות ורוצים לעזור להורות והורים, תעשו את מה שהבטיח בנימין נתניהו במסע הבחירות שלו: חינוך חינם מגיל לידה ועד בכלל. אבל זה, אדוני היושב-ראש, לא לא לא לא. הבטחת בחירות לחוד, והחיים עצמם, סיפור אחר לגמרי. שם נממן רק את השותפים הטבעיים, רק את החרדים,

שם פתאום אנחנו דואגים לנשים חרדיות, אחרי שאנחנו שולחים אותן להיות אלה שמחזיקות את הבית בזמן שהבן זוג שלהן, איך לומר, לא עובד. לא רשות לגיל הרך תפתור את הבעיה הזאת. חינוך חינם לגיל הרך צריך להיות לכולן ולכולם, בגלל שככה מייצרות שוויון הזדמנויות. אבל הוא צריך להיות חינוך שכולל לימודי ליבה לכול, בשביל שכולם ידברו פה את אותה שפה, בשביל שכולם יבינו שחוק שירות ביטחון שאומר שכל אחד ואחת חייבים בגיוס, יבינו שהמשמעות של זה זה שכל כל אחד ואחת חייבות בגיוס, וחייבים. לסיום. החוק הזה הוא זריית חול בעיניים מכל הצדדים והכיוונים, גם בטיפול בגיל הרך וגם בעזרה כביכול לאימהות עובדות. ודאי וודאי בהשתמטות הגדולה והמחרידה, הפניית העורף ללוחמים, למשפחות שלהם, למשפחות השכולות, למחיר שמשולם בדם בחברה הישראלית. תודה לגברתי. חבר הכנסת אזולאי מבקש להשיב על ההתנגדות. אני מתכבד להזמין אותך לדוכן. לאחר מכן נעבור להצבעות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת, מי שעלתה לפה ודיברה, כנראה שלא מכירה מספיק את נושא הגיל הרך, אם בכלל, ואסביר למה: אם באים ואומרים שבקדנציה הקודמת העברתם,

אני לא מאלה שאומרים: אתם עשיתם ככה, אנחנו נעשה ככה.

העברתם את זה, בסדר, העובדה מוגמרת, זה נמצא שם. כשהעברתם את זה, היו גם 51 תקנים שעברו ביחד עם זה למשרד החינוך,

כ-39 או 41 מאוישים כרגע. אבל מי שיודע, פעם אחת לנסות ולהגיע למשרד החינוך, לאותם אגפים, אני מדבר על מנהלי המעונות או ראשי ארגונים שמנסים להגיע, יש עומס. מה קרה? אין מספיק כוח אדם. מה היה צריך לקרות? להקים אגף מסוים שיטפל רק בזה. לקחו את אותם תקנים ושמו אותם במבנים, למשל במבני הציבור. בהתחלה הרציונל של זה היה: אם יש בית ספר שהתפנה במקום מסוים, לא להשאיר אותו כפיל לבן, לקחת את המשאב הזה ולהפוך אותו למעון יום. אין מי שעושה את זה. דיברת על אותן נשים שאנחנו לא רוצים שהן יתקדמו בחיים שלהן, בעבודות שלהן, מטפלת זה עבודה מכובדת. מטפלת זה עבודה מכובדת מאוד.

כי היא מעצבת את הדמות של הילדים שלי ושלך ושל כל אחד פה. לכן היא צריכה לקבל הכשרה מתאימה. ולכן אני בא ואומר, אם היה לי פה איזה גוף, רשות מסוימת, על זה אני מדבר, שהייתה מתכללת, היא הייתה יודעת לזעוק את הזעקה של המטפלות. אבל יש כזאת.

המועצה שאת מדברת עליה לא מתפקדת כנראה.

חברת הכנסת מיכאלי. אנחנו רוצים זרוע ביצוע שהיא הרשות, שהיא בעצם תקים ותטפל גם במטפלות,

מגיע להן. מתי שומעים על המטפלת? רק כשתפסו אותה באיזה אלימות, רק אז שומעים על המטפלות הקדושות האלה, שמטפלות בילדים הקדושים שלנו, שהם בעצם דור העתיד. וכשאנחנו מדברים על החינוך שלהם, זה גם באותו מקום, אם לא ניתן את המשאבים הנכונים,

אין פה משאבים, יש פה משאבים רק בשביל הרשות שלך.

הכול יש בחוק. אם נקים רשות, הכול יהיה. אין פה שום משאבים. שמעת גם מה השר אמר, כל משאב שנצטרך, נעשה הכול ונילחם בשביל זה.

אני רק אומר לך דבר אחד: אנחנו נעשה את זה, את יודעת למה? כי אנחנו מאמינים בגיל הרך.

אני מסכים עם מה שאמרת, שצריך לעשות חינוך חינם מגיל לידה. זה חייב להיות.

זה הפתרון האמיתי לכול, אבל זה לא ייתן רק מענה, כי גם כשיהיה חינוך חינם, יצטרכו רשות שתתכלל את זה. לכן אני אומר גם לאותם עיתונאים שחיפשו אותי השבוע, שחיפשו את הלשכה שלי ואמרו, ש"ס משתלטת על הגיל הרך, ש"ס לא משתלטת על הגיל הרך. ש"ס משתלטת על השיח הציבורי שרוצה לעזור לעם ישראל, שרוצה לעזור לילדי ישראל, לחינוך של ילדי ישראל.

ש"ס רוצה לעזור, כי מי שניסה וכתב את הכותרת הזאת לא קרא את החוק, הוא לא מבין בחוק, ואני מצפה ממנו שיקרא בשביל עצמו, לא בשביל לכתוב איזה התנצלות. לא מצפה מהם, לא צריך אותם, ולא ניזון מהעיתונאים. הרשות לגיל הרך צריכה לקום למען עם ישראל, למען הילדים האלה, פה זה נמצא, ולמען המטפלות שעושות עבודת קודש.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה, אנא שבו במקומותיכם. מי שמעוניין להצביע, ההצבעה היא על הצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד 2024. נמסר לי כרגע שהאופוזיציה ביקשה הצבעה שמית. אם כן, מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אלי דלל, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

לימור סון הר מלך, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן? בבקשה, נא לפנות למזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) אורית מלכה סטרוק, בעד שרון ניר,

עודד פורר, נגד האם יש עוד חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? אם לא, תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות.

תוצאות ההצבעה: 56 בעד, חמישה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה - - - - - - לוועדת הכנסת, שתחליט לאיזו ועדה תגיע הצעת החוק לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק יום לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך לישראל, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יונתן מישרקי, שאני מתכבד להזמין אל הדוכן להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני מבקש להקדיש לפחות את פתח הדברים לזכרו של סבא שלום. השבוע אני ומשפחתי ציינו את יום האזכרה של סבא שלי, אבא של אימא, סבא שלום עדן, עליו השלום וזיכרונו לברכה. סבא שלום נולד במחוז כוולאן, הסמוך לעיר צנעא. עם קום המדינה החליט סבא שלום כמו רבים מיהודי תימן לעלות יחד עם משפחתו לארץ ישראל. הם הלכו ברגל ימים ארוכים לכיוון העיר עדן, שם רוכזו כל העולים לפני עלייתם לארץ ישראל. אתמול הכנסת ציינה פה את יום העלייה, והדברים מתחברים אחד לשני.

רבי יהודה עדן, זיכרונו לברכה, לא שרד את התלאות, ונפטר במחנה העולים עדן. לאחר ששהו במחנה במשך חודש ימים, מימשו את החלום שלהם, וב-17 באוקטובר 1949, יום אחרי שמחת תורה, עלה סבא שלום יחד עם משפחתו במסגרת עליית "על כנפי נשרים". לאחר מסע מפרך ומלא אתגרים בתנאים קשים של מחסור במזון ובמים זכה סבא שלום להגיע יחד עם משפחתו לארץ ישראל, הארץ שכל כך חלם עליה. כאן בארץ הוא חרש, זרע, נטע, סלל, בנה, ועבד כמעט בכל העבודות ביגיע הכפיים, קשה מאוד. המסע הזה סימל עבורם לא רק מעבר פיזי, אלא הגשמת חלום עתיק ועמוק של שיבה לציון. סיפורי העלייה של יהודי תימן הם חלק בלתי נפרד מזיכרונות ילדות שלי, אני מתרגש להציג את הצעת החוק הזו, וגם של רבים מבני דורי. שוב ושוב שמעתי מסבא, זיכרונו לברכה,

תיבדל לחיים ארוכים, על המסע המפרך מתימן לארץ ישראל. הסיפורים הללו היו מלאים בתיאורים חיים של הקשיים והאתגרים שחוו העולים בדרכם ארצה, לצד אמונה יוקדת שליוותה אותם לכל אורך הדרך, כאשר מעל הכול בלטה האהבה והכמיהה שלהם לארץ ישראל. יהודי תימן חיו חיים יהודיים מלאים ועשירים במשך מאות שנים. דורות על דורות של משפחות,

הורים וזקנים שמרו על אורח חייהם היהודי במסירות אין קץ גם בתקופות קשות, גם מול לחצים ומגבלות רבות. עם מסורת שנעוצה בשורשי העם היהודי ועם פיוטים מרגשים שמהדהדים עד היום בבתי הכנסת ובבתים, הייתה קהילה זו אחד מהניצנים היפים והמרגשים ביותר של עמנו. חייהם בתימן לא היו פשוטים, ובכל זאת, חוסנה התרבותי והרוחני של הקהילה שמר על להבת המסורת היהודית בוערת ועל תחושת השייכות לארץ ישראל חזקה מתמיד. עם היוודע בשורת הקמת המדינה סבלו יהודי תימן מגל אנטישמיות משמעותי, שהפך את חייהם לקשים ולמסוכנים יותר. אז החליטו יהודי תימן לעזוב את בתיהם, את עיירותיהם ואת כל רכושם, ולצאת למסע המפרך לעבר ארץ הקודש. מסע זה לא היה פשוט, היה בו הכול: אהבה, אמונה, אך גם לא מעט סבל וקורבנות. מכובדי היושב-ראש, השבוע קראנו את פרשת לך לך.

כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה אחד מהניסיונות, הניסיון הראשון למעשה של אברהם אבינו, ניסיון שבעצם אומר לאברהם: לך לך, תעזוב את הבית, את החיים החברתיים,

המעמד, תעזוב הכול, ולך לארץ ישראל. הניסיון הזה הוא ניסיון לא פשוט, אברהם עמד בו בגבורה, והעם התימני, העם היהודי התימני, עמד בו בגבורה גם כן, בניסיון הקשה הזה. מאות משפחות, נשים,

ילדים וזקנים, צעדו יחד תחת השמש הקופחת בין מדבריות צחיחים מתוך אמונה ובתקווה להגיע לארץ האבות. רבים מהם לא זכו לראות את החלום מתגשם, הם נספו בדרכם. קורבנות למסע האמונה, קורבנות של אהבה עמוקה לארץ ישראל. כשהגיעו יהודי תימן לארץ, הם נישקו את אדמת הארץ ברגע שהניחו עליה את רגליהם, כביטוי לאהבתם ולכמיהתם לארץ הקודש. הרגע הזה, שבו נישקו את האדמה, היה מלא בדמעות של שמחה והתרגשות. עם הגעתם לארץ לרוב נשלחו יהודי תימן למעברות, מחנות זמניים שנבנו עבור העולים החדשים. התנאים היו קשים מאוד, האוהלים והפחונים ששימשו למגורים היו צפופים, ולעיתים קרובות לא היו בהם תשתיות בסיסיות כמו מים או חשמל. עולי תימן נאלצו להתמודד עם מחסור במזון, תנאי סניטריה ירודים ומחלות שפרצו לעיתים קרובות. הדברים הללו הותירו צלקות בנפש ובגוף, אך רוחם של יהודי תימן לא נשברה, הם עמדו בגבורה, ועמידה זו ראויה לכל הערכה וכבוד. כאמור, עם לא מעט אתגרים נאלצו עולי תימן להתמודד, ופרשת ילדי תימן הייתה אחד מהדברים הקשים שנאלצו יהודי תימן לעבור. ה-פרשה. פרשת היעלמותם של ילדים רבים מבין עולי תימן היא חלק בלתי נפרד מסיפורי העלייה. בשנה שעברה יזמתי בכנסת יום מיוחד לציון יהודי תימן ותלאותיהם במסע עלייתם לארץ ישראל. יום זה התבסס על ההכרה העמוקה בצורך להציף את סיפורי העלייה והמורשת התימנית ועל מחויבות להכיר ולהוקיר את התרומה האדירה של הקהילה למדינת ישראל ולעם היהודי כולו. מתוך אותה ההכרה, שנשענת על סיפורי העלייה המפעימים ששמעתי מסבא שלום, זיכרונו לברכה, אני שמח להציג כאן היום את הצעת חוק יום לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך לישראל, שמבקשת לקבוע יום שנתי לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך לישראל, שיצוין באמצעות קיום דיון מיוחד במליאת הכנסת, טקס מרכזי וטקס זיכרון, וכן על ידי הקדשת זמן ללימוד הנושא במערכת החינוך. אין זה רק יום זיכרון, זהו יום המאפשר לדורות הצעירים להתחבר למורשת יהודי תימן, להבין את סיפורם, ללמוד על גבורתם ועל תרומתם למדינה ולעודד הערכה עמוקה למי שהקריבו רבות למען חזונם. כשנספר להם את סיפורם המפואר של יהודי תימן, נספר גם את סיפורו של העם היהודי כולו, סיפור של אמונה, סיפור של מסירות ושל אהבה עמוקה לארץ ולעם. בהזדמנות הזו אני מבקש להודות לשר החינוך, יואב, תודה רבה לך על התמיכה בהעברת הצעת חוק זו, שתביא לחיזוק המודעות וההיכרות עם סיפורה המופלא של עליית יהודי תימן. אני מבקש להודות גם לשר העבודה הרב יואב בן צור, שדוחף אותי תמיד בעניין הזה, לקדם את התהליכים פה בכנסת, כאשר הוא עושה את מה שצריך בממשלה. חבריי חברי הכנסת,

את תמיכתכם בהצעת חוק חשובה זו.

אני מזמין את שר החינוך יואב קיש להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת חוק חשובה זו. עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חבר הכנסת יונתן מישרקי, לא הכרתי את סיפורך האישי, של המשפחה. מרגש להקשיב ולשמוע. אני רוצה לומר שמטרת החוק היא לקבוע יום לציון עליית יהודי תימן למדינת ישראל ולזכר הנספים בדרך. היום המוצע הוא 16 בדצמבר, המועד שבו החל מבצע 'כנפי נשרים' בשנת 1948. מוצע בחוק כי יתקיים טקס מרכזי לציון עליית היהודים מתימן, לפי החלטת ראש הממשלה, ודיון מיוחד בכנסת, וכן במוסדות החינוך יוקדש זמן ללימוד הנושא, ככל שיחליט על כך שר החינוך. בכל הנוגע לציון היום במוסדות החינוך, אני חייב להבהיר שבאופן עקרוני העמדה היא שכמשרד אנחנו מתנגדים שנים רבות לקביעת תוכני לימוד בחקיקה, על מנת שלא לפגוע בתוכנית הלימודים שמשתנה מעת לעת.

כל עוד זה באמת מנוסח בצורה הזו, אין שום התנגדות במשרד החינוך, ובאמת ההנחיה הזו תהיה רלוונטית מאוד. אני אומר את זה גם לחברי הכנסת האחרים, יש הרבה חברי כנסת שרוצים לציין ימים אחרים, ובסוף אנחנו נותנים את זה בגמישות מלאה לשטח, ובמקומות שרוצים לציין, יציינו. אני גם חייב לומר שאנחנו לומדים במערכת החינוך על עליית יהודי תימן כחלק מהלימוד על העלייה הראשונה, וכן בנושא העלייה והגירוש של יהודי ארצות האסלאם בסוף שנות ה-40 וה-50, ומתמקדים גם בזה. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, כאשר המציעים מתחייבים לקדם את החוק בתיאום עם משרד החינוך, כפי שנאמר. נוכח האמור והנימוקים האלו, אבקש מחבריי לתמוך בהצעת החוק. קצר וקולע. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יום לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך לישראל, התשפ"ד 2024. ההצבעה שמית. בבקשה, המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, לא משתתף מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל,

בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד סיבוב שני להצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס - אינו נוכח

אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר,

גלעד קריב,

קרעי, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שנוכחים באולם ולא הצביעו ורוצים להצביע? תמה ההצבעה. ספירה, בבקשה. להלן תוצאות ההצבעה: 54 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק יום לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך לישראל, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס'

חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי.

תודה רבה למזכיר. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק איסור הפליה ברישוי מחמת מצב בריאותי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר. אני מזמין את חברת הכנסת וולדיגר להציג את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, השרים, חברי כנסת נכבדים, נכון, חברים, אז זו שוב אני, ושוב בריאות הנפש. אני קרצייה, זה לא יעזור לכם. רבים מכם כבר מכירים אותי ויודעים שהנחת היסוד שלי, והיא מגובה בכל כך הרבה מחקרים, שאין צמיחה, אין התפתחות, אין גדילה, לא לאומית ולא אישית, לא ביטחונית, לא כלכלית, לא חברתית, לא חינוכית, בלי בריאות נפשית. הכול מתחיל עם נפש בריאה, ואחר כך כל היתר. כשאני מדברת על נפש בריאה, אני מתכוונת לחוסן, ליכולת לנטרל רעשי רקע, ליכולת לדבר עם עצמך ולהבין מה אתה רוצה באמת, לסמן יעדים ומטרות ולצעוד בדרך אליהם. אחותי האהובה ד"ר שלומית וקסברג, עליה השלום, נפטרה לפני שלושה חודשים בדיוק. היום שלושה חודשים. משתתף בצערכם.

היא הייתה רופאת שיניים מעולה, וממנה למדתי משהו שאני חייבת לשתף איתכם. ששש, ששון גואטה. כשתינוק נולד, איך שמתחילות לצוץ לו שיניים, אנחנו מתחילים ללמד אותו לצחצח. אנחנו נותנים לו מברשת שיניים, קטנה אומנם, אבל נותנים לו, ומלמדים אותו איך מצחצחים נכון. ואז, כשהוא גדל, יכול לקרות אחד מהדברים הבאים:

הוא גדל, הוא מצחצח נכון, והמפגש שלו עם רופא שיניים אינו קורה בכלל או מתרחש לעיתים מאוד מאוד רחוקות. יש לו שיניים בריאות, והכול נפלא. מקרה אחר, הוא לא מצחצח נכון או הוא לא מצחצח בכלל, ומתפתחת עששת או מתפתחים חורים, ואז אין ברירה אלא ללכת לאיש מקצוע, לרופא שיניים. אם מזניחים ולא הולכים, החור מתפתח וגדל, ואז יש צורך בטיפול שורש לא נעים וכואב, וחמור מכך,

האפשרות השלישית, הוא מצחצח נכון, הוא מקפיד על היגיינה של הפה ועדיין, חורים ועששת. אני לא יודעת כמה מכם איתי, אבל תחזיקו ראש.

למה זה קורה? כי הגנטיקה שלו, מה לעשות, דפוקה, ואז, כמו במקרה השני, הוא יזדקק לאיש מקצוע. ככה, חברים, זה בול, אבל בול, עם בריאות הנפש. ככה בדיוק. עלינו להעניק לילדים שלנו, ואולי שר החינוך עוד פה,

ככה עלינו להעניק,

שר החינוך יואב קיש, לא יודעת אם הקשבת, אבל זה גם מופנה אליך, למרות שזה יותר חוק של בריאות. עלינו להעניק לילדים שלנו את מברשת הנפש, כלים למירוק רעשי רקע, לניקוי הנפש מחיידקים מזהמים. נתנו להם את המברשת הפיזית, אנחנו צריכים לתת להם גם את המברשת של הנפש שלנו. יכול להיות שהם ינקו איתה את הנפש שלהם כהלכה ולא יזדקקו לעולם לאיש מקצוע, ויכול להיות שהם לא ינקו כהלכה, או שהגנטיקה שלהם לא משהו, והם יהיו חייבים אנשי מקצוע. אלא מאי? טיפול שיניים זה טריוויאלי. אף אחד לא מרים גבה. להפך, בטיפול שיניים כולנו נדחוף את ילדינו ללכת לשם, גם אם הוא מסיבי. הוא לא ימנע, ככל שיהיה מסיבי, מהאדם המטופל כשהוא יגדל לעסוק בכל מקצוע שהוא ירצה. בכל מקצוע שהוא ירצה והוא יכול לעשות אותו, הוא יוכל לעשות אותו. טיפול השיניים לא סטיגמטי, הוא לא מכתים, ולכן אנשים שכואבות להם השיניים, לפחות מרביתם, יפנו ללא היסוס לקבל טיפול. אבל חברים, לא כך בבריאות הנפש. הנפש כואבת, מציקה, אבל הס מלהזכיר טיפול נפשי. אוי ואבוי. ואם כבר הולכים, אז הכול בשקט, בסוד. להחביא, להחביא. אני לא מדברת על הליכה לפסיכולוג, שאולי היום הפכה לטרנד, ואני מברכת על כך, אלא הליכה לפסיכיאטר על מצוקות שהן מעבר לרגיל. עם כל ההתקדמות בנושא בריאות הנפש, ויש התקדמות, עדיין הסטיגמה חיה ובועטת, גם חיצונית, של החברה כולה, וכנובע מכך גם פנימית,

של האדם עצמו, שיש לו קושי נפשי בלתי יתואר, אבל הוא מתכחש לו,

הוא לא מוכן להיקרא משוגע. אני משוגע? מה פתאום? ככה יכנו אותי? יעליבו אותי? פסיכופט, פסיכי, לך תיקח תרופות. אנחנו מכירים את זה פה במליאה, זה נאמר באופן חופשי. אתם לא מבינים למה הדבר הזה גורם. אתם פשוט לא מבינים. כל זה היה פתיח להצעת החוק שלי, הצעת חוק חשובה מאין כמותה. היא מונחת בפניכם. אז קודם כול, תודה רבה רבה רבה לארגון בזכות, המרכז לזכויות של אנשים עם מוגבלות, על ,השותפות ולד"ר עידית סרגוסטי על העבודה בהכנת החוק הזה, ובכלל על העשייה החברתית הענפה שיש להם. מטרות החוק הן בין היתר, ולאו דווקא בסדר החשיבות: 1. לנקות את ספר החוקים של מדינת ישראל מאפליה אסורה ברישוי מחמת מצב בריאותי. האפליה הזו, מעבר להיותה פסולה מחמת המוסר שלנו, הבסיסי ביותר, אסורה על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק שקבע דבר כל כך בסיסי, והוא שאסור להפלות אנשים בשל המוגבלות שלהם. החוקים המפורטים בהצעה, אשר נוסחו טרם חקיקת חוק השוויון, לא תוקנו בהלימה אליו, והם עדיין משקפים תפיסות ארכאיות הנשענות על דעות קדומות ביחס לאנשים עם מוגבלות בכלל ועם מוגבלות נפשית בפרט. באותם חוקים, אשר במסגרתם מתנים עיסוק בקבלת רישיון, הוגדרה מחלה מסכנת כחסם לקבלת הרישיון. על פניו, סביר והגיוני ואפילו נדרש. דא עקא, שבעוד ישנה הגדרה כללית בחוקים הללו הקובעת שמחלה מסכנת היא כל מחלה או כושר לקוי העשויים לשלול מאותו אדם, מאותו בעל מקצוע, את היכולת לעסוק באותו מקצוע לחלוטין, זמנית או חלקית, בהחלט ראוי שהוא לא יוכל לעסוק ולקבל את הרישיון, יש עוד חוקים שגם כותבים סעיף כללי נוסף: או שמדובר במחלה העלולה לסכן את בריאות האדם שנזקק לשירותיו של אותו בעל מקצוע. הגיוני לחלוטין, יסכים איתי היושב-ראש, ומן הסתם כל מי שמקשיבים לי,

באים חוקים אלו המפורטים בהצעת החוק שלי ומוסיפים עוד סעיף ספציפי, ספציפי, ממש נקודתי, שעל פיו מחלה מסכנת היא גם מחלת נפש. כך, כעומד בפני עצמו. לא לפני, לא אחרי. אין הסברים. כך, בפני עצמו, בלי שום תוספת. כל מחלת נפש באשר היא וללא שום קשר לסוג המחלה או להשפעת המחלה על היכולת של אותו אדם לעסוק במקצוע הרלוונטי. לא משנה מה יש לאותו אדם, מהן היכולות שלו וכיצד המחלה באמת מגבילה את יכולתו לעסוק במקצוע או באמת מסכנת את אותו אדם שנזקק למקצוע הזה. בהגדרה הזו באה לידי ביטוי הסטיגמה כלפי אנשים עם מוגבלות נפשית, שלפיה כל אדם המאובחן עם מוגבלות נפשית הוא מסוכן. אתם לא מבינים עד כמה בתוך משרדי הממשלה וגם כמה ביניכם פה חושבים כך, וזו פשוט הזיה. ככזה, בגלל שלכאורה הוא מסוכן, יש למנוע ממנו לעסוק במקצועות מסוימים. בשום צורה ואופן אסור לשלול מאדם את הזכות לעסוק במקצועות מסוימים אך ורק בשל מחלת נפש שעימה הוא מתמודד. אם זאת הסיבה היחידה, זה פשוט פסול בכל צורה שהיא. המועצה הלאומית לבריאות הנפש - - - אלא אם כן הוא מסַכן.

אלא אם כן המחלה הזאת

לכן צריך למחוק את המילה "מחלה מסכנת", ונשאר הסעיף הכללי, כל מחלה שמסכנת או כל מחלה שלא מאפשרת את היכולת. מאה אחוז, יש כאן בדיקה עניינית ולא סטיגמטית, הזויה.

המועצה הלאומית לבריאות הנפש, מועצה לדעתי סטטוטורית, שבראשה עומד ד"ר צבי פישל, ערכה דיון במליאתה על הצעת החוק שלי, הספציפית הזו, וקבע פה אחד בתמימות דעים,

פסיכולוגים, יש שם אנשי דעת, אנשי דעת,

והם כותבים ככה, באלו המילים: בשלה השעה לתקן עיוותים סטיגמטיים הנמצאים בספר החוקים. לגבי ההצעה הספציפית, המועצה תומכת בהחלט כי עצם האבחנה במחלה פסיכיאטרית, אסור שתפסול לימוד, רישוי או עיסוק במקצוע כזה או אחר. הסייג גם הופיע לאחר מכן, אותו סייג שאמרתי: הגבלת העיסוק רק במצב שיש בו סכנה לפגיעה באדם או במטופליו מתאימה בהחלט גם למחלה נפשית. זו החלטה מספקת. גם במצב הקיים היום, גם את זה צריך לתקן, שההגבלה הזאת תהיה זמנית, אבל לא ניכנס לזה. בקיצור, חברים, אני מסכמת. החוק הזה הוא חוק חשוב מכמה סיבות: 1. לא ייתכן שבספר החוקים במדינת ישראל יהיו סעיפים וחוקים מפלים בצורה כל כך גסה ובוטה, שהם מפירים גם חוקים אחרים, ואת ההיגיון ואת המוסר בכלל, 2. המצב הקיים דה פקטו מעבה את הסטיגמה, כי מה שקורה זה שאדם שכן מכיר במחלה שלו ומטפל בה, הוא לא יזכה לקבל רישיון, ואדם שלא מטפל בעצמו, יוכל לקבל. זה בעצם מרחיק את האנשים מללכת ולקבל טיפול, כי אם הם יוכרו כמתמודדים עם מחלת נפש, הם לא יזכו לקבל את הרישיון, אז למה להם ללכת לשם? אנחנו רק מעמיקים עם החוקים האלה את הסטיגמות. סעיף שלישי, למה הוא כל כך חשוב, כי חלק מהחוקים בפועל גם לא מתקיימים, כמו עובדים סוציאליים ועוד כאלה. אז בשביל מה שזה יהיה כתוב? בואו נמחק את זה, דבר רביעי, אנחנו פוגעים באנשים האלה, בחופש העיסוק שלהם, בכבוד האדם שלהם. אסור בשום פנים ואופן להשאיר את המצב כמו שהוא. אני מבקשת מכולכם להצביע בעד החוק.

תודה לכל השותפים.

נעשה ונצליח.

אני מזמין את כבוד שר הבריאות להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, עשר דקות לרשותך. עד עשר דקות, ידידי. אני אוהב לשמוע אותך, לכן אמרתי לך ספציפית עשר דקות. נהנה לשמוע אותך. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, כנסת נכבדה, מטרת הצעת חוק איסור הפליה ברישוי מחמת מצב בריאותי שלפנינו היא לשנות מהמצב הקיים ולתקן את הסטיגמה הקיימת כלפי אנשים עם מוגבלות נפשית. אני רוצה להודות קודם כול לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, שמציבה את נושא בריאות הנפש בכל רגע,

בכל תחום, וגם פועלת ועושה דברים שמשנים סדרי בראשית ונכונים. במסגרת חוקים רבים המתנים עיסוק בקבלת רישיון, לרבות חוקים בתחום מקצעות הבריאות, הוגדרה מחלה מסוכנת כמחלת נפש באשר היא, ללא קשר לסוג מחלת הנפש או להשפעתה על היכולת לעסוק במקצוע. בהגדרה זו באה לידי ביטוי הסטיגמה כלפי אנשים עם מוגבלות נפשית, שלפיה כל אדם המאובחן עם מוגבלות נפשית הוא מסוכן, וככזה יש למנוע ממנו לעסוק במקצועות מסוימים. חברת הכנסת מיכל, השר פונה אלייך. הצעת החוק שלפנינו באה לתקן זאת ולקבוע כי לא תישלל מאדם הזכות לעסוק במקצועות מסוימים אך ורק בשל מחלת הנפש שעימה הוא מתמודד. הצעת החוק עוסקת בנושא חשוב מאוד, של הסרת הסטיגמה והתדמית, שנלוות, לצערנו, למתמודדי הנפש שלא בצדק. אני מברך את חברת הכנסת מיכל וולדיגר על קידום הצעת החוק החשובה ועל כל עשייתה בתחום בריאות הנפש. רק לאחרונה ציינו את יום בריאות הנפש הלאומי בבית הנשיא, במערכת הבריאות ובמערכות נוספות, וזאת גם בזכות חברת הכנסת וולדיגר, שקידמה הצעת חוק בעניין הזה. זה יצוין בכנסת ב-10 בדצמבר.

גם ב-10 בדצמבר יצוין בכנסת. תזמיני גם אותי. מבחינתי הצעה זו של הסרת סטיגמה, הסרת הבושה או חוסר הנעימות של מועמדים מתמודדי נפש בקבלה למקצועות הבריאות ובמקצועות נוספים, היא המשך ישיר של מדיניות המשרד בהובלתי בתחום בריאות הנפש. בשנה האחרונה אנו מובילים עם המשרד את התוכנית הלאומית לבריאות הנפש בתקציבים חסרי תקדים ובעבודה מאומצת. זהו מהלך היסטורי, שאנחנו מובילים במאמץ אדיר ובהשקעת משאבים נכבדים במטרה לייצר פתרונות ומענים ולקדם את המהלך, כדי להבטיח שמה שהיה לא יהיה עוד. המוטו שעומד לנגד עינינו עולה בקנה אחד עם כותרת הכנס החשוב הזה, מהאישי ללאומי. בתקופה קשה זו, חדשות קשות, תחושות כבדות, מתח ואי-הסכמות, הופכים את בריאות הנפש למשימה לאומית. נוביל תיקון מערכתי עמוק. לצד החשיבות של הצעת החוק הזו יש לזכור כי ההצעה עוסקת גם בנושא מורכב ורגיש, שכן במקביל לצורך החשוב בהסרת הסטיגמה הקיימת כלפי אנשים עם מוגבלויות, קיים צורך לא פחות חשוב לשמור על שלום הציבור ובריאות הציבור ולהבטיח שהגורמים המטפלים במקצועות הבריאות לא מסכנים את בריאותם ושלמותם של המטופלים. על כן, הגם שהממשלה תומכת עקרונית בהצעה, קידום ההצעה יהיה חייב להיעשות בתיאום והסכמה עם משרד הבריאות, כפי שנאמר. בהתאם, עמדת הממשלה כפי שנקבעה בוועדת שרים לחקיקה היא לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, אך הקידום אושר בכפוף לתיאום והסכמות עם משרד הבריאות, כמו גם משרד הרווחה, משרד המשפטים.

אני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד ההצעה הזו.

תודה רבה לכבוד השר. חבר הכנסת גלעד קריב בקש להתנגד, אך הוא לא נוכח. אז נעבור להצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו משתתף בהצבעה גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד נעבור לסיבוב השני.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח מאי גולן,

גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אלי דלל,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח ירון לוי, אינו כוח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שנוכחים באולם, לא הצביעו ורוצים להצביע?

ינון אזולאי, בעד איתמר בן גביר, בעד ישראל אייכלר,

משה פסל,

אימאן ח'טיב יאסין,

תמה ההצבעה. ספירה, בבקשה. להלן תוצאות ההצבעה: 51 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק איסור הפליה ברישוי מחמת מצב בריאותי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2022, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת הבריאות לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, דמי חבר), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אני מזמין את חבר הכנסת דב מלביצקי להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. חוק ההשתלטות על לשכת עורכי הדין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה,

חבר הכנסת קריב. אני שמח שהצטרפת אלינו. אני שמח לראות את התככים ואת הקנוניות שלך. מצוין. לשכת עורכי הדין היא בעצם תאגיד, היא תאגיד סטטוטורי. כל עורך דין שרוצה לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינת ישראל צריך לשלם לה דמי חבר שנתיים. אין אפשרות להיות עורך דין בלי להיות חבר בארגון המקצועי שנקרא "לשכת עורכי הדין". אין עוד דבר כזה בארץ, אולי בודדים בעולם, בטח לא במדינות מתוקנות ומערביות. חבר הכנסת פורר, אני יודע שאתה מאוד אוהב שוק חופשי, ובנשמתך הדבר הזה, אז אתה בוודאי תסכים איתי שיש כאן כשל שוק חריף, שבו ארגון מקצועי קובע בעצמו את דמי החבר של עשרות אלפים עורכי דין שמחויבים לשלם אם הם רוצים לעסוק בעריכת דין, אם הם רוצים להתפרנס אחרי שלמדו משפטים, עברו את הבחינות ועברו התמחות. עכשיו הם באים להתפרנס, לפרוע את כל הכסף והמאמץ שהשקיעו בלימודים, אז הם כמובן צריכים לשלם את אותם דמי חבר שהלשכה קובעת בעצמה. הלשכה מחולקת למחוזות, וכל מחוז, בהתאם לעורכי הדין שגרים בתחומו, תורם אחוז מסוים מהכסף לקופה הכללית, לתקציב לשכת עורכי הדין, שממומן כולו על ידי עורכי הדין עצמם. בפועל, כשאתה מסתכל על מה קורה כבר הרבה מאוד שנים, אתה רואה מחוזות, לא אחד ולא שניים, שתורמים חלק ניכר מתקציב הלשכה. אבל יחד עם זאת, ההשקעה של הלשכה חזרה במחוזות הללו נמוכה מאוד עד לא קיימת. אם תלך לבתי משפט בדרום ותרצה למצוא חדר של לשכת עורכי הדין, כמו שיש בבתי משפט אחרים, גלימות שאפשר לקחת, כל מיני דברים, מכונת קפה, דברים שיש בשפע בבתי המשפט במרכז,השפע הוא הרבה יותר נמוך, למשל בדרום ובצפון, בטח ובטח אם אתה מדבר על - - - אני רוצה צדק חלוקתי. חבר הכנסת קריב, למה להפריע לי? אתה תוכל לעלות להתנגד אחר כך.

אם אתה רוצה למשל לעשות השתלמות מקצועית - - - תדאג למינוי שופטים בפריפריה, לבתי משפט קהילתיים בפריפריה, לא להשתלט על לשכת עורכי הדין כי הפסדתם בבחירות,

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אנא ממך, תכבד. חבר הכנסת קריב, אני בטוח שאתה לא חושב שאני מושחת. לא, אמרתי בלשון רבים. אתם קואליציה של מושחתים וממשלה של מושחתים, אז הייתי צריך - - - - - - של לשכת עורכי הדין - - - זה לא דיאלוג פה. - - - של מושחתים הופך להיות מושחת. היו"ר, כל הכבוד לך - - - חנוך, כשהם צועקים לך "מושחת", זה אומר שאתה לא מושחת. המצב פה הפוך. כן, בעולם ההפוך שלכם גם הרשעה בשחיתות היא לא שחיתות. חבר הכנסת מלביצקי, כל הכבוד. אין סיבה שלשכת עורכי הדין תחסוך על

אם אתה רוצה למשל לעשות השתלמות מקצועית,

הסיכוי שייתנו לך להעביר קורס כזה, בטח ובטח קורס של הלשכה שייערך בצפון או בדרום, הוא קטן מאוד.

אם תסתכל על המשרדים הגדולים, הפלא ופלא, יושב-ראש לשכת עורכי הדין הנוכחי בא מאחד מאותם מגה משרדים, אתה תראה שאיכשהו תמיד אותם משרדים הם אלה שמעבירים את ההשתלמויות המקצועיות.

תמיד אותם משרדים הם אלה שמקבלים את הבוררויות הגדולות, את הגישורים, ויש פה פשוט מקרה - - - - - - חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, את רואה למה זה גורם? למה זה גורם - - - לומר את אותם דברים שהיא לא יודעת. זה מפריע לחבר הכנסת להציע את החוק בצורה טובה, בצורה מקצועית.

יש פה פשוט מקרה של יד רוחצת יד, של חבר דואג לחבר. אני לא רוצה להשתמש כמוך במילים חמורות, חבר הכנסת קריב, של שחיתות - - איך הצבעת על חוק הג'ובים,

- - אבל לי אין ספק שמקום שאין בו דין וחשבון,

מי שלא ידע, לשכת עורכי הדין לא חייבת בדין וחשבון לשום גורם על הוצאת הכספים שלה. הם עושים בהם מה שהם רוצים, ולכן אתם גם שומעים את כל צעקות הדגל השחור, הדגל האדום, הדגל הסגול וכל צבעי הקשת. אני בטוח שכל אחד מכם, אם הייתה עומדת לרשותו קופה קטנה של 80 מיליון שקל, שמתחדשת מדי שנה בלית ברירה, כי עורכי דין צריכים להתפרנס, והוא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה, הוא יכול לתת למקורב הזה, הוא יכול לתת למקורב ההוא, הוא יכול לרתום את זה לצרכים פוליטיים אישיים שלו, הוא יכול לרתום את זה לצרכים - - - איזה מקורב - - - חבר הכנסת גלעד קריב. אני כנראה נוגע פה בנקודה רגישה עבורם.

והוא יכול לתרום את זה, למשל, לצרכים פוליטיים שמתאימים לתפיסת העולם האולטרה פרוגרסיבית שלו, אבל שזרה להרבה מאוד מעורכי הדין, והוא עושה בזה מה שהוא רוצה. הוא גם לא מתבייש. - - - למשל, מתקציב עורכי הדין הם ממנים במות של המחאה, הם ממנים הגברה של מחאת קפלן. עוד שנייה אפי מתחרה איתך בפריימריז על המקום שלך. לא מזמן עמד ראש לשכת עורכי הדין, ואמר שהוא מנצל את כוחו בוועדה לבחירת שופטים לדאוג לזה שלא ימונו אנשים ראויים, גם אם הם ראויים וגם אם מוכשרים, רק בגלל שתפיסת עולמם שונה מתפיסת עולמו הפרוגרסיבית.

ולכן אנחנו מביאים את התיקון הזה, שנועד בעצם להקל עם ציבור עורכי הדין - - אבל הפסדתם. - - מצד אחד, הסכום של - - - חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. ראשונה?

הסכום של דמי החבר השנתיים לא ייקבע יותר על ידי הלשכה האינטרסנטית, אלא ייקבע על ידי שר המשפטים. ועל ידי הממשלה, כי צריך להשתלט. ויותר חשוב מזה, דרך חלוקת התקציב למחוזות תיקבע בהתאם לאחוזים שיש לכל מחוז בתקציב הלשכה: אם למחוז מסוים יש, לצורך העניין, 22% מעורכי הדין, שמממנים 22% מתקציב הלשכה - - ממש צורך לאומי רציני בזמן מלחמה - - - אתה עוסק בעיקר. - - לא הגיוני שאותו מחוז יקופח ובמשך שנים יקבל 5%,

אני חייב להפסיק. חברת הכנסת נעמה לזימי, העירו לי שהכיתוב בחולצה לא מקובל. בבקשה, או לצאת או להחליף.

תדברי עם המחלקה המשפטית. לי אף אחד לא אומר איזו חולצה לשים.

אז תצאי. אני עוצר את הזמן. לא, לא, לחברי כנסת אתם לא תאמרו מה יהיה כתוב על החולצה שלהם.

מותר לי לשים - - - חברת הכנסת נעמה לזימי. איפה זה כתוב בתקנון? צריך לראות את זה, אם זה כתוב בתקנון.

חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה לצאת.

תוציאו אותה, בבקשה. תוציאו אותה, בבקשה. ביום הזיכרון של רבין אתם מוציאים חברת כנסת שכתוב לה "רבין צדק"?

איפה כתוב בתקנון? איפה? אנחנו לא מוכנים,

הדיון, בחוץ. חברת הכנסת נעמה לזימי, הדיון, בחוץ. איפה זה כתוב בתקנון? היום יום הרצח של רבין, אני לובשת חולצה שלו. אתם מבזים את הכנסת. אני לא יוצאת.

חברת הכנסת טלי, את בקריאה ראשונה. בסדר. עם כל הכבוד, אנחנו חברי כנסת, להוציא אותה בגלל אמירה? זה קשוח. טלי, זהו. אמרת את שלך, נגמר. אני מבין מאוד שהעסקנות הישנה, העסקנות המסואבת, אלה שהיו רגילים לשלוח ידם לקופה של עורכי הדין, שאין להם ברירה אלא לשלם, מאוד מתנגדים. אני מבין שהם הפעילו פה מכבש מאוד גדול בכנסת. אני יודע ששכרו לוביסטים כאלה ואחרים בהרבה מאוד כסף, גם כן של אותם חברי לשכה שאין להם ברירה אלא לשלם, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור פשוט כי זה חוק טוב. זה חוק שמיטיב עם ציבור עורכי הדין, זה חוק שמקדם שקיפות. זה חוק שנכנס למקום שיש בו כשל שוק, שיורד לשורשו של עניין, ומתקן. לכן, חבריי, אני קורא לכולם להצביע בעד החוק. תודה רבה.

אני מזמין את כבוד שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין, להציג את עמדת הממשלה ואת עמדתו ביחס להצעת החוק. עמדתו מעניינת אותי. חברי הכנסת, חברי הכנסת, את כל הדיונים אפשר לעשות בחוץ. חברי הכנסת.

שתדעו, חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, אני באמת אומר, מעומק הלב, אני מוקיר את זכרו של ראש הממשלה רבין שנרצח. אני לא רוצה לצטט את מה שמרן הרב עובדיה יוסף אז אמר.

לא, אין זמן. אני אומר, אתה מכיר את הציטוט. כולם מכירים. העובדה שיו"ר הכנסת - - - יש יושב-ראש הכנסת, אתה רוצה? תערער, זהו. העובדה שיו"ר הכנסת, יום הזיכרון לרבין, כשהוא לא במליאה - - - ואני גם לא רוצה לצטט את מה שרבין אמר על היועץ המשפטי דאז, היועץ המשפטי לממשלה דאז. קורא להוציא חברת מפלגה של יצחק רבין.

אתה זוכר מה הוא אמר? כן, זה מלמד הרבה מאוד על יו"ר הכנסת הנוכחי, מה שקרה כאן. בושה, בושה ליו"ר הכנסת, לא לך,

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לברך את חברי חבר הכנסת חנוך מלביצקי. אני רוצה לברך אותך, להודות לך על מאמץ אמיץ שאתה עושה כדי לעשות צדק עם ציבור עורכי הדין, לא רק בהצעת החוק הזו, גם בהצעות אחרות, וכדי לעשות סדר במציאות שלטעמי לא ניתן לקבל אותה, באופן שבו בחסות החוק, בחסות הבלעדיות שיש לה בחוק, בחסות המעמד שניתן לה בחוק, באה לשכת עורכי הדין ובאים אלה שעומדים בראשה ועושים דברים שעומדים בניגוד גמור, בניגוד מוחלט לאינטרסים של עורכי הדין כמו גם לאינטרס הציבורי הכולל. ואת העניין הזה אנחנו משנים, כפי שעשינו בחוק החשוב שהעברנו בעניין ההוצאה לפועל, בעניין תשלומי שכר טרחת עורכי דין בהוצאה לפועל,

גם בעזרתך, חבר הכנסת קריב, שהיית שותף לחלק ממרכיבי החוק וגם בעניין הזה. קודם כול אני רוצה לומר כמה דברים, חבר הכנסת קריב, כדי להניח את דעתך.

אני מצטרף לקריאה שלך בדבר הצורך להשלים את כל המינויים שנדרשים בבתי המשפט בפריפריה. זו חד-משמעית עמדתי, וגם קל לי לומר את זה מהטעם הפשוט שעשינו והשלמנו את כל המינויים, כולם, אין אף תקן פנוי, לפחות לפי מיטב ידיעתי.

אני מצטרף לקריאה שלך - - - - - - רגע,

לא נגדך. אני מצטרף לקריאה שלך, חבר הכנסת קריב, כי אני גם מבקש את עזרתך, לא רק כאן באולם. אני מצטרף לקריאה שלך בנושא של בתי המשפט הקהילתיים, דבר חשוב מאין כמוהו. אני שמח לבשר לך שחתמתי לאחרונה על צו שהרחיב והשלים את פריסת בתי המשפט הקהילתיים בכל הארץ. זה כבר צו שני שאני חותם ומרחיב את העניין הזה. חסרים שם שופטים, ואני אודה לך, אני אומר את זה לא בציניות, בשיא הרצינות, אם תוכל לכתוב לי מכתב דחוף, שבו אתה גם מביע את עמדתך, בין היתר בכובעך כיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט לשעבר, שמע אותי רגע עד הסוף, שצריך לתגבר ולחזק את בתי המשפט הקהילתיים, משום שיש לי ויכוח גדול גם עם הנהלת בתי המשפט וגם עם משרד האוצר לאן צריכים ללכת תקנים נוספים שאולי יהיו למערכת בהקשר הזה. אם יהיה מכתב כזה ממך, זה בהחלט יעזור לי במאבק שאני מנהל ממש בימים אלה, ואני אשמח אם זה יקרה. שאלה של תם, כבוד השר, מבקר המדינה לא מבקר גם את לשכת עורכי הדין? לא שידוע לי, אבל - - - לא, מעניין אותי. לא, לא שידוע לי.

גם של חנוך וגם של זה, שאין ביקורת, ואיש הישר בעיניו יעשה. - - - לא שידוע לי, אבל אדוני היושב-ראש, אני רוצה עכשיו להתייחס לגוף הצעת החוק.

רבותיי, אני מנסה לקחת דגם דומה, והדגם הדומה של מקצוע חופשי מוסדר, אני חושב שאולי הדבר הכי קרוב לעריכת הדין זה ראיית החשבון. יפה, אנחנו גם על זה מסכימים. - - - עכשיו אני שואל, איזו הצדקה יש, אדוני היושב-ראש, שמעורכי הדין ייגבו דמי חבר של 966 שקלים לשנה, בחלק מהמקרים גם 1,112 שקלים, ומרואי החשבון 492. יש הצדקה.

בסדר, תסביר כשתעלה. אני לא רואה שום הצדקה לדבר הזה. אין שום צדק בעניין הזה. אין סיבה - - - יש, יש. בוועדה תגיד את זה. אין סיבה שהדבר הזה יקרה. רואה חשבון מעל גיל 70 משלם 122 שקלים, למה עורך דין צריך לשלם 250, ובחלק מהמקרים 290 שקלים? איזו הצדקה יש לדבר הזה? אין לזה שום הצדקה, אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה. ועכשיו אני אגיד לכם דבר מדהים, אתם יודעים גם למה זה קורה? בגלל שבכסף העודף הזה משתמשים לדברים שבינם לבין הייעוד של לשכת עורכי הדין ותפקידה אין שום קשר. עכשיו אני אספר לך, חבר הכנסת קריב, על מה אתה מגן. אתן לכם דוגמה מדהימה. רבותיי, אם שפר מזלכם, תוכלו לעלות על ספינת התענוגות של לשכת עורכי הדין. תאמינו או לא, בשעת המלחמה מה שיש ללשכת עורכי דין להתעסק בו זה להזמין את ציבור עורכי הדין להשתתף בשיט - - די,

- - שיוצא מחיפה או מאשדוד וממשיך לרודוס, ושם הם יוכלו כמובן לשמוע את דבריו של ראש לשכת עורכי הדין. לא מתאים לך. ואגיד לך יותר חמור מזה, עושים את זה במסווה של כאילו השתלמות מקצועית. לא אתפלא אם אחר כך יש גם כאלה שיבקשו הכרה בעניין הזה כהוצאה מוכרת.

רגע, ותשמעו את התוכן של הפלגת התענוגות הזאת. יש הרצאה בנושא סוגיות ברשלנות רפואית בין השעה 10:00 ל-11:00 באחד הימים, יש הרצאה בנושא כיצד להצליח בהופעות בבתי המשפט בין השעה 11:00 לשעה 12:00 באותו היום, ויש גם התכנסות וקבלת פנים עם דברי ברכה של ראש לשכת עורכי הדין, זהו. חוץ מזה שום דבר. מה, לא הזמינו את כבוד השר? שום תוכן מקצועי, שום כלום. חוצפה, שערורייה, דבר שאי-אפשר לקבל אותו, ואני שואל אותך, חבר הכנסת קריב, על מה אתה מגן? אתה מגן - - - אני מגן על עצמאות הלשכה אחרי שהפסדתם בבחירות. אני שואל אותך - - - למה לא עשית את כל זה בימי אפי נוה? אתה בקריאה שנייה, להזכיר לך. אין עונשין אלא אם כן מזהירין.

חברת הכנסת יסמין, דבי ביטון, בבקשה. יש עוד מישהו, יש עוד חבר כנסת שרוצה שאני אזכיר את שמו? אז אני שואל אתכם - - - חוצפה, אנחנו באמת רוצים לשמוע מה הלשכה משפטית

נראה לי שזה היה לפני חודשיים, שלושה, ראיתי במקרה שצמרת לשכת עורכי הדין נוסעת למקסיקו,

אני חושב שזה דבר פסול מהיסוד. שנינו יודעים שרוב השירותים ניתנים על ידי המחוזות, בטח ובטח בפריפריה, ולכן גם את הדבר הזה נתקן. לכן אני חושב שתחת שני התנאים האלה, וכמובן שהליכי החקיקה יקודמו בהסכמה עם המשרד באופן מסודר, אני מזמין אותך,

חבר הכנסת קריב,

בוא נגיע להסדר טוב, הסדר הוגן, שיפחית את דמי החבר, יבטיח את היכולת של המחוזות לפעול, יבטיח את זה שללשכה יהיה כסף לדברים שהיא חייבת לעשות, כמו אתיקה ודברים אחרים, ואין חולק שהיא צריכה שיהיה לה תקציב מסודר לעניין הזה.

אני חייב לומר לך שדווקא בזה מקצצים שם, ואני מניח שגם אתה ראית את חילופי המכתבים החמורים בעניין הזה, שמצביעים על זה שהלשכה לא תוכל לקיים את מערך האתיקה באופן מסודר לאור המדיניות התקציבית שהיא מנהיגה עכשיו. ולכן אני מציע, אין פה מה להתנגד להצעה הזאת, אין סיבה להתנגד לה. בואו נעשה פה דבר נכון, דבר מסודר. תודה רבה. זה דבר שיצעיד ויעלה את הלשכה ויהיה תואם באמת את טובת חבריה. דמי חבר נמוכים יותר, השקעה של דמי החבר ישירות בחבר ובדברים שהלשכה באמת מחויבת בהם, לא בהפלגות ולא בנסיעות למקסיקו ולא בכל מיני דברים אחרים שהלשכה לא צריכה, לא יכולה, ולטעמי גם אסור לה לעסוק בהם, בטח לא על חשבון כספי ציבור, תודה רבה. רק לשרים שלכם מותר לנסוע - - - על חשבון כספי - - - אורית פרקש הכהן ביקשה להתנגד לחוק. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שמעתי בקשר רב את שר המשפטים יריב. יריב, אני רוצה לפנות אליך מכאן בכאב גדול, כי כולנו יודעים שהצעת החוק הזאת, הקול הוא קולו של חבר הכנסת מלביצקי אבל הידיים הן הידיים שלך. אני רוצה לשאול אותך, יריב, במה אתה מתעסק? בימים של מלחמה, במה אתם מתעסקים? באים לספר לנו סיפורי סבתא שאתה דואג לדמי החבר של לשכת עורכי הדין? מה זה הקשקושים האלה? מה זה סיפורי המעשיות האלה? אתה הבטחת לנו, אתה עשית חשבון נפש אחרי המלחמה, ואני מצטטת את שר המשפטים: אנחנו בזמן מלחמה וצריך לשים את המחלוקות בצד. הרפורמה לא יכולה להיות נושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. לא רק ברפורמה, כל נושא שלא דרוש לטובת המלחמה. מה אתם עושים? חזרתם לסורכם, כוח כסף וכבוד. מה הביזנס של שר המשפטים להשתלט על תקציב לשכת עורכי הדין? אנחנו הרי יודעים את האמת, הסיבה האמיתית היא שלשכת עורכי הדין עומדת להצביע על מועמד לנשיא בית המשפט העליון בוועדה למינוי שופטים על מועמד שלא לרוחך. אמר יו"ר הלשכה בפניי עוד הבוקר שאמרו לו: אם רק תתיישר, כל הצעת החוק הזאת תיעצר. אני באמת חושבת שהדבר הזה לא ראוי, הוא מצטרף להצעת חוק על הפוליטיזציה של הנציב, על הפוליטיזציה של נציב תלונות השופטים, על הסיפור של הכפפת מח"ש לשר המשפטים, לסדרה של גל עכור, צונאמי של חקיקה שבאמת יש בבסיסה פשוט שחיתות. אני חושבת שסוג של הצעת החוק כזו שאנחנו אמורים להצביע עליה, אני רוצה להשוות אותה להצעת חוק אחרת, של חבר הכנסת גדי איזנקוט, שמגיש היום כאן, בהמשך היום, הצעת חוק שונה בתכלית, הצעת חוק אסטרטגיית ביטחון לאומי למדינת ישראל, שמבקשת ממדינה ומממשלה,

לא מתפקדת לגבש אסטרטגיית ביטחון לאומי שתגרום למדינת ישראל ולממשלות ישראל להיערך יותר טוב לאתגרים הביטחוניים שלה. וזה הסיפור כולו, ההבדל בין הצעת חוק לשבירה ולאיום על לשכת עורכי הדין, שבה מתעסקת הממשלה הזאת, להצעת החוק של גדי איזנקוט. אני פונה מכאן אל שר המשפטים: תחדל בבקשה מההתקפה על שלטון החוק.

אנא מכם, הסירו את הצעת החוק הזו. תודה, תודה רבה.

חבר הכנסת חנוך, אתה רוצה להשיב להתנגדות? שלוש דקות לרשותך, בבקשה. חברת הכנסת פרקש, תנוח דעתך, החוק הזה הולך לעבור בקריאה שלישית ללא קשר לוועדה לבחירת שופטים. לא קשור לכלום ושום דבר. אני באמת לא מבין, אני לא מבין איך אתם, מפלגה שבאה ומדברת על ערכים ליברליים של שוק חופשי, יכולים להמשיך ולהשלים עם מצב שבו ציבור של עשרות אלפי אנשים שרוצים להתפרנס צריכים לשלם סכום שהוא ללא ספק וללא צל-צילו של ספק גבוה ממקביליהם גם בעולם וגם במקצועות חופפים, אין להם שום יכולת לפקח על איך נעשה השימוש בכסף הזה, וזה עובר שנה אחר שנה וכולם לא פוצים פה ושותקים.

זה לא קשור לוועדה לבחירת שופטים ולא קשור לכלום. זה קשור להוציא לחופש את ציבור עורכי הדין מהעול הבלתי-מוסרי והבלתי-הגיוני של ארגון מקצועי דורסני, שלא מאפשר להם לחיות. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנו עוברים לצבעה על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון,

התשפ"ג 2023. רק לפני זה,

בבקשה, להכניס את חברת הכנסת נעמה לזימי להצבעה. אני קורא לסדרנים להכניס את חברת הכנסת נעמה לזימי. בבקשה, הצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב,

מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גפני פה, גפני פה. אז תשימו לב ותשמעו ותענו. קראנו פעמיים. תכתוב אותו בעד. (קורא בשמות חברי הכנסת) גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי,

מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד איפה החטופים,

איפה החטופים, איפה החטופים?

תתבייש. איפה החטופים? (קורא בשם חברת הכנסת) מרב מיכאלי, נגד איפה החטופים? מר הפקרה. יוראי,

איפה החטופים? תתבייש. יוראי, אתה מפריע להצבעה.

יוראי, אתה בקריאה שנייה. איפה החטופים? יוראי. 101 אחים ואחיות שלנו, איפה החטופים? הוא הצביע? הוא הצביע? תוציא אותו,

ביבי, איפה החטופים? אל תנהל אותו, אל תנהל אותו. יוראי. ארז, הוא הצביע.

יוראי, אתה בקריאה שלישית. בבקשה לצאת. תוציאו אותו, בבקשה. מר נתניהו, במקום להצביע על חוקים כאלה, איפה החטופים? איפה החטופים? הוא היה בקריאה ראשונה.

מר הפקרה. איפה החטופים?

נוכח יאיר לפיד,

צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שנוכחים באולם ורוצים להצביע ולא הצביעו, כמובן? אין אף אחד. תמה ההצבעה. בבקשה, ספירה. להלן תוצאות ההצבעה: 57 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון,

אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה, תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה להכנה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת גלעד קריב ביקש למסור הודעה אישית. בבקשה, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מי השר? חסר לך פה שר? יש פה הרבה שרים. יש לך את השר סופר, יש לך פה את השר מלכיאלי. הכול בסדר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מיד אתייחס לדברים המוזרים-קמעה של שר המשפטים ביחס להצעת החוק, אבל קודם לכן, אי-אפשר להתעלם מן החרפה, מן החרפה שהייתה כאן לנגד עיני כולנו. בעיצומו של יום הזיכרון הממלכתי לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, ביום שבו על פי בקשת המשפחה לא מתקיימת ישיבת מיוחדת של הכנסת, בוחר יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלא ישב בראש הישיבה, להתקשר מלשכתו ולדרוש שיוציאו חברת כנסת ממפלגתו של ראש הממשלה המנוח רק מכיוון שהיא מתהלכת כאן עם החולצה שעליה כתוב: רבין צדק. איזו חרפה. איזה ביזוי של זכרו של ראש הממשלה שנרצח. איזו התנהגות ילדותית, אינפנטילית, פוליטית, של יושב-ראש הכנסת, שלא יושב בראש הישיבה. הוא מתקשר מלשכתו.

הכנסת קובע בסעיף 41 שחבר כנסת לא יכול להשתמש בחפץ או בכיתוב על מנת להציג את עמדתו הפוליטית. לכל הפחות סוגיית לבישת חולצה נתונה לפרשנות על פי לשון הסעיף. אדוני היושב-ראש, אינני יודע אם אתה כרגע לובש סיכה מלבד סיכת החטופים, אבל על דרך השגרה עולים לכאן חברי שדולת ארץ ישראל השלמה עם סיכה של ארץ ישראל השלמה. גם אותם תזרוק מעכשיו מהמליאה או שההתנהגות הזו של יו"ר הכנסת שמורה רק לחברי כנסת וחברות כנסת ממפלגתו של יצחק רבין, זכרו לברכה? קובע התקנון בצורה מפורשת שההחלטות הללו צריכות להתקבל על ידי היושב בראש הישיבה, סעיף 41. התקשרות של יו"ר הכנסת מלשכתו ומתן הוראה ליושב-ראש הישיבה זו הפרה של תקנון הכנסת, ואנחנו נגיש תלונה אתית נגד חבר הכנסת אמיר אוחנה על ביזוי הבית הזה, גם ברמיסת זכרו של יצחק רבין וגם ברמיסת מעמדם של סגניו שיושבים בראש. יש לחבר הכנסת אוחנה טענה מסוימת על ניהול הישיבה, יתכבד ויקיים דיון אחרי תום הישיבה עם אותו סגן יושב-ראש, הוא רוצה לחדד הנחיה בהתאם לפרשנות של הייעוץ המשפטי, של ועדת האתיקה או שלו, למרות שהוא לא מוסמך בשום מקום להיות הפרשן של התקנון, בבקשה. לעצור דיון בהצעת חוק כי הוא רואה במצלמות הטלוויזיה או כי מישהו פה תדרך אותו, ולתלוש חברת כנסת מהמליאה ביום הזיכרון ליצחק רבין כי היא נושאת חולצה ששמו מופיע עליה, עד לאן תגיע חרפת הבית הזה? בושה וחרפה. והחרפה כולה שלך, יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה. ודקה אחת על החוק, ובמקרה אדוני המציע כאן. אין מקריות, אתה יודע. אדוני היושב-ראש, אפשר להתווכח, זה מותר, רק לא כדאי לחשוב שחצי מחברי הכנסת טיפשים.

הצעת החוק הזאת, כל-כולה מעשה נקמנות בגין ההפסד שלכם בבחירות ללשכת עורכי הדין, כאשר כאיש אחד התייצבתם מאחורי אדם לא ראוי כשידעתם שהוא בעיצומם של הליכים פליליים. כל שעניין אתכם הוא להבטיח שלשכת עורכי הדין לא תתייצב נגד המהפכה המשטרית שלכם. ומשהפסדתם הפסד מפואר, אתם במסע נקמנות, מסע ונדטה נגד לשכת עורכי הדין. האחרונים שידברו כאן על נסיעות לחו"ל - - תודה רבה. - - על חשבון כספי הציבור הם נציגי הממשלה המעופפת והמופקרת שמושלת במדינת ישראל. תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב תגמול מילואים למשוחרר משירות קבע או לפורש ממנו) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. בבקשה, גברתי, עלי נא להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר העבודה מר יואב בן צור, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני שולחת מכאן תנחומים למשפחותיהם של חמשת חללי צה"ל שנפלו השבוע ולמשפחותיהם של זיו בלפר ושמעון נג'ם, זכרם לברכה, שנהרגו השבוע מפגיעת הרקטה בנהריה. נתפלל לשובם של החטופים במהרה ולשלומם של כל חיילינו. היום מציינים יום זיכרון להירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. יהי זכרו ברוך. הצעת החוק המובאת לפניכם דנה בחישוב תגמול מילואים לגמלאי צבא הקבע או למשוחררים מצבא הקבע. מפרוץ מלחמת חרבות ברזל חזרו לשרת בשירות מילואים פעיל, בהתנדבות או בקריאה לשירות, כ-5,000 גמלאי צבא קבע ומשוחררים משירות הקבע, כ-500 מתוכם נקראו לשירות מילואים מייד לאחר פרישתם. הם נענו למלא את החסר ושימשו קצינים בפיקוד ובלחימה. חשוב לציין כי הם אינם מועסקים במקום עבודה אחר. זה הנוהל של המוסד לביטוח לאומי: גמלאי של צבא קבע או משוחרר מצבא קבע המשרת במילואים בתקופה של 90 יום מיום השחרור, זכאי לתגמול מילואים על פי הכנסותיו בשירות הקבע.

בתנאי שלא עברו יותר מ-60 יום מיום השחרור וגם לא עברו 60 יום מסיום השירות הראשון עד תחילת השירות השני.

גמלאי או משוחרר שעשה שירות מילואים פעיל יותר מ-90 יום אבל לא ברציפות, יקבל את התגמול מהיום ה-91 למילואים לפי שכר המינימום ולא לפי שכר שירות הקבע.

ארגון גמלאי צה"ל, פנה אליי בבקשה, לשלם תגמול לפי שכר הקבע למשוחררים ולגמלאים האלה שלא עמדו בתנאים של נוהל המוסד לביטוח לאומי. אני מודה למר אמיר שוצמן, מנכ"ל "צוות", ולרב-סרן במילואים הגב' רוחמה פור על פנייתם אליי בעניין. אין ספק בליבנו כי מגיעה תודה אין-סופית לאנשים הללו, שעושים לילות כימים למעננו, למען ביטחוננו וביטחון משפחותינו. תיקון העיוות הזה הוא המעט שאנו יכולים לגמול לאנשים האלה על כל פועלם ותרומתם למעננו. אני מודה לשרים הנכבדים שתרמו להצעת החוק, שר העבודה יואב בן צור, שר הביטחון חבר הכנסת ישראל כץ, שר האוצר מר בצלאל סמוטריץ' ושר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, וליו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הכנסת אופיר כץ. אני גם מודה לברק קרוננפלד, יועץ שר האוצר, לעו"ד אביעד אושרי, יועץ חקיקה של שר העבודה, לעידן פרץ, ראש מטה שר הביטחון, לאסף מגן, יועץ שר הביטחון, לשי אזולאי, יועץ חקיקה של שר המשפטים. אודה לכם על תמיכתכם באישור הצעת החוק, אשר באה לתקן עוול נורא. אני מקווה שבעזרת השם נקדם את ההצעה בקרוב. תודה רבה. תודה. אני מזמין את שר העבודה בן צור להציג את עמדת הממשלה.

אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חוק הביטוח הלאומי קובע כי תגמולי המילואים שישולמו עבור משרת במילואים הם בהתאם להכנסתו בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים,

שלא תהיה פגיעה בהכנסתו הקיימת. חשוב להדגיש שגם משרת מילואים שאינו עובד מקבל תגמול על סך כ-310 שקלים ליום. כמו כן, עובד שהכנסתו נמוכה גם מקבל שיעור תגמול על סך 9,316 שקלים לחודש. לפני המלחמה משרתי המילואים קיבלו תגמול על סך 222 שקל בעבור יום בשירות מילואים. מכיוון שראיתי כבר בימים הראשונים למלחמה את העוצמה ואת התמורה האדירה שלהם בחזית הקרב למען ביצור ביטחונה של ישראל, החלטתי שזה תשלום נמוך, ובתיאום עם ראש הממשלה ומשרד הביטחון העברנו בתהליך בזק תיקון לחוק שתגמול המילואים יעלה ל-310 שקלים בעבור יום בשירות מילואים.

בהתאם לנוהל של המוסד לביטוח לאומי למשרד הביטחון, משוחררים מצבא קבע שנקראו לשירות מילואים תוך 60 ימים מיום שחרורם, זכאים לתגמול מילואים על פי הכנסתם בשירות הקבע, ולא לפי הכנסתם בחודשים שאחרי השחרור. הצעת החוק של חברת הכנסת אתי חוה עטייה מבקשת לקבוע כי תגמול המילואים לגבי משוחררי הקבע ו/או פורשי הקבע בתקופה של שנה לפני 7 באוקטובר, ולא חודשים כפי שהדבר נעשה כיום, יחושב לפי הכנסתו בשירות הקבע שהייתה להם שנה קודם לכן בשירות הקבע, לרבות מי ששירת זה מכבר. לפי דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת התיקון המוצע היא לעודד משוחררים ו/או פורשים מהצבא לשוב ולשרת במילואים לפי הצורך, וזאת במטרה לתת להם תגמול הולם על שירותם. דווקא בעת הזאת שמשרתי המילואים, חוד החנית של מדינת ישראל ושל העם היהודי, עזבו את משפחתם ואת מקום עבודתם ונמצאים כבר למעלה משנה בחזית, בשדה הקרב, ומחרפים את נפשם למעננו, ההצעה הזאת ראויה וצודקת, ואני מבקש לתמוך בה. אך מאחר שתגמולי המילואים ממומנים על ידי משרד הביטחון ומשולמים על ידי הביטוח הלאומי, מן הראוי בהמשך הליך החקיקה לטייב את הצעת חוק זו מול גורמי המקצוע הרלוונטיים.

תודה רבה. אין מתנגדים, נכון? אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק ביטוח לאומי (תיקון, חישוב תגמול מילואים למשוחרר משירות קבע או לפורש ממנו) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה שמית. בבקשה, גברתי, התחילי בהצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד סיבוב שני,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו משתתף בהצבעה צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו משתתף בהצבעה עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהו שנמצא בכנסת? כן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אביחי אברהם בוארון,

אמיר אוחנה, בעד אלי דלל, בעד בועז ביסמוט, בעד אופיר כץ,

יש עוד מישהו במליאה שרוצה להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. מזכירות הכנסת, נא

בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב תגמול מילואים למשוחרר משירות קבע או לפורש ממנו) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. כלכלה.

כספים. מעמד האישה. הוועדה לקידום מעמד האישה, נשים הכי נפגעות. - - - ועדת קישוט. לוועדת הכנסת, כדי לקבוע את הוועדה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק המשטרה (חדירה לחומר מחשב), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל. - - - - - - לא יכול להיות - - - בניגוד להנחיית היועצת המשפטית - - - זה לא

את כל ההפגנות, עוד רגע,

בסדר-היום.

שרק נסיים את המשפט, ואז נשמע את ההפגנות.

אני לא יכול גם לשמוע וגם לדבר. לא יכול להיות

כל מי שיש לו להגיד, אין צורך בהפגנות ואין צורך בצעקות. המזכירות יודעת היטב - - - זה הוסר מסדר-היום - - - הינה, אחד ייגש למזכיר הכנסת ויטפל בזה. לא, לא. המזכיר יודע היטב. אני מציע להמתין. אין לך מה לפנות אליי. אני מציע להמתין. אל תפנה אליי. תפנה ישירות.

חבר הכנסת הרצנו, אני יודע, אני מכיר את הכללים,

כל מה שקשור לסדר-היום,

כי גם אני אפנה למזכירות

המקנים יותר מהכול, אדוני, למשטרת ישראל סמכויות יוצאות דופן כחלק מהמאבק בפשיעה הגואה ובארגוני הפשיעה בפרט. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל, אני עומד פה היום, לא פחות חשוב, כדי להרגיע את הציבור ולומר באופן חד-משמעי: השימוש במה שאנחנו נוהגים לקרוא רוגלות ייעשה אך ורק כלפי עבירות פשע. הכלי הזה יאפשר למשטרת ישראל לפענח יותר תיקים - - - גם המסמכים זה פשע, אז למה - - - פשע? לקיחת שוחד זה פשע? המסמכים עכשיו - - - זה לא פשע?

שנייה, שנייה. חברים, בשביל זה יש ועדה, בשביל הדיון. אבל אני שואלת אותך.

לא יהיה אינטרס לבדוק מה זה? זה לא ישרת - - - - - - חברת הכנסת ביטון, אם יש צורך לדון,

אם להבהיר, אני אבקש מחבר הכנסת פוגל גם להבהיר, אבל אין צורך לדון. אדוני היושב-ראש, אם לחבריי חברי הכנסת הייתה סבלנות, הייתי מגיע גם להסבר, אז אני מקווה שתהיה להם.

הכלי הזה יאפשר למשטרת - - - בואי נשמע קודם כול מה יש לו להגיד, אחרי זה - - - מעניין למה זה קרה. דבי, אני לא זוכר שאי פעם הפרעתי לך.

הכלי הזה יאפשר למשטרת ישראל לפענח יותר תיקים שבהם מעורבים ארגוני פשיעה, ויאפשר גם לפרקליטות להגיש יותר כתבי אישום בעבירות חמורות. החוק הזה, חבריי, שאני מציג היום בפניכם יסייע למשטרת ישראל לעצור את הרציחות ולהוריד את מפלס הפחד ברחובות, ואין לי ספק כי בשימוש נכון הכלי הזה דווקא יגביר את אמון הציבור במשטרה ומערכת המשפט. אדוני היושב-ראש, מדובר בנושא קריטי הנוגע לביטחונם של אזרחי ישראל. בעידן הדיגיטלי, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל, בעידן הדיגיטלי הפשיעה משנה את פניה: ארגוני פשיעה משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, באפליקציות מוצפנות ובאמצעים דיגיטליים אחרים מתוחכמים כדי לתכנן ולבצע פשעים. המציאות הזאת מחייבת אותנו להתאים את הכלים העומדים לרשות משטרת ישראל למציאות המשתנה. לא ייתכן, ואני מצטט חלק מכם, חבריי גם בקואליציה וגם באופוזיציה, לא ייתכן שבזמן שעבריינים משתמשים בטכנולוגיות מתוחכמות אחד כלפי השני, אנחנו נצפה ממשטרת ישראל להילחם בפשיעה הזאת, בכמויות הנשק הבלתי-חוקי שמסתובב ברחובות, בעבירות הרצח, בגנבות הרכב ובעבירות הסמים וההימורים, כשהשוטרים מצוידים במקלות ובאבנים. לא יכול להיות שארגוני הפשיעה כמעט תמיד יהיו עשרה צעדים קדימה מהמשטרה. אדוני היושב-ראש, האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים או חדירה לחומר מחשב מהווים כלי הכרחי, שמטרתו הראשונית היא הגנה על הביטחון, על החוק ועל הסדר החברתי. כמו שבעבר העניק המחוקק למשטרה סמכות לבצע האזנות סתר בצו שופט, כך עלינו להסדיר בחקיקה את השימוש באמצעי מעקב דיגיטליים מתקדמים. אך חשוב להזכיר, אדוני היושב-ראש, איננו מדברים על מתן סמכויות בלתי מוגבלות ו/או חזרה לשימוש בלתי חוקי, כמו שנעשה בעבר, אנחנו נעמוד על כך שהחוק המוצע יכלול את המגבלות הבאות: הגנה על פרטיותם של אזרחים, רק מי שמוגדר ארגון פשע, אפשר יהיה לפעול נגדו.

הדבר השני: אישור שיפוטי על כל שימוש באמצעים האלה. אני אומר שנית, אישור שיפוטי על כל שימוש באמצעים האלה. - - - כל הפוליטיקאים. השופטים יגדירו את הגבולות של התוכן ואת הגבלת הזמן שבהם אפשר יהיה להפעיל את האמצעי. תהיה חובת דיווח של המשטרה, חובת דיווח חודשית לוועדה לביטחון לאומי בנוסף לפיקוח של היועמ"ש לממשלה, שכבר היום נמצא בחוק. חבריי חברי הכנסת, עלינו למצוא את האיזון הנכון בין הצורך להילחם בפשיעה חמורה ומצד שני לשמור על זכויות הפרט. אנחנו חייבים להעניק למשטרה את הכלים להגן על הציבור וכן באופן מידתי ומפוקח. אני מקווה מאוד למצוא בבית הזה שותפים למהלך הזה על ידי חוק שיסדיר את השימוש ברוגלות ובאמצעים הטכנולוגיים. אדוני היושב-ראש, אני שומע ומקשיב היטב לחששות שעולות מהציבור, אך אני חוזר ואומר: מציאות שבה ארגוני הפשיעה מתחמשים בטכנולוגיות מתקדמות, בעוד שידיה של המשטרה כבולות, היא הסכנה האמיתית לדמוקרטיה ולביטחון הציבור.

אבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת. ננהל דיון ארוך ומקיף אצלי בוועדה. זו הצעה מאוזנת ואחראית, שתשלב בין צורכי הביטחון לבין ההגנה על זכויות האזרח.

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את השר לביטחון לאומי, חברי הכנסת איתמר בן גביר, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אתחיל בכך שאני לא כל כך מבין על מה מתרעמת כאן האופוזיציה. בזמנו הייתה תמיכה של האופוזיציה בהצעה הזאת, רק מה, הם חשבו שזו הצעה שמופנית כלפי פוליטיקאים. הגיעה משמרת חדשה, לא מסכימה לרדוף אחרי פוליטיקאים ולתפור להם תיקים. - - כשאתה מדבר. צא החוצה כבר, לך. אדוני השר,

הגיע יושב-ראש מוכשר וחרוץ, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, צביקה פוגל, הגיע שר שחושב שמצד אחד צריך לתת כלים למשטרה במאבק שלה במשפחות הפשע ובמעשי הרצח, מצד שני צריך לעגן את זה בצורה פשוטה: אנחנו לא ניתן יד לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בו לרדיפה פוליטית, להתעמרות, לשנאה, לאפליה, לחוסר שוויון, אנחנו לא ניתן את זה. זה בדיוק העניין: מצד אחד, אנחנו כאן רוצים את החוק הזה, אבל מצד שני, הוא יעבור תחת הגבלות, תחת פיקוח, תחת ידיעה ודקדוק ברחל בתך הקטנה, שלא משתמשים בכלי הזה כדי לסגור חשבונות. הצעת החוק שבפנינו, אני אולי אפרט עליה טיפה, עוסקת בשתי סמכויות נפרדות: האחת, הענקת סמכות למשטרת ישראל לבקש מבית המשפט צו חדירה לחומר מחשב לצורך גילוי חקירה או מניעה של פשעים חמורים, וזאת ללא נוכחות עדים וללא נוכחות או ידיעות מחזיק חומר מחשב,

חיפוש סמוי. בנושא הזה אני כבר אומר, בשלב הזה הממשלה לא תומכת בזה. אנחנו לא נעביר את החיפוש הסמוי, עד שלא נדע מפורשות ובידיעה שלא משתמשים בזה כדי לפגוע במישהו ולחסל חשבונות. הכי חשוב שהחוק הזה,

צמצם מאוד, הרי השתמשו בזה בלי חוק. עבדו עלינו - - - אני לא שם, אבל החוק שצביקה ואתם הגשתם מסייג את זה רק לארגוני פשע - - בדיוק. - - אחרת אנחנו לא רוצים. בדיוק, השנייה אמרתי את זה.

תיקונים עקיפים,

חבר הכנסת סעדה, ראיתי גם מה שאמרת היום למפכ"ל. שמעתי אותך אומר את זה, שבגלל החוסר בכלים הללו, צריך לומר את האמת, למשטרה מאוד מאוד קשה לפענח פשעים עם עיניים מכוסות וידיים קשורות.

הבסיס הוא תיקונים עקיפים לחוק האזנת סתר על מנת להתאים את החוק למציאות הטכנולוגית,

מאז שהחוקים הללו נכתבו, עברו שנים רבות, להבהיר באופן מפורש שהסמכות של משטרת ישראל לבצע פעולות עזר, גם חדירה למחשב, וזאת על מנת להתקין אמצעי שמאפשר את אותה האזנה, כדי שתביא לחשיפה של מקרי רצח, של פרוטקשן, של העברת אמל"ח וכו' וכו'. צריך לזכור שבעקבות פרשת פגסוס והפרסומים כי מערכת אכיפת החוק השתמשה בסמכות לא לה, ומשכה מידע שאסור היה לה למשוך, הופסקה יכולת השימוש של ממשלת ישראל - - - - - - לחקור גם. כן, אבל למעשה שפכו את התינוק עם המים, נכון. המשטרה עמדה בכל ההמלצות, היה צוות מררי, שקבע, וכעת, לאחרונה, כשאנחנו הבאנו את זה, אנחנו גם הבהרנו למשטרה שזה יהיה בוועדה, ובוועדה אנחנו נוסיף כלים של פיקוח ובקרה.

חברי הכנסת, אני רוצה אתכם, זה חשוב מאוד שתהיו בדיוני הוועדה. אתם משפטנים, וזה מאוד חשוב שאתם תגיעו לשם. עוד פעם, הרי כולנו באותו צד, אנחנו רוצים לפתור את מעשי הרצח, לפענח ולהגיע לחקר האמת. כרגע, מצד שני, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אנחנו לא ניתן יד למישהו שיבוא וירצה לנצל את האמצעים האלה, שהם אמצעים חודרניים ופוגעים בפרטיות, שלא כדין. בהתאם למדיניות שלי, משטרת ישראל השקיעה עשרות מיליונים בהתאמת המערכות על מנת למנוע את מה שהיה בעבר, כל מיני ניוונים שעשו המשטרה, כדי שלא יוכלו להשתמש בזה ולפעול נגד מה שאסור להם לפעול נגדו. כעת, לאחר ביצוע הפעולות האלה, הגיעה העת לקדם את החוק הזה, כמובן, עקב בצד אגודל, כמובן, צעד אחר צעד, כמובן, תוך כדי שאנחנו מפקחים, בודקים, רואים שהדברים הללו נעשים בבקרה ובפיקוח.

ביום 10 בנובמבר דנה ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק על מנת לאפשר למשטרת ישראל את השימוש בכלים הטכנולוגיים. מצד שני, לאזן את זה באמת עם מה שהזכרתי בכל האמור. ועדת השרים החליטה שיקודמו רק תיקונים הנוגעים לחוק האזנת סתר, לא לחוק החיפוש הסמוי, ועדת השרים החליטה שבמסגרת קידום ההצעה ישולבו תיקונים נוספים. הצעת החוק תגדיר באופן מפורש מה מותר ומה אסור. ייקבעו מנגנונים של פיקוח, של בקרה, של סנקציות פליליות נגד מי שמפר את ההוראות. יש לנו דרך ארוכה מאוד, אבל בעזרת השם, זאת דרך שתיתן למשטרה את הכלים, וזה מאוד מאוד חשוב, ומצד שני, גם תקבע את הסייגים ואת ההגבלות.

אנחנו מבקשים מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק כדי להילחם בפשע, כדי להילחם במשפחות הפשע, כדי להילחם ברציחות, אבל מצד שני, כדי לדייק אותו ולמנוע פגיעה שלא כדת ושלא כדין.

תודה רבה, אדוני השר. יש לנו חבר כנסת שרוצה להתנגד. חבר הכנסת שירי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אין פה אף אחד שחושב שלא צריך להילחם בארגוני פשיעה, או לא רוצה שימגרו את מקרי הרציחות בחברה הערבית. הטענה שלי היא שהבעיה היא עם מה שאתם מציגים כפתרון. אתם פשוט ארגון עברייני שהשתלט על ממשלת ישראל, ואני רוצה להמחיש לכם: תראו איזה חוצפה יש לממשלה הזאת, שאתה מביא הצעת חוק, חבר הכנסת פוגל, אבל את מי אתה פוטר? את נבחרי הציבור. 24% ממדינת ישראל לא מאמינים בכנסת ישראל, 13% מהם, רק 13% מאמינים במפלגות ובפוליטיקאים. אתם התוצאה והסיבה לזה שהשם הנרדף לפוליטיקאי הוא גנב, שקרן ורמאי. אתם יושבים תחת ראש ממשלה שהפך את מוסד השוחד, מרמה והפרת אמונים, לממש, יש לו קציני לוגיסטיקה. כל המתנות שהוא מקבל, שעונים, אפודים, חולצות, סיגרים, שמפניות, הפכתם את זה למופע של נהנתנות ושוחד. ואת מי אתם בוחרים להדיר מהצעת החוק הזאת באופן ממש ממש נוח? זה הפוליטיקה. הפוליטיקאים הם לא מושחתים, ואין שר אוצר שהיה בכלא,

שר פנים, ראשי ערים,

כי אתם מורמים מהעם. אתם מורמים מהעם. הנשיא. הנשיא. חס וחלילה שיחקרו פוליטיקאים, כי אנחנו לא עושים כלום. איך אתם מצפים - - - חברי הכנסת. אפשר בבקשה שקט ולעצור לי את הזמן? כן, שנייה, אני אעצור. חברים, אפשר לקבל שקט במליאה? יש לחבר הכנסת שלוש דקות בסך הכול. סבלנות. הוא מפריע לכולנו - - - אז קח סירה ותשוט לקפריסין, ואטורי, אם אני מפריע לך, גזגז. את העקיצות תשאיר לי.

הוא עקץ אתה לא תעקוץ אותו טוב כמוני, נכון? - - - שנייה, חברים, אין צורך, הבנתי, אין צורך. כבוד לכנסת, זה כל מה שאני מבקש, כבוד. אני מבקש כבוד, זה הכול. בבקשה. הביזיון ממשיך, וצביקה פוגל היום בדיון בוועדה לביטחון, הרי אין כנסת, גם ההצעה הזאת, היא באה אחרי שהסרתם את זה מסדר-היום. אתם מחזירים את זה לסדר-היום, אבל גם מה שהיה היום בדיון בוועדה,

השר לביטחון פנים בכלל לא חושב שחשוב להגיע לכנסת למסור דיווח. ואז באה כל צמרת המשטרה כאילו לדיון על לקחי חרבות ברזל, חצי לקח לא היה, חצי לקח לא היה. באנו להרצאה של משטרת ישראל, ואני לא מדיר ולא חושב שהם לא עושים עבודה משמעותית,

אין לי איזה חברה אחרת שאני יכול לבחור, יש רק משטרה אחת במדינת ישראל, הם מרצים לנו, מקריאים בפנינו נתונים שאף אחד לא שמע עליהם חוץ משובאל בן גביר, כי הוא קיבל את נתוני הפשיעה, אבל חברי הכנסת בוועדה,

אמור לעניין את כולכם, אנחנו לא מקבלים. 64 שאילתות לשר לביטחון לאומי, על אף אחת הוא לא ענה שנה וחצי. מי יאמין לכם? הפכתם את הכנסת הזאת לכלום ושום דבר, ואתם משתפים פעולה עם ההחלשה של המוסד הזה, כאילו אנחנו לא רלוונטיים.

לא רק לנו לא עונים, גם לממ"מ לא עונים.

כשבאה דוברת הממ"מ, זאת שעובדת שם,

אז מדינת חנמאל עונה לה ואומר לה שהיא משקרת.

חנמאל היה בדיון, וחסר לקצין אחד שיגיד משהו שהוא לא בדין. אה, אלמוג, נכון? תודה רבה. חבר הכנסת פוגל, יושב-ראש הוועדה, אתה רוצה להגיב ולענות? זה חוק ראוי אבל מושחת. לא. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. זה חוק ראוי אבל מושחת, אתם לא מתביישים?

שניונת, שנייה אחת. חבר הכנסת לוי, שניונת.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המשטרה (חדירה לחומר מחשב), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה שמית. מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט,

בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה משתתפת בהצבעה יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה משתתפת בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו משתתף בהצבעה צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן? הייעוץ המשפטי - - - - - - חברים, חברים, לא להפריע. לא להפריע. אין תשובה של הייעוץ המשפטי על מה שעשיתם - - - (קוראת בשמות חברי הכנסת)

מי שיש לו משהו להגיד - - - - - - לא, אני יודע. סדרנים, נא ללוות את כל מי שמפריע להצבעה, לצאת החוצה. - - - חברת הכנסת שטרית, אני

נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו משתתף

ההצבעה הסתיימה והתעלמת מהמנדט שלי. מה, מחאה? מה במחאה? יש לחברי הכנסת זכות להצביע.

אני שואל פעם שנייה, פעם שלישית. אתה רוצה להצביע?

אתה עובר על תקנון הכנסת.

כן או לא? ודאי שאני רוצה - - - בבקשה, סגנית מזכיר הכנסת.

לא משתתף. אני נוכח.

טוב מאוד. הצבעתי נוכח. אמרת לא משתתף.

יש אופציה לומר "נוכח". הוא נוכח.

אנחנו נוכחים באיך אתם רומסים היום בפעם השנייה - - - יופי. מצוין. חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תוציא אותו, תוציא אותו ישר. הם חושבים שזה קפלן כאן.

סליחה, חברים, לא צריך. מי שמדבר, נרקומן לייקים. עבריין. אתה גיבור רק על הגזרה הזאת, נראה אותך רץ לכאן כמו גבר.

חבר הכנסת קריב, אין צורך. אין כאן מחאות ואין לעבור על מחאה. יש לנו מספיק דברים במדינה

בעד, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת חוק המשטרה (חדירה לחומר מחשב), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. ועדת הבריאות, ועדת הבריאות. - - הוועדה לביטחון לאומי? מוסכם על כולם? ועדת הבריאות. ועדת האתיקה, זה לא חוקי. אני מקשיב. לאיזו ועדה?

- - ועדת הכנסת, לקבוע לאיזו ועדה. הודעה למזכירות הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן

חבריי חברי הכנסת, השרים, מכובדיי כולם, חברים, אני אתחיל בנימה אישית. מניסיוני האישי לפני כ-22 שנה, עת התמחיתי, ההתמחות זו תקופה מאתגרת מאוד. היא נותנת כלים רבים, היא נותנת כלים רבים למִתְמַחֶה, למִתְמַחָה. 22 שנה זו טלי, זה לא אתה. 22 שנה, כן. 22 שנה. יחד עם זאת, זאת תקופה מאוד מאתגרת, קשה, ולחלק מהמתמחים אפילו לא נעימה. בהצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, אימון מתמחים), התשפ"ד 2024, אני מבקש לייעל ולעזור לציבור המתמחים והמתמחות בתחום המשפטים. חברים, כל אחד ואחת שנרשמים ולומדים את קורס ה-L.L.B, תואר ראשון במשפטים, משקיע את מיטב כספו ומרצו במהלך לימודי התואר, לימודי התואר בערך שלוש וחצי שנים. להווי ידוע לכם כי בתום תקופת שלוש וחצי השנים, על הסטודנט למשפטים,

לעבור תקופת התמחות במקצוע. תקופת ההתמחות, מעבר לכך, כמו שציינתי שהיא חובה, היא חובה בהתאם לחוק, מה שהחוק מחייב אותנו, בעצם, עורך הדין לעתיד לומד את המקצוע למעשה. כיום יותר מבעבר קיימת

למצוא מקום להתמחות בו. חברים, זה חוק שהוא חברתי מהמעלה הראשונה. חלק מהסטודנטים, אדוני היושב-ראש, לאחר מסע לימודי בן שלוש וחצי שנים נתקעים, ובלית ברירה ממתינים חודשים רבים עד אשר מתפנה משרה. חלקם אף בעלי משפחות. דבר זה גורם להם לעוול וגורם לעוגמת נפש. אנשים שהם בעלי משפחות ממתינים להתמחות.

כיום עורכי דין שהם בעלי ותק של חמש שנים לפחות מאמנים מתמחה אחד. הסיפה של סעיף 29(ב) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 1961, קובע כי מי שרשאי להיות מאמן רשאי, באישור הלשכה, לאמן שני מתמחים. האפשרות לאמן שני מתמחים במקביל עשויה לצמצם את אותו המחסור. אלא שהמצב כיום הוא שההמתנה ארוכה מדי למענה מאת לשכת עורכי הדין. הם פשוט לא עונים לפעמים. ההמתנה הזאת מערימה קשיים, והמִתְמַחֶה או המִתְמַחָה נאלצים להמתין. מה הסיבה להמתנה? לא עונים, הם פשוט לא משיבים. הרי כל עורך דין שהוא מעל חמש שנים במקצוע יכול לאמן שני מתמחים בהתאם לחוק. אני כעורך דין רוצה לאמן שניים, נניח, אני שולח בבקשה ללשכת עורכי הדין, פשוט לא מקבל תשובה, וזה מתמסמס. מה שקורה הוא שהמתמחה השני או השנייה פשוט נאלצים לדחות את ההתמחות שלהם בפועל.

בתקופת ההתמחות שלי, הייתה לי סייעתא דשמיא, התמחיתי במקום שנהניתי להיכנס אליו. אבל העבודה היא קשה, קשה מאוד, מבוקר עד ערב.

לכן, חברים, אני מציע בהצעת החוק הזו להגביל את מועד מתן המענה של לשכת עורכי הדין, כך שתינתן תשובה לא יאוחר מ-60 ימים מיום הגשת הבקשה. אני התייעצתי עם עוד אחד מהאנשים המקצועיים, אם תרצה אני אומר לך אחר כך את השם שלו. הוא אומר לי: סימון, תעשה דבר נוסף, תעשה שמעל שמונה שנים במקצוע הוא יוכל לאמן שניים אפילו ללא אישור מלשכת עורכי הדין. ולדימיר אמר לי, ולדימיר מהסיעה שלכם, שתומך בחוק, הוא אמר לי: סימון,

אצל רואי החשבון, בין שלושה לחמישה מתמחים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה מבין את האבסורד הזה? הם יכולים לסרב. שיסרבו לבקשה, אין שום בעיה. אין שום בעיה לסרב, אני לא מחייב אותם לאשר. אבל שייתנו תשובה. לעיתים אותו עורך דין, למה זה ככה? כי לעיתים אותו עורך דין לא היה במקצוע נגיד שנתיים או שלוש, ואז הצטרף, ואז אין לו את הזמן המתאים. הצעתי: תשאיר את זה ככה, אני תומך. תשאיר את זה 60 יום, זה אחלה. כן, 60 יום.

לא צריך אוטומטית. משאיר.

תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. תודה רבה לך על הצעת חוק טובה, צודקת. אני חושב שהיא הוסברה כאן, ואין צורך לחזור על הדברים. בעיניי, בכלל, המצב שההתמחות נמשכת שנה וחצי, ההתמחות הועלתה לפני כמה שנים לשנה וחצי, דבר לא מוצדק על פניו, ומעבר להרבה עיוותים שהוא יצר, הוא יצר גם מצב שבו בו בזמן למעשה שני מחזורים צריכים להתמחות ביחד, כך שצריך בחלק מפרקי הזמן כפול מקומות התמחות. הדבר הזה יוצר קושי גדול למתמחים למצוא מקומות התמחות. אני מקווה שאחרי שבהוראת שעה קיצרנו את ההתמחות לשנה נוכח אירועי המלחמה, נוכל בסופו של עניין להפוך את זה להסדר קבוע, בדיוק כמו שהיה במשך שנים ארוכות עד שנת 2017. אבל עד אז, אני חושב שיש צורך לנסות לסייע למתמחים היכן שאפשר במציאת מקומות התמחות. חלק מהדרכים להגדיל את אפשרויות ההתמחות זה האפשרות של מאמן לאמן יותר מאשר מתמחה אחד, אלא שבעניין הזה,

כמו בהרבה דברים אחרים, לשכת עורכי הדין, שתיארתי קודם מקצת מאופן פעולתה, במקום לטפל במה שצריך ולתת שירות כפי שצריך, עושה דברים אחרים, בין היתר, פרק זמן בלתי סביר לחלוטין לוקח כאשר מוגשת בקשה של מאמן לאמן שני מתמחים במקביל. ההצעה שמובאת כאן מציעה לתחום את פרק הזמן הזה ל-60 ימים. היא בוודאי נכונה, היא בוודאי צודקת.

שאני בכלל לא בטוח שלא יהיה נכון אפילו לקצר את פרק הזמן הזה עוד יותר. אני בטוח שהנושא הזה ייבדק לעומק בוועדת החוקה. לפיכך, אני שמח ומברך על הצעת החוק. הממשלה מציעה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. בהמשך הליכי החקיקה יהיו בתיאום עם משרד המשפטים. אני שוב מברך אותך על הצעה טובה, בעניין שלמען האמת היית מצפה שעם קצת רצון טוב ייפתר בחיי היום-יום בכלל בלי צורך להביא אותו לחקיקה, אבל זה המצב, ואנחנו נשתדל לסייע גם בעניין הזה. זה אפילו מוזר.

אנחנו נעשה מאמץ, מאחר שזה המצב, לסייע למתמחים עד כמה שביכולתנו. מכאן אני כמובן קורא לכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה, אדוני השר. להצעת החוק הוגשה התנגדות. חבר הכנסת לפיד, יושב-ראש האופוזיציה, בבקשה. אדוני שר המשפטים, במה בשם אלוהים אתם מתעסקים? אתמול קברנו ארבעה חיילים. שני אזרחים נהרגו בנהרייה. כל יום מתים חיילים. במה אתם מתעסקים, בלהחזיר את ההפיכה המשפטית? זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? במה? ומי מנהל אתכם? היום משפחת רבין ביקשה שלא נעשה יום חגיגי לזכר רבין פה בכנסת, לא נעשה. אבל היום זה היום שבו - - - - - - איך זה יכול להיות חגיגי - - - יום הציון לזכרו של יצחק רבין. זה לא יום חגיגי, זה יום חשוב.

אבל זה איך זה יכול להיות חגיגי - - - מאה אחוז, יום אבל. תבחרו את הביטוי.

לפני שלוש שנים, ביום השנה לרבין, עמדתי פה ואמרתי: צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר נמצאים בכנסת. כל הכנסת רתחה, והיום צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר מנהלים את ממשלת ישראל. זוהי האמת. ועוד מדברים, כבר שלושה ימים חזרו למשפט "אכיפה בררנית". אתם יודעים איפה יש אכיפה בררנית? כשיש צו גיוס אחד שמגיע לבני ברק וצו גיוס שני שמגיע למודיעין. אז יש אכיפה בררנית במדינת ישראל. זה המקום היחיד שיש אכיפה בררנית במדינת ישראל, שיש בו אפליה אמיתית בין אזרח לאזרח, בין דם לדם. זו האכיפה הבררנית היחידה. לא רק שהכנסתם את הכהניסטים לממשלה, הם מנהלים את החיים שלכם. איך הליכודניקים לא מתביישים? איך הש"סניקים לא מתביישים? במה אתם מתעסקים? חיילים נהרגים כל יום. במה בשם אלוהים אתם מתעסקים?

תודה רבה. מאז שגידלת זקן התחלת לדבר בשם אלוהים. סליחה, חברים. - - - המציע, חבר הכנסת מושיאשוילי, אתה רוצה להשיב? אתה רוצה להשיב מהצד?

מה ההצעה, שזה יהיה שנה? מה ההצעה? לעזור למתמחים. לאפשר ליותר מתמחים.

שהתשובה של הלשכה לאמן מתמחה תהיה תוך 60 יום - - - שנה לא מאשרים - - - עליתי רק להודות לכל מי שתומך. ראש האופוזיציה חבר הכנסת לפיד, אין קשר להפיכה משטרית, זה בסך הכול לעזור לסטודנט או סטודנטית להתקבל להתמחות, שכל עורך דין שכבר עובד יותר מחמש שנים יוכל לאמן שני מתמחים.

למה אתה חושב שיכולים להיות שניים? אני הייתי מאמנת של ארבעה אנשים, אחד-אחד, אבל כשאתה לוקח אחד,

אז אני רוצה להודות לכל מי שתומך בחוק החברתי הזה. זה חוק שעושה טוב, טוב מאוד, לסטודנט ולסטודנטית. - - - להוריד את הרמה.

חברי הכנסת, עוברים להצבעה על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון, אימון מתמחים), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה שמית. מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שרוצים להצביע,

סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין: (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה משתתפת בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה משתתפת בהצבעה מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה משתתפת בהצבעה יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה משתתפת בהצבעה אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, לא משתתף אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שרוצים להצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין - אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו משתתף בהצבעה יוסף טייב, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שרוצים להצביע ועוד לא הצביעו? האם יש חבר כנסת במליאה שרוצה להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. מזכירות הכנסת, נא לסכם.

בעד, אין מתנגדים.

ותעבור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק אסטרטגיית הביטחון הלאומי, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת גדי איזנקוט ויולי יואל אדלשטיין. אני מזמין את חבר הכנסת גדי איזנקוט להציג את הצעת החוק.

אדוני,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק אסטרטגיית ביטחון לאומי הונח יחד עם יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ומהווה בעיניי צורך חיוני להבטחת הביטחון הלאומי של ישראל מול איומים שילכו ויגדלו.

הוא תעודת הביטוח לחיים במדינת ישראל. באופן מפתיע מעולם לא גובשה תפיסת ביטחון לאומי פורמלית למדינת ישראל. נעשו עבודות, היו הרבה מאוד דיונים, בשורה התחתונה מעולם לא הוגשה תפיסת ביטחון לאומי, לא לכנסת ולא לממשלת ישראל, ואני רואה בזה דבר חשוב מאוד.

צריך להזכיר את - - - וההצגה שעשה דוד בן-גוריון כראש ממשלה: באוקטובר 1953 הוא לוקח כמה שבועות אחרי הסמינרים שהוא עשה ב-1948-1947, מגבש תפיסה שנקראת "18 הנקודות של בן-גוריון",

לממשלת ישראל כמסמך שמחזיק כמה דפים, נקודות חשובות מאוד, אבל תפיסת ביטחון,

ראוי להזכיר היום גם את העבודה של דן מרידור, שעמד בראש הוועדה, עשה עבודה רצינית ביותר, גיבש אותה ב-2006, עבודה שלא הוצגה לממשלה, לכנסת, ואני חושב שזה היה יכול לתרום. במקביל נעשו עבודות גם בשנים האחרונות, שלא הגיעו לכלל מימוש והצגה. כידוע, שלוש המלחמות האחרונות הסתיימו בוועדת חקירה ממלכתית או ממשלתית, ועדת אגרנט ב-1973, ועדת כהן ב-1982, ועדת וינוגרד ב-2006, ומן הסתם, תהיה ועדת חקירה גם למלחמה הרביעית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה אומר, ועדות החקירה הצביעו על הפער ב-Manual, בתפיסה, למדינת ישראל, וגם כשוועדה כזאת תשב, יהיה לה קושי להתייחס, אלא להפעיל את הנורמה המקובלת ואת השכל הישר. עיקרי החוק בקצרה מדברים על זה שמטרתו היא להתוות כללים ועקרונות מנחים לממשלת ישראל, שהיא המפקדה העליונה של צה"ל לגיבוש אסטרטגיית ביטחון לאומי. מי שיגבש את זה עבור הממשלה הוא המטה לביטחון לאומי, שיעשה את זה יחד עם המשרדים הרלוונטיים, אני מניח, משרד הביטחון, חוץ, אוצר, ביטחון לאומי, תשתיות, אולי אפילו חינוך ומשרדים נוספים, מתוך הבנה שביטחון לאומי של מדינה הוא לא רק ביטחון, ביטחון לאומי של מדינה הוא מרכיבים נוספים שמבטיחים את העוצמה שלה ואת היכולת של המדינה להגן על האינטרסים הלאומיים שלה. במסגרת העבודה אני הצעתי שהממשלה תאשר. ועדת השרים הנחתה באישור להצעה שזה יהיה באישור הקבינט, נראה לי בסדר, נראה לי הגיוני, כך שבקריאה ראשונה זה יתוקן, ובהצעה המתוקנת יהיה כתוב שהקבינט יאשר את אסטרטגיית הביטחון הלאומי 150 ימים מכינון הממשלה. כמובן שהכוונה היא להחיל את זה מהממשלה הבאה, ויש מספיק זמן לעשות עבודות. באופן אישי אני יכול לומר שאני עוסק בזה ב-25 השנים האחרונות. עת התמניתי ב-1999 למזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון כחבר פורום מטכ"ל, חבר ור"ש וחבר בדיונים שהיו שם, ראיתי תוך פרק זמן קצר את הפער הענק שנוצר ביכולת ליצור שפה משותפת בתוך המפקדה העליונה ובין המפקדה העליונה לבין מי שאמור להוציא אותה לפועל. הדבר הבא הוא חוסר היכולת לקיים חשיבה ארוכת טווח, שמחזקת את הביטחון הלאומי, וכמצפן לכל מי שמחזק את הביטחון הלאומי של ישראל. בשורה התחתונה אני חושב שזה חוק שאין בו שום פוליטיקה. הוא לא בא להגדיר מה היא תפיסת הביטחון הלאומי, אלא את העובדה שחייבת להיות תפיסה כזו, שתבטא מחשבה מעמיקה מאוד, תבטא תכנון מעמיק מאוד וקווים מנחים לפעולה, שאני מקווה שיעסקו בה טובי האנשים במדינת ישראל, כך צריך להיות. לסיום: 77 שנים אחרי קום המדינה, אחרי הסמינרים שעשה ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, שהניח את האדנים לתפיסת הביטחון הלאומי, שנשענה גם על התפיסה של זאב ז'בוטינסקי, אני חושב שראוי שכנסת ישראל תאשר את החוק הזה, ושהחוק הזה יקודם בפרק זמן קצר, משום שהוא חיוני לביטחון הלאומי. אני רוצה לסיים שוב בהערכה על השיתוף פעולה, על השותפות שלך, של יושב-ראש הוועדה, ועדת חוץ וביטחון, יולי אדלשטיין, של חברי הוועדה, ששמעו והעירו במעלה הדרך, וחברי המטה לביטחון לאומי, שהיו שותפים והביאו את הערותיהם. אני מבקש מהכנסת לאשר את החוק הזה.

תודה רבה, אדוני, תודה רבה. אני מזמין את השרה מירי רגב להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

אני משיבה על הצעת החוק הזאת בשם משרד הביטחון כמובן, בהקשר להצעת חוק האסטרטגיה, הביטחון הלאומי, של חבר הכנסת גדי איזנקוט ויולי אדלשטיין. ההצעה מבקשת לגבש אסטרטגיית ביטחון לאומי לטובת שיפור המוכנות הלאומית והתיאום בין גופי הביטחון, אשר תיעשה על ידי המל"ל ובאישור הקבינט. לאחר שהונחה הצעה זאת בפני הממשלה, לאחר שדנו עליה, הם החליטו שנכון לאשר את ההצעה הזאת ולגבש נייר מדיניות המפרט את אסטרטגיית הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ולעדכנו בכל שנת תקציב.

ההצעה תתקן את חוק המל"ל, כך שיתווסף למל"ל תפקיד נוסף, לעמוד בראש עבודת המטה לגיבוש אסטרטגיית הביטחון הלאומי, וכן להתייחס לאסטרטגיית הביטחון הלאומי בהערכת המצב השנתית, שהמל"ל מכין ומגיש לקבינט. בוועדת שרים לענייני חקיקה, שהתקיימה ביום ראשון, הוחלט לתמוך בהצעת החוק הזאת. כמובן שהצעת החוק הזאת תתגבש יחד עם המציעים. הצעה זו היא הצעה חשובה, היא החלטה טובה.

בוודאי בשנה האחרונה אנחנו רואים לפעמים את חוסר התיאום שיש בין גורמי הביטחון השונים, אנחנו רואים גם שלא תמיד העמדות המקצועיות של גורם אחד מקובלות על עמדה מקצועית של גורם אחר, ונכון להביא לקבינט איזושהי הצעה מגובשת.

כחברת קבינט לא רק בשנה הזאת אני חושבת שנכון להשאיר את עמדת הגורמים המקצועיים, קרי שב"כ, מוסד, אמ"ן רח"ט מחקר,

ובנוסף לזה להביא הצעה שמגבשת את ההצעות כולן בהתאם לעבודת מטה שנעשתה, וזאת כדי למנוע מצב שהקבינט לא ישמע את הצעת הגורמים המקצועיים עצמם, כי אחת הבעיות שעלו ב-7 באוקטובר היא שלא שמענו את עמדות הגורמים, או ששמענו אותם בחלקיות. בוודאי שההצעה הזאת, בוודאי אחרי שהקבינט מאשר אותה, צריכה לבוא לוועדת החוץ והביטחון, ועדת המשנה, שגם היא מן הסתם מעודכנת, אם לא בכל המידע, לפחות בחלק מהמידע. אני חושבת ש-7 באוקטובר שם את כל מערכת הביטחון כולה במציאות אחרת, ובוודאי את ועדת החוץ והביטחון, ולכן אני חושבת שהצעה כזאת היא הצעה טובה, היא הצעה נכונה, טוב שוועדת השרים אישרה אותה, ואני בטוחה שההצעה הזאת תוסיף יותר לשילוב המערכות ולביטחון מדינת ישראל. תודה רבה לך ולגדי. תודה רבה, גברתי השרה. יש מתנגד? חבר הכנסת טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להתנגד להצעת החוק הזאת של חברי הכנסת איזנקוט ואדלשטיין, לא בגלל שהיא לא טובה. היא בעיניי הצעה טובה מאוד, חשובה, אבל חסר בה משהו. אני חושב שחסרה בה ספקנות. אני חושב שבימים אלו יש לנו אתגר גדול, לעורר ספק, ואני רוצה להדגים את זה מהימים האחרונים. לאחרונה אנחנו מגלים שספקנות היא מידה מגונה. שמענו את דבריו של מי שאחראי לתקשורת החופשית בישראל, ואני רוצה לצטט לכם דברים שלו. שימו לב: "ראש ממשלה לא מקדים ולא מאחר לישיבה, הוא תמיד מגיע בזמן, וכשהוא מגיע, הישיבה מתחילה. ראש ממשלה לא משתף פעולה עם מדליפים וגם לא מדליף, הוא משיג מודיעין מכל מקור אפשרי", חבר הכנסת איזנקוט, "כדי להבטיח את ביטחון המדינה ופועל בקור רוח ובשיקול דעת לקידום האינטרסים של מדינת ישראל בכל דרך. ראש ממשלה לא פועל נגד שומרי הסף ולא פוגע בדמוקרטיה, הוא התגלמות הדמוקרטיה ורצון הבוחר, והוא מבטיח את יציבות השלטון אל מול אותם 'שומרי סף' בעיני עצמם שחושבים שהם עליונים על רצון העם". אדוני היושב-ראש, ב-13 באפריל 1655, אחרי שהפרלמנט של צרפת לקח לעצמו סמכויות יתר, עמד המלך לואי ה-14 ואמר משפט שנחקק בהיסטוריה: "המדינה זה אני". אז לפי שלמה קרעי, "המדינה זה אני". דרך אגב, מה המשמעות? המלך תמיד מגיע בזמן. מה זה אומר? לפי שלמה קרעי יש שעון גריניץ' ויש שעון נתניהו. אם נתניהו הגיע עכשיו, זה הזמן. בעיני קרעי, נתניהו לא יכול להדליף. הרי מלך ההדלפות והנדסת התודעה, האיש שמדליף הכול בשם "גורם מדיני בכיר", לא יכול להדליף. הוא לא פועל נגד שומרי הסף, הוא לא פוגע בדמוקרטיה, הוא התגלמות הדמוקרטיה,

אסון הכרמל, אסון מירון, יוקר המחיה, המצב הביטחוני, 7 באוקטובר הכול בסדר,

אז לי יש מודל אחר, שלמה קרעי. הרב עמיטל, רבי ומורי, היה אומר לנו כשהוא רצה לעורר ספקנות: אל תהיו עמיטלים קטנים, אני לא רוצה לגדל אתכם כמוני, תציגו חשבון נפש. אז כל מה שאמר שלמה קרעי זה הקונספציה של 7 באוקטובר.

חברי הכנסת איזנקוט ואדלשטיין, שההצעה שלכם היא חשובה מאוד. אני אתמוך בה, ואני מקווה שהיא תעורר בדל ספקנות בקרב אלה שאומרים "ביבי הוא המלך".

מישהו מהמציעים רוצה להשיב? אין צורך. חבר הכנסת אדלשטיין, רוצה להשיב? אין צורך. חברי הכנסת,

נעבור להצבעה על הצעת חוק אסטרטגיית הביטחון הלאומי, התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה שמית. מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר,

אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה משתתפת בהצבעה מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר,

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול,

אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי,

אושר שקלים - אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שוב, אלה שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, בעד מאי גולן, אינה נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יריב לוין,

סימון מושיאשוילי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכחת צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת במליאה שרוצים להצביע ועוד לא הצביעו? אם כן, תמה ההצבעה. מזכירות הכנסת, נא לסכם.

אני פה.

(קוראת בשם חברת הכנסת) קטי קטרין שטרית, בעד מזכירות הכנסת, נא לסכם. 49 בעד. אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק אסטרטגית הביטחון הלאומי, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית, ותבוא לדיון בוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, שוויון ברוח עקרונות הכרזת העצמאות של מדינת ישראל), של חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת חמד עמאר להציג את הצעת החוק, בבקשה, אדוני.

עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מביא עכשיו, תיקון חוק הלאום והוספת עקרון השוויון לפי מגילת העצמאות.

העצמאות נאמר: המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. התיקון הזה שאני מביא, אני לא מצליח להבין למה מתנגדים לחוק הזה. אם אחד יכול לשכנע אותי מה חוק הלאום הוסיף למדינת ישראל, אני מוכן לשמוע. חוץ משסע, סכסוך, עליונות, הוא לא הוסיף שום דבר לאף אחד במדינת ישראל. לכן החוק הזה היה חוק פריימריז, חוק שבא לקדם חברי כנסת, חוק שבא לעזור לאותם חברי כנסת להיבחר שוב לכנסת. ולכן אני מביא את התיקון הזה. ואנחנו נוביל עוד תיקון כישראל ביתנו, ביטול חוק הלאום ואימוץ מגילת העצמאות. אם מגילת העצמאות הייתה טובה למדינת ישראל 73 שנים, מה רע במגילת העצמאות? אולי אותם מתנגדים היום להכנסת עקרון השוויון הם יותר חכמים ממייסדי המדינה, אולי הם מבינים יותר ממייסדי המדינה, אולי הם צופים את העתיד יותר ממייסדי המדינה, אבל כל ההתנהגות שלכם היא ההפך ממה שאמרתי. אני לא מצליח להבין למה אני, או כל דרוזי אחר, מוכן להילחם למען המדינה, למות למען המדינה, אבל לקבל כבוד ושוויון בתוך המדינה לא יכולים לקבל. למה הרוע הזה? למה ההרגשה שאתם נותנים לאותם אנשים שמוכנים לתת הכול למען המדינה? מהתחלת המלחמה, מ-7 באוקטובר, לקחתי על עצמי שאני לא מזכיר את חוק הלאום ולא מעלה את חוק הלאום כאן. לא רציתי לפגוע במורל של אותם חיילים דרוזים, אותם קצינים, שהובילו חיילים או נלחמו בעזה, ונלחמים עכשיו גם בצפון וגם בעזה. אבל אחרי ששמעתי את האלמנה, אשתו של אלוף משנה אחסאן דקסה, שדיברה על חוק הלאום וכמה הוא פגע בה, חוק הלאום, וכמה הוא פוגע בה, וכמה הוא פגע באותם קצינים שמשרתים בצבא, אמרתי: אנחנו כישראל ביתנו נביא את החוק הזה ונוביל את החוק, וגם ננסה לבטל את חוק הלאום. אחד הדברים שמפתיעים אותי, אגיד לכם את האמת, לא מפתיעים אותי, מי לא מצביע עם החוק הזה ומתנגד לחוק הזה ולא ייכנס לחוק הזה? אלו אותן מפלגות: ליכוד, ש"ס, יהדות התורה, מפלגתו של בן גביר ושל סמוטריץ', וגם של אחמד טיבי ועוד. אותן מפלגות שמשתפות פעולה כל הזמן ועובדות ביחד הן שמתנגדות עכשיו להצעת החוק שלי, והן שיצביעו נגד הצעת החוק שלי. זה שיתוף הפעולה. אז שיבינו כל מי ששומע אותי, זה שיתוף הפעולה שיש כאן בכנסת. ואני רוצה להרגיע, אין לנו שום כוונה בהצעת החוק לפגוע בצביונה היהודי של מדינת ישראל. ההפך הוא הנכון. אני מאוד שמח לחיות במדינת היהודים, ולא, אני מדבר בשמי ובשם כל הדרוזים. כל דרוזי במדינת ישראל שמח לחיות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושמח למות ולהילחם למען מדינת ישראל, כי אם הוא נלחם, הוא עושה את זה לא מתוך חובה. זאת זכות להגן על המדינה שאתה חי בה, ובזה אנחנו נאמנים כעדה הדרוזית. זאת זכות להגן על המדינה שאתה חי בה, ואנחנו מוכנים להגן ולעשות את הכול. אבל אותה קואליציה שמתנגדת לחוק הזה, אם יעלה שר המשפטים יריב לוין ויגיד לי דבר אחד שחוק הלאום מוסיף מעבר למגילת העצמאות, יכול להיות שאני אשתכנע. אבל אני אומר לכם, הוא לא הוסיף שום דבר. ואם אחד מחברי הכנסת יכול להגיד לי אם הוסיף משהו חוק הלאום למדינת ישראל, הוא רק פגע במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, הרבה חברי כנסת וגם שרים מהקואליציה, מהליכוד ומחוץ לליכוד שהגיעו לניחום אבלים אצל העדה הדרוזית, פגשתי אותם, והם אמרו לי: אנחנו חייבים לתקן את חוק הלאום, אנחנו חייבים לעשות משהו למען הדרוזים. וכשאני מביא חוק שמדבר על מגילת העצמאות ולא מוסיף שום דבר חוץ ממה שכתוב במדינת העצמאות, הם מתנגדים. הם אמרו לי את זה, הרבה אמרו לי את זה, והרבה באו אליי ואמרו לי: תגיד לי, מה יכול לתת לדרוזים את ההרגשה הטובה שאנחנו נוכל לעשות בחוק הלאום? אני הבאתי לכם משהו פשוט, שאתם יכולים לעמוד בו ולהצביע עם זה. חבר הכנסת דלל, אני לוקח את מגילת העצמאות, מאמץ את עקרון השוויון שנמצא במגילת העצמאות ושם אותו בחוק הלאום. שוויון זה לא דבר מפחיד. לחיות במדינה שלך ולקבל את הכבוד והשוויון זה לא דבר מפחיד. אם אני מוכן להילחם למען המדינה שלי, מגיע לי השוויון בתוך המדינה שלי, או שאני טועה? אם אני טועה, אני אשמח שתשכנע אותי למה אני טועה, ואני אשמח שתשכנע כל דרוזי היום ותגיד לו: תשמע, אתה טועה בזה שאתה חושב שמגיע לך שוויון, שמגיע לך כבוד בתוך המדינה שלך. לכן אני אומר לכם, חברי הכנסת, אני לא מצפה להרבה מהקואליציה הזאת. ראינו אותם בהרבה מצבים עולים ומצביעים, ואיך הם מצביעים, נגד המצפון שלהם, נגד העמדות שלהם, נגד כל מה שהם מאמינים בו. גם כאן אני מאמין שיצביעו נגד, כי ועדת השרים אמרה שצריך להצביע נגד הצעת החוק הזאת, אז כל הקואליציה הזאת תצביע נגד החוק הזה. אבל אני אומר לכם, תתביישו לכם, תתביישו מאותן משפחות שאיבדו את היקר, את הכי יקר בשבילן, את האבא, את האח, את החבר, תתביישו מאותה אלמנה שדיברה באופן גלוי על כמה פגע בה חוק הלאום, תתביישו מאותו יתום, שאתם יכולים להסתכל לו בעיניים, וכשאתם הולכים לנחם אבלים ולוחצים לו יד, תגידו לו שאתם הצבעתם נגד עקרון השוויון בחוק הלאום.

תודה רבה. אני מזמין בבקשה את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק,

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, באמת, חברי הטוב חבר הכנסת חמד עמאר,

אולי הגיע הזמן שפעם אחת אני אשים סוף לכל הדיבורים האלה, לכל ההאשמות האלה, להסתות האלה שנוגעות לחוק הלאום ולמעמדה של העדה הדרוזית, באמת הגיע הזמן. קודם כול, אתה עד, אולי יותר מכל אחד אחר, שאני חושב שלא היה חבר כנסת יהודי בבית הזה, בוודאי בשנים האחרונות, שעשה כל כך הרבה בקידום ענייניה של העדה הדרוזית כפי שאני עשיתי. אני אזכיר לך שאנחנו עשינו ביחד את החוק שהסדיר את בתי הדין הדתיים הדרוזיים ופתרנו בעיה, אחרי שבבתי הדין נשאר קאדי אחד בערכאה אחת, ובערכאה שנייה לא היה אפילו אחד, נכון או לא נכון?

אני אזכיר לך שכשעמדו לסגור את הח'ילוות פעלנו ביחד מול משרד האוצר והצלחנו לחלץ את הכסף שאפשר לשלם לאימאמים ולהחזיר את שירותי הדת לתפעול תקין, נכון או לא נכון? גם נכון. אני אזכיר לך - - - אבל שוויון לא מגיע. רגע אחד, חבר הכנסת בן ברק, אל תפריע לי. אל תפריע לי. הגיע הזמן - - - נתת להם כסף?

תספר לי על חוק אחד, שאתה העברת למען העדה הדרוזית,

משהו אחד שעשית. - - - אז אני אענה לכול, תהיה סבלני. מה אתה הולך סביב-סביב? - - - הרי לא עשית שום דבר, רק לדבר. אתה הולך סביב-סביב. תגיד - - - אזרחים שווים ואזרחים שווים פחות. לפחות תהיה כן. כאשר הייתה בעיה בכפרים, בעיקר בדאליה ובעוספיא, שבהם לא היו, חבר כנסת חמד עמאר, בוא נשים את הדברים על השולחן: כאשר הייתה בעיה בדאלית אל-כרמל ובעוספיא ולא היה חיבור לחשמל, הובלנו מאבק, בהתחלה בהצעת חוק שהגשנו, ולקח לנו שנים עד שהצלחנו לתת פתרון.

אדוני, אני מבקש שתגן עליי, זה לא יכול להיות.

חברים, סליחה, סליחה, חברת הכנסת.

חברת הכנסת רייטן, על עשייה אמיתית ולא דמגוגיה.

למה זה בסתירה? מספיק עם הדמגוגיה שלכם.

שום סתירה, תכף אני אגיע גם לחוק, אבל קודם כול בוא נשמע על עשייה אמיתית פעם אחת,

על סיסמאות ועל הצהרות ריקות. אבל זאת דמגוגיה. - - - אבל זה לא. כשבדאליה, טוב אדוני, אני מוכן לרדת מהבמה. סליחה חברים, חברי כנסת. אני לא מוכן, לא מוכן לקבל את זה. כן, זה לא שייך לדבר ככה וזה גם לא מכבד. לא מוכן לקבל את זה. - - - זה קשה לשמוע את האמת, ואתם תשמעו אותה, לא יעזור לכם כלום. לא יעזור לכם, מספיק עם ההסתות שלכם. - - - החוק. אנחנו נשמע את דברי השר. חבר הכנסת חמד עמאר, לא יזיק לך להקשיב לי. אתה הרי יודע שכשבדאליה ובעוספיא אנשים היו בלי חשמל, נאבקנו, גם הגשנו הצעת חוק ביחד,

נכון, זה לקח כמה שנים, אבל גם שם, לא נפתרו כל הבעיות אבל המצב משתפר באופן משמעותי. אתה יודע שכשבראמה בנו שכונה לחיילים משוחררים, אני הלכתי ורדפתי אחרי כל הגורמים וכל הרשויות כדי שיוכלו לחבר אותה למט"ש על מנת שאפשר יהיה לאכלס אותה. אתה יודע שכשהייתי שר התיירות - - - חמד, תגיד תודה שקיבלת חשמל - - - - - - אדוני, אני לא מוכן לקבל את זה. כן, סליחה, סליחה, חברים. חברים, אין טעם, זה סתם.

הרי כל אחד מכם עשה את כל זה, יכול לעלות במקומי לדוכן ולספר על מעשיו. תודה רבה באמת - - - עצם זה שאתה מתהדר בחיבור לחשמל מראה - - - הרי לא עשיתם כלום אף פעם לטובת העדה הדרוזית,

שום דבר.

זאת דמגוגיה, זאת דמגוגיה, מה שאתה עושה. כשאני הייתי שר התיירות - - - - - מה זה משנה? כשאני הייתי שר התיירות, אני הובלתי, טוב. - - - רגע, רגע, רגע, אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו לא יכולים לשמוע מה עשה השר למען העדה הדרוזית, הרי זה הנושא כרגע. כשהוא ירצה להגיד, אחרי זה נגיע לנושא הבא.

אדוני, הם לא יקבעו לי על מה לדבר.

והם ישמעו את כל האמת, כל אלה שלא נקפו אצבע למען העדה הדרוזית אף פעם. האמת היא שגמרת את המדינה, האמת היא שגמרת את המדינה - - - אף פעם לא עשיתם, מה עשית למען העדה הדרוזית? חוק אחד שעשית, פעולה אחת שעשית? שום דבר, אפס. הפכת את כל המדינה למטורללת,

גמרת אותה, בגלל שיגיונות שלך. אתה גמרת את מדינת ישראל. חברת הכנסת כהן, זה לא דיון,

אלה דברי השר. מדינת ישראל נמצאת בסכנה בגללך.

חברת הכנסת כהן. חברת הכנסת כהן.

בזמן שחיילים נופלים בקרב, במה אתה מתעסק? חברת הכנסת כהן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תעשי משהו בשביל העדה הדרוזית, אחר כך נשמע. אתה גם שולח להם צווי מעצר וגם מגיע ללוויות. אדוני היושב-ראש, כשאני הייתי שר התיירות, אני הובלתי פרויקט ענק - - הטרפת את המדינה,

- - של טיפול בכל

חברת הכנסת כהן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תראה לאיזה שפל הבאת את מדינת ישראל. זה היה שווה את זה? זה היה שווה את זה? הגיע הזמן שאתם תכבדו את זכות הדיבור וחופש הביטוי גם שלנו. חברת הכנסת כהן, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית.

פגישה עם המנהיג הרוחני של העדה בדיוק על זה.

כי אני, בניגוד לכם, עוסק בנושא הזה כל הזמן. ואני אומר לכם דבר מאוד פשוט: חוק הלאום נועד רק לדבר אחד. הוא נועד להשיב את מושכלות היסוד שבית המשפט העליון פועל באופן שיטתי ועקבי לטשטש אותן ולמחוק אותן - - ולדימיר בליאק (יש עתיד): נהיית חכם על בית משפט עליון - - - - - שהמדינה הזאת איננה מדינה דמוקרטית שאפשר לקיים בה פה ושם חיים יהודיים איפה שקצת מותר וזה לא מפריע יותר מדי - - מי אמר את זה? - - אלא היא מדינת הלאום של העם היהודי. זו תכלית קיומה, זו הסיבה לקיומה.

לכולם אבל היא מדינת הלאום של העם היהודי, כך הייתה וכך תישאר, וזו ההצדקה היחידה לקיומה. מדינה שבה לבני העדה הדרוזית - - לא יכול להיות

ויש חובה שלנו להמשיך ולתת לעדה את ההכרה ואת התמיכה ואת הגיבוי, במעשים, בתקציבים, בעזרה, בהכרה. - - - לא בסיסמאות ריקות.

אגיד לכם לסיום עוד דבר, גם את זה כדאי שתדעו. אני מוניתי לשר התיירות, והייתי שר בפעם הראשונה ב-2015.

הממשלה התכנסה לישיבה ראשונה, שהייתה ישיבה טקסית, עם הנחיות כלליות. בישיבה השנייה, למיטב זיכרוני, בוודאי באחת הראשונות, הבאנו תוכנית חומש ענקית, אתה זוכר את זה, למגזר הדרוזי. ועכשיו קיצצתם, ועכשיו קיצצתם.

- - קיצצתם פי שלושה בכל הקיצוצים בתקציב. - - אף פעם. ואנחנו עשינו, ואנחנו נמשיך לעשות. קיצצתם מתוכנית החומש לעדה הדרוזית ולציבור הערבי. אבל אנחנו לא ניתן לכם - - השר לוין,

לא ניתן לכם לפתוח לבג"ץ מסלול ישיר לחיסולה של המדינה הזו כמדינת הלאום של העם היהודי. זה לא יקרה. אנחנו נשמח שתחזור, השר לוין, אנחנו רוצים שתחזור למשרד התיירות. תודה רבה. זהו, יוראי, הכול בישיבה. בבקשה, חבר הכנסת עמאר. אתם רוצים שוויון, אתם לא אומרים שזו לא המדינה היהודית. השר לוין, אנחנו נשמח שתחזור למשרד התיירות. אדוני היושב-ראש, השר יריב לוין, אם אתה זוכר, ואני בטוח שאתה זוכר, ישבנו במשרד הביטחון, אתה נכחת, ראש הממשלה היה, השר אביגדור ליברמן היה, כחלון היה ואני הייתי שם, והיה איוב קרא. ודיברתם על הטבות לעדה הדרוזית. אני זוכר את המשפט שלי ואני עונה לך בכל מה שאמרת במשפט הזה, אמרתי את זה אז לראש הממשלה: העדה הדרוזית כאן לא רוצה כסף, לא רוצה הטבות, כי זה דבר מובן מאליו במדינה דמוקרטית במדינה שמכבדת את אזרחיה. אני אמרתי לך: אתם פגעתם בכבוד של העדה הדרוזית, אתם פגעתם בהרגשה של העדה הדרוזית של שייכות למדינת ישראל. אתה מבין, כשאני אומר לך: אני מוכן למות למען המדינה ולהילחם למען המדינה - - אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון.

שוויון לפי עקרון מגילת העצמאות. ואתה בא לענות לי כאן על הטבות? אתה יודע שזה לא נכון. לענות על הטבות זה פוגע בעדה הדרוזית. זה פוגע באותם חיילים שנלחמים שם.

אף חייל דרוזי לא נלחם בשביל ההטבות. ואני אמרתי לך, זה בדת שלנו, זה באמונה שלנו, זה מושרש בנו. איפה שאנחנו חיים, נלחמים למען המדינה. לא בשביל הטבות. הטבות זה לא מעניין אותנו. אתה פגעת בכבוד שלנו, אתה השפלת כל דרוזי שנמצא במדינת ישראל. אני לא מחפש הטבות כאן. תודה רבה. תתבייש

אנחנו נעבור להצבעה, ההצבעה תהיה שמית. אז אנא מכם, תוך כדי הצבעה, כדי שנוכל לשמוע את עמדות הח"כים, תהיו בשקט. גבירתי, סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד

אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

משתתף בהצבעה יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

בבקשה לקרוא בשמותיהם של אלו שלא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה משתתפת בהצבעה בועז טופורובסקי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ירון לוי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אלון שוסטר, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש עוד חברי כנסת? אני.

נגד יאיר לפיד. (קוראת בשם חבר הכנסת) יאיר לפיד, בעד מי עוד? יש עוד חבר או חברת כנסת? אם כן, ההצבעה הסתיימה. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה:

בושה - - - כל כך הרבה הרוגים מהעדה הדרוזית, בושה

- - - אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם יהודי (תיקון, שוויון ברוח עקרונות הכרזת העצמאות של מדינת ישראל), לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. חבר הכנסת טיבי, הודעה אישית. הקואליציה נגד מגילת העצמאות. למה לא העברתם את זה כשהייתם שנה וחצי בממשלה?

גם החברה הדרוזית. אפשר, גם בחוק קמיניץ ישראל ביתנו הצביעה בעד חוק קמיניץ, שהורס בתים, שחונק את היישובים הערביים

- - - אסואירה. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, לפני שאגיע לחוק שלי, שלוש הערות קצרות על מה שקרה פה עכשיו בין היתר: הדבר המדהים, אני חייבת כן להתייחס לנאום של שר המשפטים, שעמד פה והטיח בחבר כנסת דרוזי שהוא לא מבין, הוא לא מבין על מה הוא נלחם, ניסה ללמד אותו. ניסה ללמד אותו, אמר לו: תגיד תודה, אנחנו עשינו,

אתה טועה. זה היה אירוע הזוי לחלוטין, שבו בעצם שר המשפטים מודה שהוא לא מוכן להכליל בחוק את חוק השוויון, עושה patronizing על אותו חבר כנסת דרוזי, ואומר לו מה הוא מרגיש ומה הוא לא מרגיש, וכמה הוא נעלב וכמה הוא לא נעלב, באמת הזוי לחלוטין. זה הזכיר לי שממש לפני כחודש הלכנו לבקר את המשפחה האבלה של מפקד חטיבת השריון 401 אלוף משנה אחסאן דקסה, זיכרונו לברכה, שנהרג בג'באליה. אני נשבעת לכם, הדבר היחידי שהם אמרו לי שם, היחידי, הם אמרו לי: בבקשה, תתקנו את חוק הלאום. זה מה שהם ביקשו, אני נשבעת לכם. הם לא רצו שום דבר אחר. אז גם הם לא מבינים? וגם הם צריכים להגיד תודה? וגם הם סתם נעלבים, והם פופוליסטים והם פוליטיים? בואו, תתעשתו על החיים שלכם. הדבר השני שקרה פה מקודם, באמת טעות חמורה בעיניי בשיקול הדעת של יו"ר הכנסת ושל מזכיר הכנסת בכל מה שקשור לסדר-היום של הכנסת. לא ייתכן שתמשיכו לרמוס את חוקי הכנסת, את התקנון, את זכויות חברי הכנסת ואת האופוזיציה. להוריד חוק מסדר-היום, לפרסם את סדר-היום, ואז להחזיר אותו בדקה ה-90, ואלוהים יודע למה זה קרה, עד לרגע זה לא קיבלנו הסברים. רק נאמר לנו שבמקרים חריגים שבחריגים אפשר לעשות דבר כזה. לא זוכרת שקרה אירוע כזה, לא בכנסת הזו, לדעתי גם לא בכנסת שלנו. אין לזה שום הסבר, לא ממזכיר הכנסת, לא מהיועצת המשפטית ולא מיושב-ראש הכנסת. שלחנו מכתבים, לא קיבלנו שום תשובה. אני לא מבינה את ההתנהגות הזאת. - - - ואם עכשיו - - - מה יוצא לכם מזה? להמשיך לרמוס? בשביל להמשיך לדרוס? להמשיך להיראות מנותקים, לעשות עליונות, באמת, מה ההתנהלות הזאת? מה היא מביאה לכם, הכוחניות הזאת? אומרים לך שזה כבר קרה, תירגעי - - - הדבר הנוסף שקרה כאן מקודם, וגם הוא חלק מהטרלול המוחלט, הוא להוציא חברת כנסת ביום הזיכרון של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ראש ממשלה שנרצח על ידי בן בלייעל, איש מתועב, והיא לובשת חולצה מבינה, במחלוקת, אפשר להגיד שזה במחלוקת, כן לפי סעיף התקנון, לא לפי סעיף התקנון, שמותר כיתוב, אסור כיתוב, למי שלא ראה, היה כתוב כאן "רבין צדק".

לבוא ולהוציא אותה בכוח מבלי לקרוא לה, מבלי לעשות איזה שיחה, מבלי להפעיל שיקול דעת של יו"ר הכנסת, של מזכיר הכנסת - - אפרת,

- - לבוא ולהוציא אותה בצורה כזאת, אני מזכירה, חולצה שכתוב עליה "רבין צדק" זה הכול, פשוט באמת דיכאון של התנהלות, של התנהגות דורסנית - - - - - - - חסרת שכל ישר, כפי שמציירת ומצטיירת הקואליציה הזאת. מי יודע, אולי נצביע בעד החוק, אולי נצביע בעד, מי יודע. מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, ההפקרות הכוללת מגיעה גם לזכויותיהם של המבוטחים הסיעודיים וכל אדם ששילם ביטוח סיעודי מתוך אחריות, מתוך תחושה של אחריות אישית שהוא רוצה לדאוג לעצמו כשהוא מגיע לגיל מבוגר, שהוא לא רוצה ליפול נטל, לא על משפחתו ולא על המדינה, בן אדם אחראי ששילם כל חייו. מי שלא יודע, עוד חודש וחצי 2.5 מיליון איש עלולים לאבד את הפנסיה הסיעודית שלהם בגלל קריסה של הביטוח הסיעודי של קופת חולים כללית. האירוע הזה הוא אירוע מתגלגל, זה לא אירוע חדש, זאת קריסה של רפורמה, זאת קריסה של מדיניות. כמו שאמרנו גם אתמול, כל חברי הכנסת שישבו אתמול אצל מיקי לוי בוועדה לביקורת המדינה, חבר הכנסת מאיר כהן, חברת הכנסת מירב כהן, התרענו שהכתובת הייתה על הקיר, ומדינת ישראל שוב הפקירה. ידענו שהאירוע הזה הולך להגיע. משרד הבריאות נלחם, פעל, התריע. זה הגיע להליך משפטי. עכשיו אנחנו נמצאים לא בדקה ה-90, בדקה ה-91. יושבים עכשיו נציגים של רשות שוק ההון ושל חברות הביטוח ושל קופת חולים כללית לנסות להציל משהו בשביל כל אותם אנשים ששילמו כל חייהם עבור הגנה וביטוח סיעודי ביום שבו הם לא יוכלו לטפל בעצמם. איך ייתכן שכשאני מעלה את החוק הזה, חוק שהוא הצהרתי ונורמטיבי שיכול לתקן כאן מן היסוד, ולא לעשות פה פלסטרים, לבוא בהצהרה: הינה מדינת ישראל לוקחת אחריות, אבל כנראה אחריות היא מילה גסה בקואליציה הזאת, אני מביאה חוק של ביטוח סיעודי ממלכתי, שבו מדינה נכנסת לנעליה של חברת הביטוח או של קופת החולים ומנסה לתקן ולקחת אחריות, ולא מפקירה את החולים הסיעודיים, איך ייתכן שוועדת השרים לענייני חקיקה מתנגדת פה אחד? אפילו לא אומרת, בואי, גברתי, נדחה את זה לחודש, חודשיים, שלושה, בואי נשב ונתקן, בואו נחשוב יחד מה עושים, התנגדות גורפת, התנגדות לאחריות. במילים אחרות: השלכה של זקנים, השלכה של חולים סיעודיים. לא אכפת להם, לא אכפת להם מכם. שלא יגידו אחרת. איך אני יודעת? כי חברי כנסת מהקואליציה חתמו על זה.

יש לי הצעת חוק של חברי כנסת מהקואליציה. אתם רוצים שאני אעשה לכם שיימינג, שאני אגיד מי חתם על זה? להפך, זו גאווה, למה שיימינג? מה זה הדבר הזה? אתם חתמתם על זה בעצמכם. אתם יודעים שזה הדבר הנכון. אז למה להתנגד? בגלל הפוליטיקה? ואחר כך להאשים אותנו בצביעות ולהאשים אותנו בפוליטיקה ובפופוליזם?

יש לכם הזדמנות עכשיו להתעלות, להראות לכולם שאתם יותר, תראו לנו.

זה קשור - - - זה קשור לתקציב - - - תראו לנו שאתם יותר טובים, אבל לא. הינה, יש לכם הזדמנות, ואתם משליכים לפח ומתנגדים. אז אל תסתכלו עליי, אני לא האירוע כאן. האירוע כאן הוא הזקנים והקשישים והחולים הסיעודיים, הם אלה שמסתכלים עליכם, והם אלה ששמעו את הקואליציה כולה אומרת שהם מתנגדים. - - - השר מקדם את זה במאבק על התקציב. את תשמעי את זה - - - השר כתב לי התנגדות. הם לא פנו אליי - - - לא,

הוא הקשיב למה שאמרת. טלי, הוא יסביר את זה. אני אסביר לך אחר כך בצד אם את רוצה לשמוע.

אבל את הנושא הוא מקדם - - - אני אומרת לכם שמשרד הבריאות, תקשיבי, משרד הבריאות תומך לחלוטין בהצעת החוק הזאת עם תיקונים,

ואני רוצה להגיד לכם שאין לי ספק שאם שר הבריאות היה פה, היה לו קשה עכשיו לעמוד פה ולהגיד, אני מתנגד.

כי הוא מקדם את זה. הוא מקדם את זה. את יודעת כמה פעמים אני הצעתי הצעות חוק פרטיות - - - גלית,

כשאני מספרת לכם את האמת ואומרת לכם שפניתי ואמרתי להם,

אין בעיה, אני אפילו מוכנה להסיר את זה מסדר-היום, אני מוכנה לבוא ולהגיד לכם: אתם מקדמים, נעשה את זה ביחד. רק אל תשליכו, אל תתנהגו באיזו עליונות. תנו פה הסברים.

אם עכשיו זה יקרה, welcome.

- - אני אומרת לכם שעד לרגע זה אף אחד לא אמר לי אחרת. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת השר מלכיאלי יענה בשם שר הבריאות. השר מתכוון

תקציב, זה ברור לך. אי-אפשר להתערב - - - תשובתו של השר תהיה מהמקורות. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת המציעה רייטן, בגלל שאני מאוד מכבד את היושב-ראש, הוא ביקש שאני אענה היישר מהמקורות. אני שיערתי שתענה מהמקורות. לא תכננתי, אבל אני הולך איתך. אבל הנושא רציני מאוד.

המשנה אומרת: כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת יש מצווה לומר דבר, שישמעו אותך, אבל אם אתה יודע שלא - - - האמת - - - אתה יודע שאתה - - - אני אומר את זה, אני גם הולך להגיד את זה. כך שיש מצווה שלא לומר דבר שלא ישמעו אותך.

תראי, במשך כמה שנים הייתי חבר קואליציה. תסכל אותי שאני צריך להצביע נגד הצעות של חברי אופוזיציה שמה הם באים ואומרים פה? רבותיי, תצביעו טרומית, ונקדם את זה יחד. זה תסכל אותי, אבל מה נעשה? ואז הקדוש ברוך הוא גלגל,

העולם הוא גלגל, ואז הגענו לאופוזיציה. ואז אין לך מחויבות לכלום, המקלדת תופסת הכול, מגיש הצעות חוק. ואז באתי לכאן כחבר אופוזיציה והתחננתי להרבה מחברייך ואמרתי להם, חבר'ה, הינה ההצעות שאתם הצעתם, ואיך היום כשרים אתם מתנגדים לזה? ואז עשיתי שיימינג, לא אמרתי שאני אעשה,

אתה חבר הכנסת הנכבד - - - אני יותר מנומסת ממך.

אמרתי, א.

אתה הגשת את הצעת החוק. ואמרו לי, כן, אני רוצה להצביע, אבל אני לא יכול.

אני עונה בשם שר הבריאות, שר הבריאות אוריאל בוסו, אחד מהשרים החברתיים המקצוענים והטובים שיש כאן במדינת ישראל. זה נכון. מה שנכון נכון.

כולם מודים בזה. הוא עונה לך שהוא כשר - - - אתה יודע שזאת לא תחרות כל כך קשה בממשלה הזאת - - - - - - ואומר השר, אני את העניין שלך מכיר,

אלא מה, יש דיוני תקציב, יש דיונים בממשלה. אגב, אלה התשובות שגם עונים לנו, ובצדק. - - - אני מבקש שקט מכולם. אם יותר לי להגיד את דעתי: זאת סוגיה מאוד מאוד חשובה, כולנו יודעים. בואו נקשיב לתשובת השר ולהחלטה. זו באמת סוגיה שהיא מעבר לפוליטיקה. בבקשה. לכן אני אקריא את התשובה שלו. תיקחי את התשובה, וברקע שתזמר לך ההקדמה שלי מהי דעת השר בעניין. הצעת החוק של המציעה מבקשת לקבוע באמצעות תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי הסדרים שונים שיחולו על האוכלוסייה שנמצאת במצב סיעודי להביא לריכוז מכלול הצרכים הטיפוליים של האוכלוסייה הזאת תחת גורם אחד, קופות החולים. בכלל זה קובעת ההצעה כי האחריות למתן שעות סיעוד בבית במקום גמלת סיעוד תועבר מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.

מוצע להרחיב את הזכאות בין בקהילה ובין באשפוז. כאמור, עמדת המשרד היא כי אכן יש מקום לבצע בחינה מעמיקה של מתן השירותים לאוכלוסייה הסיעודית בישראל, לרבות בחינה של אפשרות ריכוז הטיפול והשירות,

תחת קופות החולים בדומה למנגנון הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי או מנגנון אחר. בכלל זה קובעת ההצעה כי האחריות למתן שעות סיעוד בבית במקום גמלת סיעוד תועבר מהמוסד לביטוח לאומי אל קופות החולים. בנוסף מוצע להרחיב את הזכאות בין בקהילה ובאשפוז וכו'. כאמור, עמדת המשרד היא כי אכן יש מקום לבצע בחינה מעמיקה של מתן השירותים לאוכלוסייה הסיעודית בישראל, לרבות בחינה של אפשרות ריכוז הטיפול, מה שאת מציעה, והשירות תחת קופות החולים, בדומה למנגנון הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי או מנגנון אחר וכו'. בכלל זה השלכות תקציביות במיליארדי שקלים והשלכות בנושא כוח

מה שלא קרה כאן. אז תציעו שיהיה דיון, כמו שאתם עושים הרבה פעמים. אבל אתם לא מציעים. הקראתי: אשר על כן, אציע כי ההצבעה תתקיים במועד אחר. אבל עוד פעם, אני לא יודע לתחום את זה בזמן.

אני לא יודע לתחום את זה בזמן, וזהו. עכשיו תראו, אני רוצה לנצל את שלוש הדקות האחרונות שלי לעניין אחר לגמרי. אדוני היושב-ראש, בשבוע הזה התקיימה הילולת רחל אימנו. זה היה אתמול. התחילה שלשום הילולת רחל אימנו. במשרד אצלנו,

אנחנו מתעסקים עם הרבה הילולות, גם עם רבי מאיר בעל הנס, אור החיים הקדוש ועוד. ואני באתי לכאן קודם כול להודות לה' שברוך השם הייתה הילולה שעברה באופן שקט, עשרות אלפי אנשים שעברו במתחם של רחל אימנו. ואני רוצה להודות למפקד מחוז ירושלים אמיר ארזני, למפקד מג"ב עוטף ירושלים עמי נידם, לסגן מפקד מרחב קדם דביר תמים, למפקד תחנת עוז אבי ביטון ולמנכ"ל מוסדות קבר רחל אייל עטייה, שבאמת עשה במשך שבועות שלמים הכנה מקצועית וטובה להילולה הזאת על מנת שהיא תעבור בצורה חלקה, וצריך להודות לה'. ורחל אימנו היא זו שאמרה שהקדוש ברוך הוא אמר לה: מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם. ורחל שהתפללה על הבנים שישובו, אנחנו מבקשים שתעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא על כל החטופים, שיחזרו הביתה בשלום.

וכאמור, אני קורא להתנגד להצעת החוק.

תסגור את הדלת, תגיד - - - חברת הכנסת רייטן. השר, אמרת: רחל אימנו מבקשת מכם לעשות. אל תבקש ממנה להתפלל. היא מבקשת מכם לעשות את המעשה האמיץ ולהגיע לעסקה לשחרור החטופים. ברור שרחל לא הייתה מבקשת ממך.

רחל לא הייתה מבקשת את זה ממך. - - - רק תפילות לא יעזרו - - - קריב, חבר הכנסת קריב. - - - חנוך, בבקשה. זהו, זהו. אני מבקש, קריב, אני מבקש. אפרת, אפרת, תגידי שרחל מבכה על בניה החטופים.

אפרת, בבקשה, שלוש דקות. רגע, שנייה, הצלחת לבלבל אותי, אדוני השר, החלטתם בסוף להתנגד? זאת השורה התחתונה? כי באמצע אמרת לי לא. לא, החלטת ועדת השרים הייתה להתנגד. אז אתה אומר שכרגע אתם מתנגדים. אני הקראתי את החלטת ועדת השרים להתנגד.

אבל בדרך אמרת: אני מבקש ממך, והשר ביקש שאפילו אולי במועד אחר.

אז אני לא מצליחה להבין, מה החלטתם? לא, זה לא סותר. אם את רוצה הצבעה - - - - - - "מועד אחר" זה אומר שיפתרו את הבעיה.

אז זה מה שאני שואלת. אני עונה. מה שאמרת בתחילה, שאין תיאום ואין זה, זה אי-אפשר, אי-אפשר להעביר את זה טרומית, ועדת השרים לא רוצה. אם את רוצה מועד אחר, בסדר גמור. מתי אתם מתכוונים להעביר את - - - אני לא יודע להתחייב

אז בינתיים כל ה-2.5 מיליון איש ילכו לחפש נדבות כאילו, זה מה שאתה אומר. לא, לא, לא. אני רק רוצה להתייחס. אמרתי בהתחלה, דרשת מאוד יפה וסיפרת על התקופה שלך באופוזיציה, ואמרת: כשאתה באופוזיציה הנייר סובל הכול ואפשר לעשות הכול ולהטריל. זה מה שאמרו לי. רק מה? רק מה? תראה מה קרה, רגע, אני צריכה לשים משקפיים,

אבל אפרת, אולי - - - קטי, תיתנו לה לדבר. ב-22 ביולי 2024, זה בכנסת הזאת, הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם אותה הצעת חוק של חברת הכנסת עטייה,

היא בקואליציה, אז היא גם רוצה את זה. היא גם מבינה שמדובר על אותו חוק. אתה מבין את זה?

אתה מבין? אז זה לא שאני מטרילה אתכם.

האשמתם אותי באיזשהו אופן, אומנם אמרתם שההצעה טובה, אבל אמרת: את באופוזיציה, את מטרילה.

אתה מבין? היא לא קידמה את זה.

עבר טרומית?

היא לא קידמה את זה.

אני אומרת שזה לא שייך לאופוזיציה, זה לא שייך לפוזיציה, כי אם גם עכשיו מתוך הקואליציה שלכם מגישים את אותה הצעת חוק, אז כנראה שהיא נכונה ומוצדקת מכל הצדדים ולא שייכת לפוזיציה - - אבל זה מוצדק.

- - ולא שייכת לאופוזיציה. עכשיו, הואיל שאתם לא מתכוונים להתחייב כאן, מתי הממשלה מתכוונת לקדם את הצעת החוק הנכונה הזו, שיכולה לתקן את הדבר המעוות הזה, וכן להעביר את זה בטרומית? תקדמו את זה בוועדה, אל תקדמו את זה בוועדה, אבל זה שאתם עכשיו מתנגדים פה, מתנגדים להצעת חוק שלכם, גם זה מעיד עליכם, על הפוליטיקה שלכם. כי אתם יודעים שאתם יכולים להעביר את זה עכשיו והיא יכולה להמתין עד אשר אתם תתקדמו, ואז להצמיד, לא להצמיד. אבל זה לא מה שאתם אומרים. אתם מחליטים ככה: בואו נהיה קואליציה, בואו נפיל לאופוזיציה חוקים. ובגלל זה אני אשאיר את זה, כדי לראות אתכם מצביעים נגד הצעת החוק הזאת.

תודה, גברתי. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. זאת הצבעה שמית? בבקשה, הצבעה שמית. אנא ממך, סגנית המזכיר.

נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד בבקשה, אנחנו עוברים לסיבוב שני לאלה שלא ענו. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ששון ששי גואטה,

גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה סולומון, נגד אופיר סופר, אינו נוכח איימן עודה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה, יש מישהו נוסף? סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין: (קוראת בשם חבר הכנסת) זאב אלקין, נגד יש עוד מישהו? מישהי?

בבקשה, גברתי. להלן תוצאות ההצבעה:

40, מתנגדים, 52. אני קובע כי הצעת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותעבור מסדר-היום.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק גמול לחיילים בשירות סדיר, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת רם בן ברק. בבקשה, אדוני. הליכוד נגד הגמלאים והחולים הסיעודיים. עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אתחיל להציג את החוק שאני מבקש להצביע עליו היום, אני חייב לפתוח ולציין בפני חברי הכנסת והציבור את עלות המשרדים המיותרים בממשלת החידלון של נתניהו: 331 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות של השרה אורית סטרוק, 71 מיליון שקלים למשרד המורשת של השר עמיחי שיקלי. עמיחי אליהו. עמיחי אליהו, סליחה. 53 מיליון שקלים למשרד ירושלים ומסורת ישראל של השר מאיר פרוש, 34 מיליון שקלים למשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות של השר עמיחי שקלי, שלא התריע משום מה על מה שהולך לקרות באמסטרדם, 18 מיליון שקלים למשרד לשיתוף פעולה אזורי של השר דוד אמסלם, 10 מיליון שקלים למשרד לנושאים אסטרטגיים של השר רון דרמר, 92 מיליון שקלים למשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה של השרה מאי גולן, 9.2 מיליון שקלים עלות לשכת אלקין ב-2025, ו-7.7 מיליון שקלים זה יעלה לנו ב-2026, כמעט 20 מיליון שקלים לעוד משרד מיותר, גדעון סער קיבל תוספת של 545 מיליון שקלים עבור שדרוג תקציב ההסברה הישראלית. אני מבקש, סליחה. 3 מיליון שקלים עלות לשכת סגניתו של סער, שרן השכל. הסכומים האסטרונומיים האלה הולכים למשרדים מיותרים, ג'ובים למקורבים ובעיקר לשמירה על שלמות קואליציית נתניהו. אז לכול יש לכם כסף אבל לחיילים אין לכם. הצעת החוק מבקשת לקבוע שחיילים בשירות סדיר יקבלו גמול חודשי כספי במהלך השליש האחרון של השירות. אלה שיוצאים לקרב כל יום במטרה לשמור על מדינת ישראל, נפצעים ואף, לצערנו הרב, חלקם נהרגים, והכול מתוך אהבת הארץ ותחושת מחויבות עמוקה לחברה הישראלית. אם אתם בוחרים היום להמשיך לממן משרדים מיותרים כדי שהקואליציה המופרעת הזאת לא תתפרק, אתם לא ראויים לחיילים והחיילות האמיצים שלנו. אבל אין לי ספק שהשר אלקין יגיע ויתמוך בהצעה הזאת בעיקר משום שהוא הגיש הצעת חוק זהה לזאת. אני מצפה לתמיכה מלאה מכל חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד. מצפה, אבל מניח שזה לא יקרה. אני מניח שבממשלה שמתדרכת תדיר נגד קציני צה"ל, ממשלה שמלשכת ראש הממשלה יוצאים תדריכים נגד ראש השב"כ, אני מניח שבממשלה כזאת גם לא ידאגו לחיילים שעושים שירות צבאי מלא וייתנו להם תוספת בשליש האחרון של השירות שלהם כהכנה לקראת האזרחות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

יענה בשם הממשלה השר ניר ברקת. אדוני, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. אני אשיב לך בשם שר הביטחון, שנבצר ממנו להגיע. בהצעת החוק שהגיש חבר הכנסת רם בן ברק מוצע לקבוע כי יינתן גמול חודשי מוגדל לחיילי חובה בשליש האחרון של שירותם בגובה שכר המינימום. עוד מוצע כי ללוחמים ולתומכי לחימה תינתן תוספת על הגמול כאמור. מערכת הביטחון תומכת ככלל בהרחבת זכויותיהם של המשרתים בצה"ל, שמהווים עמוד תווך לביטחונה של מדינת ישראל, כאות הוקרה והערכה על שירותם. עם זאת, לעמדת מערכת הביטחון אין מקום לעגן בחקיקה את גובה דמי הקיום המשולמים לחיילים בשירות חובה, שכן נושא זה מוסדר מימים-ימימה בפקודות הצבא, ויש לשמר זאת על מנת לאפשר את הגמישות הנדרשת, לרבות בכל הנוגע לקביעת גובה דמי הקיום באופן דיפרנציאלי לפי אופי השירות. בנוסף, במסגרת הצעת החוק הממשלתית בעניין הארכת שירות החובה וקביעת המודל הדיפרנציאלי, שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ומונחת על שולחנה של ועדת החוץ והביטחון לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית, יש התייחסות למתן תגמול נוסף למי שיידרש בשירות ארוך.

הממשלה החליטה לדחות את הדיון בהצעת החוק. בהיעדר הסכמה של חבר הכנסת המציע לדחיית הדיון, לא ניתן לתמוך בשלב זה בקידום הצעת החוק הפרטית. לפיכך, בשם שר הביטחון אני מציע כי מליאת הכנסת תסיר את ההצעה מסדר-יומה. אני באמת רוצה לדעת אם אני יכול להישאר על הדוכן. מה? להמשיך. יותר מאוחר היום אני גם אתייחס לשאילתה, חברים דיברו על הנושא של ההתייקרויות האחרונות. אני אשתף אתכם בפעולות שכן עשינו בממשלה ביחד,

קואליציה ואופוזיציה כאחד, ברפורמה של "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", ורפורמות נוספות שעשינו פה אחד בכנסת, כך שאתם מכירים היטב את הפעולות שבוודאי המשרד שלנו, משרד הכלכלה והתעשייה, עושה כדי להתמודד עם יוקר המחיה. אני גם אשתף אתכם בתהליכים של ניסיון לחקיקה שהתחלנו ממש עם תחילת המלחמה כדי לתת כלים להתמודד עם יוקר המחיה. תהליכים עם חברות וארגונים, שבמקום לגלות סולידריות, להשתתף ולהתחשב באזרחי מדינת ישראל, בפצועים, במשפחות של החטופים, בלוחמי צה"ל, בנטל הגדול שנפל עלינו בגלל המלחמה, לצערי היו העסקים שניצלו את הסיטואציה. הם ניצלו את ההזדמנות והעלו מחירים על חשבון הציבור הכללי. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, וגם שם ניסינו להעביר חקיקה מסוימת, האוצר

לשמחתי בעזרתו של חבר הכנסת דוד ביטן העברנו את החקיקה ביולי השנה. את ההמשך אני אפרט יותר מאוחר. שוב, בשם שר הביטחון אני מבקש לדחות את ההצעה.

תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק משיב. שלוש דקות לפניך. השר ברקת, חבריי חברי הכנסת, תראו, אי-אפשר להחזיק את העוגה ולאכול אותה מכל הכיוונים. אתם לא יכולים ביד אחת לעשות מאמצים עילאיים וקומבינות פוליטיות, לפטר שר ביטחון, לתת עוד שר מיותר לחבר הכנסת אלקין וכל זה בשביל לפתור חרדי משירות צבאי בזמן המלחמה, ומהצד השני, לא לתגמל את מי זה שצריך לתגמל אותו. אנחנו באמת הולכים לדון בוועדת חוץ וביטחון, לבקשת משרד הביטחון, בהארכת השירות ל-36 חודשים. אנחנו גם מבינים את הצורך. אנחנו גם דורשים שבארבעה חודשים האלה שנוספו להם, הם יקבלו לפחות משכורת מינימום, כדי שיוכלו, אבל זה לא סותר אחד את השני. לא יכול להיות שאתם לא תעודדו את החיילים לשרת. יש לנו כאן הזדמנות לתגמל את מי שעושה שירות מלא בשליש האחרון של השירות שלו ביחידות קרביות, על מנת שיוכל ללכת לאזרחות, ובזמן שחבריו המשתמטים לומדים ומכינים את עצמם, תהיה לו היכולת הכלכלית להתחיל ברגל ימין. חבל שהקואליציה הזאת לא זורמת ולא תומכת בחוקים שתומכים בחיילים אלא תומכת אך ורק בחוקים שתומכים בהשתמטות.

קואליציית המשתמטים תומכת במשתמטים. תודה רבה. - - - עם הערבים. זאת הקואליציה שלך? אלה החברים שלך?

חבר הכנסת סעדה. כל פעם אתם אומרים: קואליציית המשתמטים. למה מי משרת? הבוחרים שלנו. אנחנו עוברים להצבעה על החוק, בבקשה שמית. אתם לא הגשתם, חבריא. גם הממשלה ביקשה, אוקי. סוף-סוף הממשלה עושה משהו, אז - - - בבקשה,

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק גמול לחיילים בשירות סדיר, של חבר הכנסת רם בן ברק, אדוני. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה,

- - - אני אתחיל בקריאות לסדר. המזכיר לא יכול לנהל את ההצבעה. - - - ניסים,

חבר הכנסת ואטורי, אדוני, אתה עוד מעט מחליף אותי. איך יש לכם מצפון להצביע נגד החיילים? איך אתם לא מתביישים? זהו, חברים. בבקשה, תמשיך. (קורא בשמות חברי הכנסת) דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון - אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד - - - זהו, סליחה, הדקה נגמרה. טלי, מדי פעם אני מאפשר, נגמר, זהו. - - - שקלים, חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח אסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד תכף אני אקריא את השמות של מי שהצביע נגד.

צר לי, אבל קריאה ראשונה. רון כץ, קריאה ראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד בבקשה, אדוני, לקרוא לאלה שלא ענו ונמצאים כאן. זה הסיבוב השני. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, נגד חילי טרופר,

נגד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת ארז מלול, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק קרויזר, נגד עאידה תומא סלימאן, אינו נוכח האם יש חברי כנסת שלא הצביעו? כמה צביעות כמה צביעות - - - - - - אתה הצבעת נגד חוקים - - - תדרכו.

תדרכו נגד אויבינו, לא נגד חיילים.

טלי, זה מפריע להצבעה.

הצבעה תמה. בבקשה, אדוני, ספירה. אפשר להוסיף אותי? אני סגרתי את ההצבעה, פנינה. סליחה. לפרוטוקול, לפרוטוקול. לפרוטוקול, בעד, בבקשה, לרשום את פנינה תמנו שטה. קואליציה שתומכת במשתמטים לעולם לא תצביע בשביל החיילים.

רם, באמת.

ברשותכם, אני רוצה להגיד משהו. לפני כמה דקות חבר כנסת אמר לחבר כנסת אחר: אתה חבר של ערבים, תתבייש לך. מי אמר את זה?

שערו בנפשכם שעכשיו - - סעדה.

כן, סעדה.

- - שעכשיו בפרלמנט ההולנדי חבר פרלמנט אומר לשני: אתה חבר של יהודים, תתבייש לך. היינו נזעקים. אני חושב שחבר הכנסת שאמר את זה, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל בואו נימנע מהדברים האלה, למרות שאנחנו במלחמה וקשה לנו. - - - תומכי טרור - - - מה אכפת - - - טלי,

פשוט לא צריך להגיד את זה. לא מצופה מקואליציה - - - חיילים. לא מצופה. לא מצופה מכם - - - תומכים בהשתמטות. ומי שתומך בהשתמטות, זונח את החיילים. זה הכול. רם, רם, רם, בן ברק,

זאת האמת. שם תומכים בהשתמטות, ופה תומכים בחיילים. זאת האמת.

אני גם רוצה - - - מאיפה? טלי, לא יעזרו הצעקות. היו כאלה שתומכים בהשתמטות והיו כאלה שתומכים בחיילים. טלי, טלי, יש כסף מיותר. יש כסף. יש כסף שהלך למקומות לא

ממשלה מופקרת ומפקירה. קרעי, איך אתה נגד חיילים, קרעי, איך? זה לא מסתדר בגימטרייה. תראה לי חוק אחד בעד החיילים שהם עשו.

המדינה - - - גורם ביטחון לא - - - פחות חשוב ודחוף הוא ההתיישבות". המדינה צריכה "לכוון את ההתיישבות וליצור על הגבולות - - - רשת של יישובי מגן וביצרון שתשמש קו ראשון בהגנת המדינה". אלה דברים שאמר ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן-גוריון.

למרות התחייבויות של ממשלות ישראל השונות בתקופות שונות, למרות הכול, המצב הדמוגרפי בגליל ובנגב רק הולך ומחמיר. הצעת החוק הזאת, המונחת לפניכם, היא חלק ממהלך לשינוי המגמות האלה. אדוני היושב-ראש, כמה זמן לדעתך לוקח ליישוב יהודי ממוצע בצפון לקבל אישור לתוכנית מתאר הכוללת תוספת יחידות דיור למגורים? אדוני היושב-ראש, חבריי, תחזיקו חזק, יותר מ-30 שנה. במחוז צפון עומד הקצב השנתי של אישור תוכניות מתאר מקומיות ומפורטות על קצב של פחות מעשר תוכניות לשנה, וזאת עבור למעלה מ-300 יישובים. אז החשבון ברור, ממוצע של יותר מ-30 שנה ליישוב. אנחנו מדברים על יישובים שגרים בהם יהודים ישראלים שמשרתים בצה"ל, שמשרתים במילואים, שנאמנים למדינה. בכל היישובים האלה אישרו בשנים האחרונות בממוצע 1,000 יחידות דיור בשנה, 5,000 בין השנים 2020 עד 2024. ועכשיו רק כמה נתונים מהשנים האחרונות במגזר שאחוז המשרתים בו הוא אפס בערך. בואו תראו את הנתונים, כמה יחידות דיור אושרו: בעראבה אושרו 5,400 יחידות דיור, גידול של 90%; בטמרה, 8,000 יחידות דיור, בג'דיידה-מכר, גבעת טנטור, 10,000 יחידות דיור בין עכו לכרמיאל. ולתכנונים עתידיים בגליל, כמה דוגמאות לתכנון עתידי: בסח'נין מקודמת הכפלת העיר ל-110,000 תושבים, זה יהיה כפול מכרמיאל, במג'ד אל-כרום אושרה תוכנית ענק של 1,746 יחידות דיור, הגדלת היישוב ב-50% ומעלה. חלק מהתוכנית אושרה בשמורת טבע, פיתוח מואץ גם בכפר כנא, דיר אל-אסד, אעבלין ועוד. ואני לא בא כרגע להגיד שצריך להגביל. יש לך את הנתונים של ערד ובית שמש? אני עכשיו בא לדבר איתך על הצפון. אני מדבר איתך על הצפון ואני מדבר על זה, מה בהתיישבות היהודית, אזרחים יהודים טובים שמשרתים, שמשרתים בצה"ל

אני לא בא עכשיו נגד אף אחד. מיקי, אני לא בא נגד. אישרו, אישרו, אני לא בא נגד. אבל מה ביישובים שכן משרתים בהם בצה"ל ובמילואים? שם מחכים 30 שנה, 30 שנה. לא בסדר, לא בסדר. על זה מה אני מדבר, ועל זה אני חושב שאנחנו מסכימים. אז בואו נשמע כמה דוגמאות על ההגבלות שיש על יהודים, על יהודים בלבד. לא ניתן להקים יישובים חדשים. על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מני מזוז משנת 2004, החלטות ממשלה על הקמות יישובים לא מחייבות את רשויות התכנון והבנייה לאשר את הקמת היישוב. אז כמה יישובים שממשלות החליטו לקדם,

לא יצאו לפועל. מיקי, זה שלכם, אסיף ומטר ברמת הגולן, החלטתם להקים, מה קרה עם זה?

ממשלות אחרות החליטו להקים את רמת ארבל, את היישוב יששכר ממזרח לאבטין, את חרוב הגליל, את קדמת כנרת, את תל חציר ב', את גבעת אבימור, בדרום יש את היישוב חנון ואת היישוב כסיף, כמה מתוך היישובים האלה קמו?

כי החלטות ממשלה לא מחייבות את הרשויות על פי אותה חוות הדעת של היועץ המשפטי, אותה ההנחיה. יש לנו אפליה מטורפת במחירי הקרקע: כמה עולה קרקע בטובא-זנגרייה? 20,000 ש"ח, בכפר הנשיא, 259,000 שקל. בכאוכב אבו אל-היג'א מחיר קרקע למגרשים של 650 מטר רבוע, 50,000 שקל לשלוש יחידות דיור, 17,000 שקל ליחידה. בשכניה, קילומטר בקו אווירי, שומת קרקע לחצי דונם, מיליון וחצי. לחיילי מילואים אחרי כל ההטבות, חיילי מילואים שאין להם דירות, מיליון ש"ח, פי 30. השר שיקלי, אתה בוודאי מכיר את הנתונים האלה טוב.

שצמודה לכאוכב אבו אל-היג'א, הרוב שירתו במערך הלוחם, שומה של 900,000 שקל על מגרש של שליש דונם, בסוף תשלום כ-500,000-400,000 שקל. המשרתים שם משלמים רק פי עשרה. גזרה נוספת שיש על ההתיישבות היהודית שמשרתת במילואים, שמשרתת בצבא, אישור ברמה הארצית לכל הרחבה של פוליגון, כתם תמ"ם, של יישובים כפריים, ההשלכה המיידית היא שכל הרחבת שטח של יישובים יהודיים נתקלת בביורוקרטיה קשה, וההשלכה היא שהם אינם מתרחבים. - - - סימון. מגבלה נוספת,

מגבלה על תכנון יישובים כפריים. זה חל על רשימה של כל היישובים המתוכננים בישראל, ומעניין ש-100% מהיישובים האלה הם יישובים יהודיים. יש עוד חסם, שנקרא חסם אינפיל, מצב שיוצר צפיפות ביישובים היהודיים ומונע פיתוח נרחב. אני מבקש, בצד ימין,

אמיתית, רוב החסמים שאתה מדבר עליהם הם נכונים, אבל למה צריך חקיקה? למה לא לדבר עם ראש רמ"י, עם מינהל התכנון, עם שר השיכון, שיתוו מדיניות ויאכפו אותה? חבר כנסת הרצנו, באמת,

אני פועל גם בכיוון הזה.

יש דברים שאני פועל בהם שלא בחקיקה. בעניין הזה אני חושב שחקיקה יכולה לעזור, ואני אסביר למה, כי זה שחרור של רגולציה, זה חלק ממכלול. לא בכול אני פועל דרך חקיקה, יש דברים שאני ממש לא צריך חקיקה בשבילם. אבל המשמעות הגיאופוליטית של כל מה שאמרתי עד עכשיו היא שהריבוי הטבעי הגבוה ביישובים הערביים, ואין לי שום דבר נגדם,

הכול בסדר, אבל מול העיכובים ביישובים היהודיים נוצרת מציאות דמוגרפית בלתי נסבלת בגליל, בוודאי בגליל המרכזי. למרות המציאות הקודרת קודם כול חשוב לי לומר שמאז המינוי החדש של בועז יוסף ליושב-ראש הוועדה המחוזית בצפון, יש רוח חדשה, רוח אחרת, רוח של ציונות.

הגיע הזמן לפעול, ויש צורך דחוף בשינוי מדיניות. הצעדים המיידיים שנדרשים הם קודם כול הנחות לחיילי המילואים וחיילים משוחררים באזורי עדיפות לאומית. אני עוסק בזה רבות מול משרדי הממשלה, רמ"י מעמיסה שם קשיים בלתי נסבלים, והדבר הזה צריך תיקון. תיקון מדיניות מס הוא צעד חשוב נוסף כדי לשקף את סדר העדיפות הלאומי.

יש לבצע שינוי עומק בנושא התכנון העתידי, כך שיכלול שיקולים גיאופוליטיים בכל הליך של תכנון. לעניין שלנו, של הצעת החוק הזאת, שחרור ביורוקרטיה, אישור תוכנית מתאר מקומית בידי ועדת מקומית. גורם שמעכב את הקידום והאישור של תוכניות המתאר המקומיות או המפורטות שיש בהן תוספת של יחידות דיור למגורים ביישובי ההתיישבות בגליל ובנגב, הוא הצורך להעביר כל תוכנית, קטנה כגדולה, להליך מלא של קליטה, של בקרה, של הפקדה ושל אישור במסגרת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. את החסמים האלה חייבים להסיר, אין הצדקה למגבלות האלה על ההתיישבות היהודית. זה צורך לאומי, זה צורך ציוני. עניינה של הצעת החוק הזאת הוא הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגליל ובנגב, שמרחב התכנון המקומי שלה משתרע על יישובים במרחב הכפרי בגליל ובנגב. הצעת החוק מבקשת להוסיף אך ורק בתחום שכבר מיועד לפיתוח בתכנון הארצי המאושר, מה שנקרא תמ"א 35, או בתכנון המחוזי המאושר, כמות של 40 יחידות דיור למגורים בסך הכול לכל יישוב. אין שום הצדקה עניינית להחיל על תוכנית מתאר מקומית או מפורטת, הכוללת מספר תוספתי מצומצם של יחידות דיור למגורים, 40 יחידות דיור במקרה שלנו, ושטח מתוחם של עד 20 דונם, את כל מסלול הייסורים של הליך אישור תוכנית מתאר בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. לעיתים אף נדרשים ללכת לרשויות התכנון הארציות. הצעת החוק הזאת היא כאמור חלק ממכלול, והיא באה לשחרר ולשנות כיוון במדינה ביחס לגליל ולנגב, שינוי לכיוון של ציונות, שינוי לכיוון של התיישבות. אני מחויב לכך כיושב-ראש השדולה למען הגליל.

כולנו, מחויבות לשחרר את החנק של ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב. אם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהגליל המרכזי יהפוך בסוף להיות חבל דונבאס הישראלי, הגיע הזמן לפעול. שחרור החסם יקל על היישובים הקיימים לתכנן,

להתרחב ולהגשים את החזון של המפעל הציוני. כמי שמחויב למפעל הציוני, וכמי שמאמין בשחרור רגולציות מיותרות, אני מבקש מכולם לתמוך בהצעה שמשלבת ליברליזם עם ציונות, הסרת רגולציות והתיישבות.

תודה רבה, אדוני. השר מלכיאלי ישיב בשם הממשלה.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המציע אריאל קלנר, לפני שאני אקריא את תשובת הממשלה, אני אגיד לך את האמת, אני לא כך מסכים עם ההצעה הזאת. אני באתי מעולם התכנון, עסקתי קצת בוועדת תכנון ובנייה כמה שנים. במקום 40 הייתי מציע להעלות את זה ל-80 ול-100, ואני חושב שלא רק בנגב והגליל, זה נכון בכל הארץ. הביורוקרטיה המסואבת של התכנון במדינת ישראל היא, אני חבר ממשלה, אז אני אתבטא בצורה עדינה, מגיע הרבה מאוד יישר כוח לשר הפנים, שאני יודע שעוסק בזה רבות יחד עם נתן אלנתן ורפי אלמליח, באמת אנשים מוכשרים שעושים עבודה טובה. אבל בסוף, איך שזה מתנהל שם לא מוסיף כבוד לאף אחד. אתה יודע שבארצות הברית יש עכשיו שר לטפל בביורוקרטיה?

גם פה היה, דרך אגב. אבל אני חושב, חבר הכנסת קלנר שההצעה הזאת טובה מאוד. אבל הייתי מבקש ממך שתוך כדי התקדמות תשב עם השר ארבל. זו הצעה חסרה מאוד מאוד. אם תיתן לוועדות המקומיות יותר כוח אמיתי, אתה תראה בנייה יותר גדולה, היצע הדירות יגדל. כל הסיאוב הזה מול הוועדות המחוזיות, בלי טעם, בלי ריח, מקשים עליהם, רודים בהם. גם חלק מחוק ההסדרים, דברים שאין בהם שום טעם. אתן לך דוגמה, לבטל את ההקלות,

מי שכתב את זה, טוב, בקיצור, צריך לבטל את זה. הצעת החוק שבנדון מבקשת לתקן את הסעיף לחוק התכנון והבנייה כך שתתווסף סמכות לוועדות מקומיות של 40 יחידות דיור, הלוואי שזה יהיה 400, ותוספת של שטחי בנייה בהיקף שלא יעלה על 5,000 מטר.

למה רק 5,000? אתה צריך יותר. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, קיים אינטרס לאומי בחיזוק וביסוס הפריסה המרחבית של ההתיישבות הכפרית בגליל ובנגב. זה נכון. במרכז לא צריך לבנות? רק בגליל ובנגב? בכל המדינה צריך - - - - - - נו. הצורך התחזק לאחר אירועי חרבות ברזל. נכון. אבל לפני חרבות ברזל לא היה כאן תהליך מסואב?

תכלית החוק היא ללא ספק תכלית ראויה וחשובה: חיזוק היישובים בנגב ובגליל. אבל צריך בכל הארץ. לצד זה, התיקון המוצע בנוסחו הנוכחי סובל מקשיים תכנוניים ניכרים. הליך התכנון ככלל מתבצע מתוך נקודת מבט תכנונית רחבה ולא באמצעות אישור תוכניות נקודתיות, אני אומר לך,

חבר הכנסת אוריאל קלנר טוב, אל תקשיב, ועיקר סמכויות התכנון במועצות אזוריות נתונות לוועדות תכנון מחוזיות בשל הצורך בראייה רחבה. המציע קלנר, תקשיב מה אני אומר לך. המשרד אומר לך פה שהסמכות התכנונית במועצות האזוריות רואה תכנון רחב יותר. אני אומר לך שזה לא נכון, בגלל שלפעמים הנקודתי רואה הרבה יותר טוב מהזמן - - - זה לא מה - - - אבל זה מה שכתוב. בשל הצורך בהמשך העמקה ודיון, ועדת השרים החליטה לאשר לקריאה טרומית ולקבוע כי תקודם בכפוף לתיאום והסכמה של שר הפנים,

והחזרה לוועדת שרים לפני קריאה ראשונה. אחרי זה אני אגיד לך מה אני חושב על זה. - - - שיהיה קל, שתהיה לו תפילת הדרך.

זה צריך תפילה לטייס. בכפוף להסתייגויות אלה, אציע לחבריי לתמוך בהצעה. אני אומר לך, קלנר, יש לך שר פנים מצוין. תשב איתו וההצעה הזאת תזדרז. אני קורא לחבריי לתמוך ומודה לך. אריאל, תעשה טובה, תרחיב את הצעת החוק הזאת. תשכנע את שר הפנים פשוט - - - תודה רבה, אדוני. רון כץ ביקש להתנגד. בבקשה. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, ברוכים הבאים למופע הצביעות של קואליציית הימין מלא מלא מלא של נתניהו. לפני עשר דקות המשנה לראש המוסד הקודם, רם בן ברק, העלה את ההצעה הכי הגיונית בעולם: חיילים,

לפני שהם משתחררים, תנו להם אפשרות כמו כל אחד אחר במדינה לצאת לאזרחות כמו שצריך. מה עשתה ממשלת נתניהו, קואליציית המשתמטים? נחשו. ברור, הפילה את ההצעה, הצביעה נגד הלוחמים. ואז הם יצאו מפה ויגידו: לא, אנחנו בעד הלוחמים. - - - איפה

אתם נגד. סעדה, הצבעת נגד. שיהיה לך מספיק פנים גם להצביע נגד וגם לעמוד מאחורי ההצבעה נגד. - - - גם לך,

לכל מי שיושב פה ושלפני חמש דקות הצביע נגד. כל הכבוד לאלמוג כהן ששיחק אותה כאילו הוא בטלפון ולא הקשיב כשקראתם לו. למה אין לכם טיפה של עמוד שדרה? טיפה של עמוד שדרה. אתם משחקים אותה שאתם בעד החיילים? תהיו בעד החיילים. אתם בעד המשתמטים? תהיו בעד המשתמטים. תחליטו איפה אתם. אני אגיד לכם איפה אתם 7,000 פעמים, כמו 7,000 צווי הגיוס שאתם מנסים לבטל: אתם נגד החיילים, נגד צה"ל, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור. צה"ל יהיה חזק גם בלעדיכם. תודה רבה. יופי, יופי, כל הכבוד. - - - נצח יהודה על

- - - לא אמרת לו שום דבר - - - אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, הצבעה אלקטרונית. היוזם, קלנר, אנחנו עוברים להצבעה שמית. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו משתתף בהצבעה אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד

נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו משתתף בהצבעה אחמד טיבי,

יוסף טייב, בעד אוהד טל,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו משתתף בהצבעה מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

משתתפת בהצבעה יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה משתתפת בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל,

יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו משתתף בצבעה אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה משתתפת בהצבעה אדוני, קרא בשמות אלה שלא ענו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק - אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת שלמה קרעי, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן - אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת מישהו שלא הקריאו בשמו? מישהי נמצאת כאן ורוצה להצביע? ההצבעה נסגרה. בבקשה, אדוני. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 48,

12. אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. חבר הכנסת אלהואשלה ביקש את רשות, סליחה,

סליחה, אדוני לא יכול לעלות. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 6), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה 2024. תודה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון, תגמולים לכבאים ועובדים), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת. פנינה תמנו נמצאת כאן? בבקשה, גברתי. קדימה, להציג את הצעת החוק שלך, בבקשה. אתה מזדרז לאנשהו היום, מאיר? לא, לא. עשר דקות לרשותך. יריב ומר רוטמן, אתם מפריעים.

אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אני עומדת כאן היום על מנת לקדם הצעת חוק חשובה מאין כמותה. הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון, תגמולים לכבאים ועובדים). לכל לוחם אש בישראל מגיע את התיקון בחוק, גיבורים שמסכנים את חייהם למען הצלת אזרחי ישראל. בעוד המדינה מכירה בזכויותיהם של נכי וחללי צה"ל, המשטרה ושירותי בתי הסוהר כנפגעי מערכות הביטחון, כבאי ישראל, אלה שעומדים באש ובהריסות כאשר הם נשלחים לאירועים מטעם המדינה על מנת להגן על חיי אדם, רכוש וסביבה, עדיין לא זוכים להכרה זו. מטרת החוק להכיר בכך שגם הכבאים ועובדי הרשות לכבאות והצלה אשר נפגעו במהלך שירותם, בטח כאשר אנחנו מדברים על אירועים ביטחוניים, יוכרו כנכי או כחללי מערכות הביטחון. זהו תיקון מתבקש לאלה הנמצאים בתוך האש. אדוני היושב-ראש, עליזה, זה מאוד מפריע, חברים.

זה מאוד מפריע, חברים. היו"ר מאיר כהן: עליזה, זה מאוד מפריע, חברים. היו"ר מאיר כהן: חבר הכנסת קריב,

אבל לא לנהל שיחה.

חברים. היו"ר מאיר כהן: חבר הכנסת קריב,

היו"ר מאיר כהן: חבר הכנסת קריב, אפשר לשאול אותו משהו, אבל לא לנהל שיחה. פנינה תמנו (המחנה הממלכתי): עליזה, זה מאוד מפריע, חברים. היו"ר מאיר

ויגיד שדוחים את ההצבעה. עליזה, זה מאוד מפריע, חברים. היו"ר מאיר כהן: חבר הכנסת קריב,

שתומך במהלך ואף החל לקדם עבודת מטה בנושא, שעתידה להציג את מסקנותיה בשבוע הבא. עליזה, זה מאוד מפריע, חברים.

זוהי עמדת השר לביטחון לאומי. תודה. תודה רבה. סוכם על הצבעה במועד אחר? אני לא מבינה, סוכם על

- - - הדחייה היא בחודש. תודה רבה.

ההצבעה תידחה בחודש, כפי שסוכם בין השר ומגישת ההצעה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) - - - - - סליחה, חברת הכנסת גוטליב, את מפריעה לי להקריא את החוק. תודה.

אי-תחולת הפטור ממס על מי שהשכיר דירת מגורים לשוהים שלא כדין), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת יבגני סובה להציג את החוק.

לרשותך, עשר דקות. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, לפני שאני מתייחס לתוכן החוק, אני כבר מודיע שתשובת השר וההצבעה יהיו במועד אחר, כך שהשר לא יצטרך להשיב להצעה. אבל בדקות שיש לי אני קודם כול רוצה להתייחס, ודאי שאני אתייחס גם לתוכן החוק, אבל אני רוצה להתחיל מכמה דברים שמתרחשים בימים האחרונים, גם בחזית הדרומית שלנו וגם בחזית הצפונית. ודווקא אני מאוד שמח שהשר שיקלי נמצא באולם. השר שיקלי, אין לנו הרבה הזדמנויות לשוחח וגם להשמיע לך דברים, אבל אני שומע אותך בתקשורת כאשר אתה מתבטא, והדעות שלך מאוד דומות למה שאנחנו משמיעים בישראל ביתנו כלפי רצועת עזה. אתה לא יושב בקבינט הביטחוני, נכון?

אני מקווה מאוד שאתה יכול להיות הקול השפוי בממשלה כאשר אנחנו מדברים על נושאים שבעינינו חייבים לשים על השולחן. קודם כול, אני מתייחס למצב ברצועת עזה. הרי אנחנו למעלה משנה וחודש כבר מנהלים את המלחמה אולי,

המלחמה הצודקת ביותר שישראל ניהלה מאז קום המדינה. איך זה ייתכן, חברים, ששש, חבר'ה, תודה, איך זה ייתכן שכעבור שנה וחודש של הלחימה בעזה, ויש לנו אבדות כמעט בכל יום, ישראל בדמותה של ממשלת ישראל, שהיא האחראית על קבלת ההחלטות, מכניסה ומאפשרת הכנסת ציוד הומניטרי לעזה? למעלה מ-350 משאיות נכנסות לרצועת עזה מדי יום, ועדיין העולם רואה בנו ככוח כובש. ממשלת ישראל מאפשרת לעשות את זה מכמה מעברי גבול, ועדיין מסתכלים עלינו ככוח כובש. ההתלהבות שלכם נרשמה לפרוטוקול. אפשר קצת שקט? תודה. - - - תהיה רגוע. תודה, אבל זה מפריע לי. הינה, על חשבוני, אני אומר לך. אני מבקש שקט.

דודי, תדאג לשקט שם. תודה רבה. דודי, אני סומך עליך, באמת תדאג לשקט.

אז איך זה ייתכן שממשלת ישראל לא רק מקבלת החלטה להעביר 350 משאיות מדי יום לעזה אלא גם מחברת את רצועת עזה לחשמל? כן, מה שאתם שומעים. ממשלת ישראל מחברת ומספקת חשמל לאויבים שלנו, כי אנחנו עדיין לא יכולים להגיד שחמאס הוכרע. אם היה כוח אחר ברצועה, זה משהו אחר. נכון לעכשיו, 13 בנובמבר 2024, שנה וחודש אחרי תחילת המלחמה, עדיין חמאס לא הוכרע ברצועת עזה, עדיין חמאס שולט בסיוע ההומניטרי, עדיין חמאס שולט בשטח, ולצערי עדיין חמאס הורג את החיילים שלנו. זה עולה לנו בדם חיילינו. אני לא יודע איך מתנהלות ישיבות הממשלה בימים הקשים האלה, ובטח ובטח כיצד מתנהלים דיונים בקבינט המדיני-ביטחוני, ואני כבר לא מדבר על הקבינט המצומצם אחרי הפיטורים של שר הביטחון גלנט. אני מניח שזה מתנהל בצורה שונה, אבל, ויש פה אבל גדול, אין אבסורד מזה כאשר ממשלת ישראל מאפשרת פתיחת מעברים לרצועה כשדרך המעברים האלה נכנס סיוע לאויב. דמיינו לעצמכם שבכל מלחמה גדולה שהתרחשה ב-70 80 השנים האחרונות הכוח שמנסה להכריע את האויב הוא זה שגם מספק סיוע לאויב. אני לא זוכר מההיסטוריה שדבר כזה היה במלחמת העולם השנייה.

תעצור שנייה. חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת ביטן. סליחה, איפה הסדרנים?

תפרקו את המועדון שם.

תמשיך.

אמרתי לך שאני סומך עליך, ואי-אפשר לסמוך עליך,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להוסיף ליבגני קצת זמן. תראה מה עשית, הוא הלך בגללך עכשיו. אבדה. אבדה. אז אני אמשיך. אני לא זוכר מההיסטוריה שמדינה מנהלת מלחמה צודקת ביותר ובו-זמנית מסייעת לאויב. אני כן זוכר שכאשר כוחות הברית הפציצו את דרזדן הגרמנית, אף אחד לא חשב בכלל לספק סיוע לתושבי דרזדן בזמן מלחמת העולם השנייה. אותו דבר גם בחזית המזרחית לפני 80 שנה. אצלנו אנחנו כל הזמן אומרים: אנחנו חייבים לספק סיוע. התמיכה הבין-לאומית יורדת, אז אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים וגם נמצאים תחת איום של גירוש מהכפר, זה דבר אחד. אין לי בעיה, לפחות שיבוא ראש הממשלה ויגיד את זה לאומה, שזאת ההחלטה: אני לוקח אחריות, ככה אני החלטתי וככה אני פועל. הוא לא מסוגל להגיד את זה, אבל בפועל זה מה שקורה.

אין דבר אבסורדי מזה כאשר אנחנו שומעים על כך שסיוע הומניטרי, שנכנס דרך המעברים משטחה של מדינת ישראל,

עובר לידיהם של אנשי חמאס. והם לא מחלקים את הסיוע, הם מוכרים את הסיוע הזה. אז מה עשינו בזה? שנה שלמה מדברים על כך שיש כל מיני תוכניות לחלוקת הסיוע על ידי צה"ל, אבל בפועל זה פשוט לא תוכנית עבודה. ככה לא מנהלים מלחמה, וככה בטח ובטח לא מנהלים את החיים האזרחיים ברצועת עזה, כשבעיניי צריך לעשות את זה הרבה יותר קצר, כי אין לנו יכולת לנהל מלחמת התשה. רבות כבר דובר כאן, גם מהדוכן הזה, שמדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה לנהל מלחמת התשה שמתישה את כלכלת ישראל. אני כבר לא נכנס עכשיו לכל הוויכוח החברתי בנושא של הגיוס, כאשר חיילי מילואים מקבלים צו גיוס בפעם הרביעית כשכאן בבית הזה לא מסוגלים לחוקק חוק. אותו דבר לגבי לבנון. אני שומע היום את שר הביטחון החדש שאומר: לא תהיה הסדרה כל עוד לא נפרק את חיזבאללה מנשקו.

אנחנו תומכים באמירה הזאת, רק שלאמירה הזאת אין קשר למציאות. והיא גם לא במטרות המלחמה. גם לא במטרות המלחמה, אבל גם אין קשר למציאות.

אנחנו שומעים את כל הידיעות החדשותיות, כל אתרי החדשות מדברים, אחרי התדרוכים שגורמים ישראליים מתדרכים, שכנראה מתקרבים להסדרה. ושוב, כנסת מנותקת, אין פיקוח, אף אחד כאן בבית הזה בכלל לא מבין לאן אנחנו הולכים עם לבנון. איך אפשר להחזיר את התושבים לצפון כאשר בין המטרות של המלחמה בצפון אין שום דבר שמוגדר בצורה קונקרטית? למשל פרימטר של 15 ק"מ, כמו שאנחנו דורשים שיהיה גם בעזה. לא 15 ק"מ, לפחות שלושה ק"מ. בטח ובטח המשחק הזה בעצימות של התקיפות בדאחייה או בעומק הלבנון הוא לא פחות ממדאיג כאשר אנחנו מבינים שזה גם משחק שלצערי ואני אומר את זה בלב כבד, עולה לנו בחיי אדם, והמשפטים הותר לפרסום בכל בוקר מעירים את כולנו בחרדה איומה. אדוני היושב-ראש, בדקה וחצי שנשארה לי אני אציג את הצעת החוק, שבעיניי היא טובה, היא גם נותנת מאמץ

שהייה בלתי חוקית. אני אדבר על כך שמי שיום משכיר דירה לשוהה בלתי חוקי לא יהיה זכאי לקבל פטור משכירות על הדירה, אלא יצטרך לשלם את המס מהשקל הראשון. בחוק הזה נקבע פטור ממס על הכנסות מהשכרת הדירה. למעשה, החוק שנותן פטור עד לגובה התקרה הקבועה באותו החוק. ישנם בעלי דירות אשר משכירים את דירותיהם לשוהים שלא כדין תוך התעלמות מהמאמץ להקטין את מספר השוהים הבלתי-חוקיים בישראל. בהתאם להוראות החוק, אותם בעלי דירות אינם נדרשים לשלם מס הכנסה על ההכנסות שלהם מהשכרת הדירות עד לגובה התקרה הקבועה בחוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו. יבגני, אלו אותם אלה שהדירות שלהם הן להשקעה? זו דירה שנייה בעצם. כן, ברור. הצעה כזו דומה הוגשה על ידי שר המשפטים,

בזמן שהוא היה חבר כנסת. בהצעה הזאת מוצע לקבוע כי הפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות מגורים לא תחול ככל שהדירה מושכרת לשוהים שלא כדין. אני מדגיש, לשובים שלא כדין. אלה שנכנסו למדינת ישראל כדין לא נחשבים לשוהים בלתי חוקיים. אני מדבר למשל על פליטים מאוקראינה, הם נכנסו כדין, אז זה לא נוגע להם. לעניין זה, שוהה שלא כדין יוגדר בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, כמי שאינו אזרח ישראל או עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 ונמצא בישראל בלי רישיון ישיבה. אני מאוד מקווה שגורמים בקואליציה יקדמו את הנושא הזה. אני שוחחתי עם מספר חברי כנסת. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יקודם, ולא נחכה שלושה חודשים, כפי שקיבלה ועדת השרים לענייני חקיקה החלטה. אני מאוד מקווה שבהמשך אתם תתמכו בהצעת החוק הזו.

אני מזמין את השר עמיחי - - - לא, לא צריך. תשובה והצבעה במועד אחר.

תגובת השר והצבעה במועד אחר. תודה רבה. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון, החלת החוק על מחלקת תיירים פרימיום), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אחמד טיבי. הוא לא כאן? נעבור לחוק הבא: הצעת חוק הירושה (תיקון, הרחבת הזכות להסתלקות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת שמחה רוטמן. בוא, תציג את החוק.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אני מדבר אליך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג, אולי יום אחד המסך יגיד את שם החוק שלי, אנשים יחשבו שאני מציג את חוק שירותי תעופה, וזה עלול כמובן להשפיע על תמיכתם או התנגדותם. אתה מסבך אותי עם אחמד טיבי,

אני אקריא עוד פעם את החוק, שלא תהיה טעות. הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן היא הצעת חוק ירושה (תיקון,

התשפ"ד 2024. בבקשה, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק הזו היא תיקון שעלינו על הצורך בו בימים הראשונים של המלחמה, לפני כשנה, כאשר גילינו שבנסיבות המלחמה, במציאות של ימינו, במשפחות המורכבות, הצורך במתן אפשרות להסתלקות לא רק לטובת מי שהחוק מאפשר היום, שאלו קרבת המשפחה המיידית והישירה של המוריש: הבן, האבא, הילדים, ההורים או האחים, אלא גם מקרים יותר מורכבים. מקרה שיכול לקרות בסיטואציות טרגיות, דמיינו זוג שהם סבב ב', מה שנקרא, לאבא או לאימא יש ילדים מנישואים קודמים, ואז חלילה וחס שני בני הזוג מתים בתאונת דרכים. מקרה עצוב.

ואז נוצר מצב שקרובי האם לא יכולים לוותר על חלקם בירושה לטובת הילדים שגדלו בביתם והם גידלו במשותף, לא עברו תהליך של אימוץ, אבל הם גידלו אותם במשותף. הרבה פעמים זה נוגע לסוגיית דירת המגורים. יש דירת מגורים שקרובי האם אומרים: אנחנו ניקח את חלקנו מהירושה במקום אחר, או אפילו אנחנו מוותרים, לא צריכים את הירושה, אבל הם לא יכולים להסתלק לטובת ילדי בן הזוג כי החוק אוסר את זה. החוק מאפשר הסתלקות רק לטובת שלושה קרובים מיידיים של המוריש.

במקרה הזה, הילדים של בן הזוג הם לא קרובים מיידיים של האם החורגת. זה מקרה שלצערנו קורה. בסיטואציה היום, מה צריך לעשות? צריך להוציא צו ירושה, לרשום את הנכס, להעביר אותו לילדים. פרוצדורה. לפעמים גם פרוצדורה מיסויית, אבל בוודאי פרוצדורה, להטריח גם את רשם הירושה, גם את לשכת רישום המקרקעין, דיווחים,

מס רכישה, עלויות גדולות. לכל הדברים הללו אין סיבה באמת. אנחנו נתקלנו בזה כמובן באירועים המאוד-מאוד טרגיים של תחילת המלחמה, לפעמים במשפחה שלמה רק לחשב אנחנו תיקנו את חוק הירושה פעם אחת בשביל סיטואציה של שניים שמתו כאחד, שזה תיקון אחד שעשינו בשעת חירום, ואני רוצה לשבח את השר לוין, שבימים הראשונים של המלחמה נרתם יחד עם רשם הירושה עו"ד בנצי פיגלסון כדי לפתור את הבעיות הללו כמה שיותר מהר, להביא חקיקה במהירות שיא לוועדה כדי שהדברים האלו ייעשו בצורה מהירה. ועשינו את זה והסדרנו את זה לאירועי חרבות ברזל. תיקנו את החוק הזה לטובת אנשי חרבות ברזל. דיברנו בוועדה ואמרנו: אם זה תיקון טוב, הוא טוב תמיד, הוא לא צריך להיות רק לסיטואציה של חרבות ברזל, שכמובן הציפה את זה בהיקפים אחרים, אבל הוא תמיד טוב. אבל נאמר, ואני חושב שזו הייתה אמירה נכונה, בוא נחוקק תיקון ממוקד, ונשקול ונקדם תיקון חקיקה יותר גדול לעניין הוראת הקבע בנושא הזה. בנושא של הרחבת הזכות להסתלקות, זו ההצעה שלי, לעשות את ההסדר הזה כהסדר קבע לתיקון חוק הירושה. אני חייב לומר שבסיטואציות האלו אנחנו נתקלנו גם בעוד פעולות רבות שנעשו לטובת צמצום הרגולציה בתחום הירושה ובתחום האפוטרופסות, שגם אותה הוביל השר לוין יחד עם האפוטרופוס הכללי,

גם הרשם לענייני ירושה, ועשינו שינויים רבים בוועדה בנושא הזה, ואני בטוח שנעשה עוד הרבה. צמצמנו מספרי תיקים אדירים שמגיעים לבתי המשפט ללא שום צורך ופישטנו מאוד את הביורוקרטיה. הרגל האחרונה בסיטואציה הזאת הייתה תקנות האגרות בנושא הזה, שגם הן אפשרו להפקיד צוואה ללא אגרה, קידום שמשפר מאוד גם את העלויות וגם את הביורוקרטיה לאזרח. אנחנו רואים בתחום הירושה והאפוטרופסות מהפכת שירות, ואני חייב לשבח,

את האפוטרופוס הכללי בנושא הזה, כי מה שנעשה שם זה סטנדרט חדש. אפילו הם הציעו בהצעות מטעמם לקבוע לעצמם לוחות זמנים, שאם הם לא עונים תוך זמן, לייצר ברירות מחדל. ממש מהפכת שירות. ויבורך על כך הרשם, ויבורך על כך השר המקדם,

הצעת החוק הזאת אמורה להיות פשוטה, היא אמורה להיות ברורה.

ואני מקווה שבנושא הזה אני אצליח לשכנע את הממשלה ואת השר לוין, כרגע בהחלטה של ועדת השרים דובר על הצמדה לממשלתי. אני מבין שבמשרד המשפטים עובדים על חוק ממשלתי מקיף יותר בתחום הירושה, וככל שהוא באמת אמור להיות מוגש בזמן הקרוב, בהחלט אין לי בעיה לחכות. אני כן הייתי מקווה, אני אבוא בדברים גם עם השר בהקשר הזה, שככל שרואים שזה יותר מתעכב והוא מקיף נושאים רבים, אני אבקש אולי לבודד את הזכות להסתלקות, ובאמת נוכל לתת בשורה בהקשר הזה בלי להמתין לתיקון הגדול, שמן הסתם יעסוק בנושאים רבים, ואת זה כמובן יחליט המשרד ויחליט השר, ואני אקבל עלי את הדין בהקשר הזה. אני קורא לכם כמובן, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. אני רוצה לומר עוד כמה מילים שקצת חורגות מתחומי ההצעה, ולספר לכם, חברי הכנסת, על מה שהתרחש היום בוועדה. האמת היא שזה היה די מפתיע.

כדי שלגלעד יהיה על מה לדבר כשהוא בא להתנגד. סמוך עליי שיש לי. מה שהתרחש היום בדיון על חסינות חברי כנסת בוועדת החוקה היה, אני חייב לומר, די מרשים. ניתנה החלטה על ידי שופט בית משפט שלמרות הוראת חוק החסינות המפורשת, שאומרת שחיפוש, אדוני חבר הכנסת מיקי לוי, כיושב-ראש הכנסת לשעבר הנושא יעניין אותך, וכאיש אכיפת חוק לשעבר הנושא יעניין אותך. - - - צריך אישור של היועץ המשפטי.

חיפוש במסמכים של חבר כנסת דורש לא רק אישורים כאלה, צריך צו שנותן שופט של בית משפט עליון רק בעבירות ביטחון מסוימות עם עשר שנים, ואז שופט בית המשפט העליון שנותן את הצו, רק הוא יכול לעיין במסמכים ולהחליט על מה חלה חסינות ועל מה לא, רק לטובת חקירה או מניעה של עבירות כאלה על ביטחון המדינה, ואז אפשר להסיר את החסינות ממסמכי חבר הכנסת.

מה שהתרחש בעניין לשכת שרת התחבורה מירי רגב, שופט נתן החלטה, שופט שלום, אמר: תעשו חיפוש בלשכת השרה, במשרד על כל חלקיו, לרבות הלשכה. אישר, אישר. אישר את החיפוש. ואז תפסו ארגזים, הוא אמר: תביאו, אני אעבור על החומרים. עבר על החומרים, למרות שהחוק אומר: רק שופט עליון, רק למטרות מסוימות, עבר על החומרים, סימן מה לדעתו שייך לחסינות, מה לדעתו לא שייך לחסינות, סימן ארגזים, עבר על יומנים. אני ראיתי את פסק הדין, את ההחלטה הזאת, וסמרו שערותיי, אין לי הרבה, אבל מה שנשאר סמר, ואמרתי: מה קורה פה? אין חוק במדינה? זימנתי דיון בנושא הזה. השופט אמר, מה התירוץ? הוא אמר: חסינות נועדה רק למנוע חקירות קנטרניות או טורדניות. זימנתי את גורמי האכיפה,

תגידו: כמה תיקים קנטרניים או טורדניים אתם מגישים בשנה בכלל ונגד נבחרי ציבור? במשטרה, כמה חיפושים או מעצרי שווא אתם עושים? אמרו: אין דבר כזה אצלנו, אנחנו לא עושים שום דבר קנטרני או טורדני. גם בתי המשפט אומרים: אנחנו לא מנהלים תיקים קנטרניים או טורדניים. שאלתי אותם: אוקיי, אם אתם לא עושים את זה, למה לדעתכם צריך חסינות?

החסינות היא למנוע קנטרני או טורדני, אפשר לוותר על חסינות, אין צורך בחסינות. חוסר הבנה מוחלט מה זה חסינות חברי כנסת, חוסר הבנה מוחלט איך צריכה להתנהל מערכת היחסים בין רשויות, וזה כשאלינו באים בטענות כוועדות, כיושבי ראש, כחברי כנסת, אומרים: בואו לא תדונו בתיק מתנהל, בואו לא תזמנו נושאי משרה שיפוטית. אתם תכבדו את החסינות שלהם ואת העצמאות שלהם,

יבוא שופט שלום, יעבור על יומנים של שר בישראל או של חבר כנסת, יעשה חיפוש בלשכה בניגוד לחוק, וכלום הכול בסדר, תגיש ערעור. הזיה מוחלטת, זה מצטרף כמובן גם למה שקורה בהליכים אזרחיים. ניהלתי על זה דיון בוועדה. מערכות אכיפת החוק של מדינת ישראל, הגיע הזמן שיאכפו את החוק גם על עצמן, בייחוד את החוקים שמגבילים את סמכויותיהן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אבקש לתמוך בחוק הירושה. אני מזמין את חבר הכנסת שר המשפטים יריב לוין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אני מודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט על הצעת החוק הזו, שהוא באמת פירט אותה, אין צורך שאני אחזור על הפרטים שלה. צריך לומר שסוגיית ההסתלקות ומעגל הקרובים שאפשר להסתלק לטובתם היא אכן נושא שבמשרד המשפטים אנחנו עוסקים בו זה כבר תקופה ארוכה. באופן עקרוני, יש הסכמה על הצורך ועל כך שיהיה נכון להרחיב את מעגל הקרובים שלטובתם אפשר להסתלק, אבל צריך גם לומר שהדבר הזה הוא לא נקי לגמרי מספקות, כי בסופו של דבר יש גם עיקרון של רצון לכבד את רצון המוריש. הדבר הזה יכול לפתוח פתח למניפולציות כאלה ואחרות בחלוקת העיזבון כאשר מעגל האפשרויות להסתלקות מתרחב, שכן כידוע בעת חלוקת ירושה, להבדיל מעסקאות רגילות, יש הבדלים גדולים והקלות גדולות גם בעולמות המיסים, בתהליכים שנדרשים לצורך הרישום וכו'. צריך גם לומר שהבעיה הזו עלתה בעוצמה מאוד גדולה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. היו לנו לא מעט סוגיות שנדרשנו אליהן בעניין הזה, העברנו גם חוק שהסדיר את אחת הסוגיות הכואבות ביותר, שהייתה השאלה מה קורה בעניין ירושה כאשר שני בני זוג נרצחו באותו אירוע של 7 באוקטובר, באותו טבח נורא, ולא ברור מי מהם נרצח קודם. בעבר לעניין דיני הירושה היו לזה משמעויות רבות, שאני לא רוצה להיכנס אליהן כרגע. ואז הם פיצלו - - - נכון. ואת העניין הזה הסדרנו,

בצורה מאוד טובה ומאוד נכונה, שפתרה בעיה גדולה מאוד - - משפטיים

נכון, נכון, נכון. - - וחסכה הרבה התדיינויות, הרבה עוגמת נפש. אני גם יכול לומר שישנה הצעת חוק ממשלתית שנמצאת בתהליכי הכנה, שעוסקת בדיוק בסוגיה הזאת, בהרחבת המעגל של אותם אלה שניתן להסתלק לטובתם, אבל אני בהחלט חושב שאין מניעה, ואפילו רצוי בינתיים לקדם את התהליך במסגרת הצעת החוק הפרטית. לכן הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. המשך הקידום יהיה כמובן בהסכמה עם משרד המשפטים, ואם תבוא הצעת החוק הממשלתית, הדברים ימוזגו, ככל שהיא תגיע במועד שהיא באמת תספיק לפני שתהליכי החקיקה הפרטית יקודמו. אני שוב מברך אותך חבר הכנסת רוטמן על הצעה נוספת חשובה וטובה, שבסך הכול תעזור ותועיל לציבור וגם מתאימה דינים שכבר נחקקו לפני שנים ארוכות למציאות חיים שהולכת ומשתנה ומחייבת דינמיות וגמישות בהתאמה של ההסדרים החקיקתיים כדי שנגיע לתוצאה המיטבית מבחינת הציבור בכללותו. כאמור, בכפוף להערה שהקראתי קודם, אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. אני מזמין את חבר הכנסת גלעד קריב לנמק את התנגדותו לחוק. אתה מתנגד לחוק כה חברתי? נשאת היום את שמה של חנה בבלי לשווא, אז אני, אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, כותרת החוק עוסקת בנושא הירושה, ואני מבקש לדבר על מורשת. בשעה הזו אמורה הייתה להסתיים הישיבה לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. על פי בקשת המשפחה, נוכח העובדה שאנחנו מצויים עדיין בעיצומה של מלחמה קשה, הישיבה הזו לא התקיימה היום, ואני מאוד מאוד מקווה שהדבר לא יהווה תקדים לשנים הבאות. את דעתי על מה שקרה כאן לפני כמה שעות כבר הבעתי בקול רם ותקיף, אבל אני מבקש בעת הזו, לקראת סיום יום הדיונים, לומר שכן, רבין צדק. רבין צדק כאשר הוא הבין שתפקידה של הממשלה להשקיע השקעה אסטרטגית בתשתיות מדינת הרווחה, בחינוך ובמערכת הבריאות תחת הקצאת כספים לסקטורים מסוימים בלבד. רבין צדק כשאמר - - - רבין צדק כאשר הוא הבין שממשלת ישראל חייבת להוביל מפנה אסטרטגי ביחסים בין המדינה לבין ציבור האזרחים הערבים, רבין צדק כאשר הוא אמר ששתי המילים החשובות ביותר שראש ממשלה צריך להכיר הן המילים "אני אחראי"; וכן, רבין גם צדק כאשר הוא אמר שתפקידה של ממשלה אחראית הוא לתרגם את העוצמה הצבאית למהלכים מדיניים - - רבין צדק כשהוא אמר - - - - - ושהעתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תלוי בעוז שלנו להיפרד ממיליוני פלסטינים באמצעות תהליך מדיני למרות כל המהמורות - - רבין טעה - - - רבין טעה - - - - - ובאמצעות הצגת אופק מבטיח לשני העמים שחיים בכברת הארץ הזו - - רבין רצה להפסיק את הסכמי אוסלו. - - הארץ המובטחת בין הירדן לים. חבר הכנסת קריב - - - ורבין צדק כאשר הוא אמר שהאלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה ויש להוקיע אותה.

וכן, כן, קשה עלינו היום הזה, שבו האדם שתלש סמל ממכוניתו של שר על מנת לומר שאנחנו יודעים להגיע גם אל רבין - - ניסו להתנקש בראש ממשלת ישראל - - - - - שהאדם הזה יושב על כיסא השר לביטחון לאומי.

- - - חבר הכנסת אושר שקלים. אבל דווקא מכיוון שהמציאות הנוכחית קשה עלינו, אני מבקש לומר - - אתה משווה את זה לסמל.

- - לכל אלו שרואים עצמם ממשיכי דרכו של רבין - - ניסו להתנקש בראש ממשלת ישראל,

- - שמורשת רבין הייתה גם הנחישות - - תודה רבה. - - והאמונה שאסור לוותר, והדרישה "אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום".

אנחנו לא נשכח - - אבל לא הבנתי למה אתה מתנגד. - - לא נסלח, ובמיוחד לא נוותר ולא נתייאש. יהי זכרו של ראש ממשלת ישראל - - סליחה,

הסתיים הזמן. - - ושר הביטחון - - תודה רבה. - - יצחק בן רוזה ונחמיה רבין, מופת בעבור כולנו. תודה רבה. רבין צדק כשהוא אמר שבג"ץ, חשוב שידע את מגבלותיו. חבר הכנסת שמחה רוטמן ישיב להתנגדות. אני מבקש לא להפריע, חברי הכנסת. "אינני מתרגש מבג"ץ,

אני שמח שהוא עמד על דעתו בעניין רמת הגולן,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להסכים עם המתנגד פה, בהקשר הזה, חבר הכנסת גלעד קריב. אני חושב שמורשת רבין, וגם עם חברתו לסיעה שהסתובבה היום עם חולצת "רבין צדק" אני חושב שרבין בהחלט צדק שמי שירד מרמת הגולן יפקיר את ביטחונה של מדינת ישראל, רבין בהחלט צדק כשהוא אמר שצריך להילחם בטרור בלי בג"ץ ובלי בצלם ובלי אימהות נגד שתיקה, רבין בהחלט צדק, אולי את זה אני לא אגיד, כי בהמשך לדיון, כשדיברתי קודם על חוק החסינות, אם אני אגיד את זה פה אני לא יודע מה יעשו לי, אבל לו לא עשו כלום כשהוא אמר שצריך לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. אני לא יודע מה יעשו לי, אז אני רק מצטט. רבין צדק בהרבה מאוד דברים, חבל שהאנשים שאוחזים במורשתו, כולל אגב האמירה שלו שהסכמי אוסלו לא מיועדים להגיע למדינה פלסטינית. נראה לי שלזה אתה קצת פחות מתחבר, חבר הכנסת גלעד קריב, כי בהצבעה נגד מדינה פלסטינית איכשהו נעלמתם. 80 חברי כנסת הצביעו כאן נגד מדינה פלסטינית, ואתם התאדיתם. גם להסית נגד ראש ממשלה מכהן - - - 92. עכשיו, גם, אני מקווה בשבילכם שיום אחד תלמדו ממורשת רבין ותנהגו כפי שנדרש. אני גם אגיד עוד דבר: כאשר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, עשה את הסכמי אוסלו, הוא אמר אמירה שאם יפרו את ההסכמים והרובים שאנחנו נותנים, הם נתנו לשוטרים הפלסטינים, יופנו כנגדנו, אנחנו נבטל אותם, נבטל את עזה ויריחו תחילה, נבטל את הסכמי אוסלו, ונשוב לשלוט בכל חלקי ארצנו בלי לתת לרוצחים בחליפה ולפעמים גם לא בחליפה לרצוח בנו ולהרוג בנו. אני מקווה, לאור הדברים של שגריר ארצות הברית החדש בישראל ושר ההגנה ושר החוץ וכל השרים וכל הממשל האמריקאי החדש, אני מאוד מקווה שגם את החלק הזה במורשת רבין, של ביטול הסכמי אוסלו בגלל שהנשקים שנתנו להם מופנים כנגדנו, ואני חושב שכדאי אפילו לבטל את הסכמי עזה ויריחו,

תודה רבה. גם את הסכם השלום עם מצרים.

להצבעה על הצעת חוק הירושה (תיקון, הרחבת הזכות להסתלקות), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הירושה (תיקון, הרחבת הזכות להסתלקות), התשפ"ד 2024, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 17, אין מתנגדים, אני קובע כי הצעת חוק הירושה (תיקון, הרחבת הזכות להסתלקות), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעות דחופות לסדר-היום. ההצעה הדחופה הראשונה היא בנושא: 31 ילדים נהרגו בחמש השנים האחרונות בתאונות דרכים בסביבתם של גני ילדים ובתי ספר. את ההצעה הגישו חברי הכנסת סימון מושיאשוילי, ואליד אלהואשלה ומשה טור פז. ראשון המנמקים, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר, מכובדיי כולם, ההצעה לסדר-היום שהגשתי היא על מנת להעלות את הסוגיה ולנסות לתת לה פתרון ולו חלקי, סוגיה שממחישה את הצורך בפעולה מיידית לשיפור הבטיחות בדרכים סביב מוסדות חינוך. פרסום דוח Any way של ארגון "נתון לשינוי" בשיתוף "אור ירוק" חושף נתונים מטרידים מאוד מחמש השנים האחרונות בלבד. אני רוצה ככה, על קצה המזלג, לומר כמה נתונים, אז נא תשומת ליבכם לנתון המחריד: בין השנים 2019 2024 נפגעו 5,953 ילדים ובני נוער בתאונות דרכים בסמוך לגני ילדים ובתי ספר ברחבי הארץ. מתוך אלה 31 ילדים קיפחו את חייהם, 452 נפצעו קשה, ו-5,470 ילדים ובני נוער נפצעו קל. הנתונים הללו אינם סתם מספרים, מאחוריהם מעטפת שלמה של משפחות, הם חיים שנפגעו וחלקם לתמיד, לצערנו. האם ייתכן שנמשיך לעמוד מנגד כשמדי שנה ילדים נפגעים בגלל חוסר תשומת לב לסכנות היום-יומיות בדרכים? אנחנו חייבים לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים כדי להגן עליהם, כדי להבטיח שחייהם לא יהיו בסכנה רק משום שהם עושים את דרכם ללימודים. אני קורא לעיריות, לגופים הסטטוטוריים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר להקצות משאבים, לקדם צעדים מעשיים על מנת להבטיח את בטיחותם של הילדים שלנו בסביבת מוסדות החינוך. ישנם כמה צעדים שאפשר לעשות, כדאי לעשות וחייבים לעשות. בנוסף, חשוב לוודא ולחזק את האכיפה באותם אזורים ולוודא שהנהגים ידעו שהאחריות המוטלת עליהם היא עצומה. אדוני היושב-ראש, לא פחות חשוב: עלינו להעלות את המודעות בקרב הציבור וגם בקרב הילדים עצמם לסכנות ולהבטחת התנהלותם הבטוחה בדרכים. אני זוכר שכשאני הייתי ילד, הייתה שעת זה"ב,

זהירות בדרכים, זה יכול לעזור, ולו לטפטף לילד חצי שעה שבועית, חצי שעה,

ישנם מספר צעדים אפשריים לשיפור הבטיחות וליצירת school zone. לצורך העניין, הצבת אמצעי האטה בקרבת מוסדות חינוך, זה לתשומת ליבן של המועצות המקומיות, העיריות וכו' והצבת תמרורים של מעברי חצייה זוהרים. בנוסף הגברת האכיפה בסביבת מוסדות החינוך, הגברת החינוך התעבורתי, העברת סדנאות וחוגים בבתי הספר, וביצוע בדיקות תקופתיות לתשתיות בסביבת בתי הספר והגנים, על מנת להבטיח שהן מתאימות ויעילות למעבר הולכי רגל וילדים, בשימת לב ודגש על ילדים. אני מבקש מכולכם לתמוך בבקשה לדון באופן דחוף ולפעול בהקדם האפשרי למען בטיחות ילדינו.

אבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדה הרלוונטית, להערכתי כלכלה, לשם זה אמור ללכת.

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה קשה ומבחינת תאונות הדרכים בכלל. בשבוע שעבר התקיים כנס בנושא הזה, דיברנו רבות. אבל צריך להפוך את הנושא הזה ולשים אותו על סדר-היום ולעבור למעשים.

אנחנו רואים שהמשרד לא מצליח לטפל בסוגיה הזאת, לא מצליח לצמצם את מספר התאונות, את מספר הנרצחים והנהרגים וההרוגים בתאונת הדרכים, הממשלה חייבת לפעול, הכנסת חייבת גם להתקדם. וכמו שאמר קודמי בדבריו, חברי סימון, אנחנו מחויבים לטפל בנושא הזה. וזה צריך לעבור לוועדת הכלכלה במקרה הזה. צריכים לחקור את זה בוועדה, לא במובן של חקירה, אבל צריך להתקדם בנושא הזה. המנכ"ל צריך להגיע, אי-אפשר לסבול את העלייה הזאת מבחינת תאונות הדרכים. אני גם רוצה להתייחס

אדוני היושב-ראש, של מספר הנרצחים בחברה הערבית. המספר מאוד גבוה ביחס לאחוז האוכלוסייה מסך כל אזרחי המדינה. זה מספר מאוד גבוה, ואנחנו לא יודעים מה המשרד מתכנן לעשות. בנושא הזה אני לא עושה הבדלה בין אזרחים, להפך, המשרד צריך להיכנס בעובי הקורה, לטפל במספרים האסטרונומיים האלה ביחס למדינות אירופה. ולכן אנחנו חייבים לראות תוצאות בנושא הזה. נושא אחר שאני רוצה להתייחס אליו, אדוני היושב-ראש, במסגרת הזמן שנותר לי, אני רוצה להתייחס ליישוב אום בטין בנגב. היישוב מנותק בכלל, מוסדות הציבור ביישוב מנותקים מהחשמל. פניתי בשבוע שעבר בשאילתה לשר אלי כהן על מנת לטפל בסוגייה הזאת. אי-אפשר שהמוסדות יהיו בלי חשמל, קופת חולים בלי חשמל, גם בתי הספר והגנים, במיוחד במזג האוויר הזה. ולכן אני מצפה מהמשרד וגם מחברת החשמל לטפל בנושא הזה, ולהחזיר את הקווים ולהחזיר את החשמל ליישוב.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול תודה לחבריי ואליד וסימון

הגשת הדיון הדחוף הזה, השאילתה הדחופה. אני רוצה לומר כך.

אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי זה כשאני חוזר מבית הספר, אני פחות או יותר בכיתה ג', ועומד לחצות את הכביש במרכז העיר חיפה, אז גרתי שם, ופתאום עובר אותי ילד, בערך בגילי. אני עמדתי במעבר החצייה והוא רץ אל הכביש באור אדום, ומול העיניים שלי הגיע אוטו ודרס אותו. אני זוכר את עצמי חוזר הביתה מוכה בתדהמה, וזה סוג של מראות שהולכים איתך. אני חושב שהאחריות שלנו, נבחרי הציבור, לתאונות הדרכים בכלל ולתאונות הדרכים ליד מוסדות החינוך, בפרט של ילדים, השנה לא עומדת במבחן המציאות. המספרים הם מזעזעים, העלייה בהרוגים בתאונות הדרכים בישראל היא גבוהה מאוד ב-2024, נתונים נוראיים. וזה אחרי שנים שהייתה הצלחה בהורדת הנתון הזה. והפגיעה בילדים בסביבות מוסדות החינוך היא נקודת תורפה בפני עצמה. עסקתי בנושא הזה בהיותי איש חינוך וגם כראש מינהל החינוך בירושלים. ואני רוצה לומר פה משהו מאוד חשוב, וזו הסיבה שהצטרפתי להצעה הזו: יש מה לעשות, כלומר באופן די מדהים עשייה עקבית, שיטתית, במלחמה בתאונות הדרכים, בעיקר של ילדים ליד מוסדות חינוך, נותנת פירות ומביאה תוצאות. יש כאן מספר שותפים שאחראים לאירוע הזה. קודם כול הרשויות המקומיות, כי כל אחת בגבולה יש לה הרבה מאוד לעשות, יש גם תקציבים ייעודיים שהולכים לנושא בטיחות בדרכים סביב בתי הספר. יש פרויקט ארצי, לדעתי נדיר, אדוני היושב-ראש, נדיר בכך שהוא עובד עשרות שנים, מה שנקרא משמרות הזה"ב. הוא עולה מעט מאוד ויש לו אפקטיביות גבוהה בכל מקום שהוא נמצא בו. הוא גם תורם לחינוך של הילדים ולמודעות. שלישית יש כאן עבודה ממשלתית, שלא נעשית מספיק טוב, לא במשרד החינוך, לא במשרד התחבורה ולא בהיבטים של משרד הפנים. לכן אני חושב שנדרשת פה עשייה. אני חושב שאנחנו חברי הכנסת יכולים לדחוף פה על ידי חיבור כל המשרדים והרשויות לפעילות אפקטיבית יותר.

אני קורא שאנחנו מכאן נמשיך את הדיון בוועדה הרלוונטית ואכן נחולל את השינוי הזה.

ישיב על ההצעה סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב,

תודה רבה. מכובדי היושב-ראש, השר, חברי הכנסת, תודה מיוחדת למבקשים את ההצעה הדחופה לסדר-היום, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, חבר כנסת ואליד אלהואשלה, וחבר הכנסת משה טור פז. הנושא הוא חשוב ודחוף, ואין ספק שההעלאה שלכם לסדר-היום היא מתוך מודעות ואחריות גדולה מאוד, שכולנו צריכים להרגיש, כפי שגם הזכרתם בדבריכם באופן כללי על תאונות הדרכים, שיש בהן עלייה גדולה מאוד. אני חושב שבשבוע הבא כבר קיים דיון מיוחד בכנסת, שבוע של בטיחות בדרכים. אנחנו עדים לעלייה גבוהה מאוד במספר ההרוגים והנפגעים. יחד עם זאת, אין ספק שתאונות דרכים אצל ילדים זה דורש משנה זהירות ודורש מאיתנו עוד יותר תשומת לב וטיפול. בוודאי ובוודאי בסביבת בתי הספר ובגני הילדים, ששם זה צריך להיות המקום הבטוח של הילדים, ולצערנו זה לא קורה כך. בכל אופן אני מנסה לתמצת כמה וכמה דברים שנעשים או שצריכים להיעשות יותר בנושא בטיחות בסביבת בית הספר. זה מתחלק לכמה סוגיות. קודם כול, בוודאי שזאת מוכנות של תשתית, חבר הכנסת משה טור פז מכיר את זה, יש חוזר מנכ"ל של משרד החינוך שמנחה את בתי הספר לבצע בחינה של מעטפת הבטיחות הפיזית ולפעול לקידומה. בוצע סקר על ידי הרלב"ד, הסקר נסגר למילוי ב-31 באוקטובר, לפני כמה ימים. בשלב זה אנחנו עובדים על ממצאים וכשאלו יתקבלו אנחנו נפרסם את תשובת הרלב"ד בקשר למוכנות התשתית, שזה דבר חשוב ודבר בסיסי.

כולכם הזכרתם בדבריכם את משמרות הזה"ב, ואתם באמת צודקים. מערך שוטרי ושוטרות הזה"ב קוצץ, לצערנו, הוא פועל במודל שונה ממה שהיה בעבר. קיימים פערים באיכות ובכמות ההכשרה. ישנה חשיבות גדולה להחזיר את המתכונת הקודמת שזה ייתן מענה ואני שמח שכולכם הזכרתם שזה היה אפקטיבי מאוד. הדבר השלישי שקיים זאת התנהלות בטוחה של ההורים ושל התלמידים, חשוב שתהיה התנהגות מתאימה ואחראית.

הסעות תלמידים הן גם גורם חשוב, בשביל זה צריך הכשרת נהגים, פיקוח עליהם בזמן הנסיעה. יש פעילות של הרשויות המקומיות יחד עם משרד החינוך והרלב"ד, שעושים לפרקים הכשרות נהגים, כנסים לנהגים. כמובן שהרלב"ד מעודדת את הרשויות ומכשירה לפני פתיחת שנת הלימודים את נהגי ההסעות ואת המלווים, ובנוסף מעודדים פרויקטים שנקראים "נאמני בטיחות בהסעות" ההורים או המתנדבים עושים את זה. זה דבר שחשוב לעשות. יש עוד פעילות כללית שנקראת "עיר בטוחה"; התפיסה של "עיר בטוחה" היא להוריד את מהירות הנסיעה, שזה הדבר שגורם לתאונות הדרכים הכי הרבה, בוודאי באזורים רגישים, וכפי שציינתם, בדגש על אזורי מוסדות חינוך. סל בטיחות עירוני, לערים יש תקציבים ייחודיים לקיים בטיחות ולקדם בטיחות בסביבות מוסדות חינוך ואזורי מיתון תנועה. זה סל בטיחות עירוני שיש לעירייה, והיא יכולה לקבל מזה גם תקציב של משרד התחבורה. ויש מה שנקרא מפקד מעטפת בטיחות בדרכים, יחד עם הרשויות המקומיות ומשרד החינוך אנחנו עושים, הרלב"ד עושים מעטפת של בטיחות בדרכים, איתור ליקויים וכשלים בתחום הבטיחות בדרכים בסביבת בתי הספר. מי שצריך לעשות ולהוביל את זה הוא כמובן, הרשות המקומית,

הרלב"ד של משרד התחבורה פועלים ליצירת תמריצים, עידוד והגברת המודעות. עוד שני דברים שכולנו יודעים, ובזה אסיים: הסברה והגברת מודעות הן דבר מרכזי שצריך לעשות. כל הזמן יש פעילות בעניין הזה, בתכנון מסלול בטוח להליכה לבתי הספר, הורדת תלמידים בסביבת בית הספר, אנחנו רואים שהיום הרבה הורים מביאים את הילדים שלהם לבתי ספר, אנחנו רואים שמה שנעשה בסביבה הזאת הוא מפגע בטיחותי, רכיבה בטוחה של אופניים ואופניים חשמליים, שזה לא בגיל בית ספר, חגירה נכונה ועוד מיזמים להורדה והעלאה בטוחה של תלמידים על ידי נהגי ההסעות. והדבר האחרון, חשוב, טיפול בקשיים. אתם הזכרתם את זה ואתה הזכרת, חבר הכנסת סימון, טיפול בקשיים תשתיתיים. בשנים הקודמות היה תקציב לזה, תקציב ב-2023, תקציבים נכבדים יחד עם הרלב"ד ויחד עם משרד החינוך והרשות המקומית, שמבצע גם מיפוי וגם תיקון הליקויים. אני מקווה שצריך, אין ספק שצריך לעשות, וצריך לעשות יותר. אין לי ספק שאם ביקשתם דיון בוועדה, אנחנו מסכימים לדיון בוועדה. בוועדה צריך לפרט יותר ולהיכנס לכל מה שהזכרתי פה באופן פרטני יותר, ולראות איך מקדמים. אני שוב מודה לכם על העלאת הנושא לסדר-היום.

האם תשובת השר מקובלת עליכם? ממצה? לא יהיה דיון בוועדה. יהיה. היא לא ממצה. - - - יש להעביר את זה לדיון בוועדה. אנחנו מבקשים להעביר את זה לדיון בוועדת הכלכלה. טוב, אנחנו נעביר את זה לדיון בוועדת הכלכלה,

הצבעה. רגע, קואליציה בעד או נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבל. שבעה בעד, אחד נמנע. אני מודיע שהדיון יעבור לוועדת הכלכלה. תודה. ההצעה הדחופה הבאה היא בנושא: נתיבי התחבורה הציבורית כמקור להעשרת קופות הרשויות. את ההצעה הגיש חבר הכנסת ארז מלול. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, כבוד השר, כבוד סגן השר אורי מקלב, הנושא הוא נתיבי התחבורה הציבורית, שזכו לשם נת"צים, אני לא מדבר על נת"צים שלצערי מהווים סיכון בטיחותי להולכי רגל, כמו ברחוב גולדה מאיר בירושלים, שזה גם נושא עצוב מאוד, הולכי רגל מתבלבלים שם בגולדה מאיר, יש שלושה נתיבים רגילים וזה ירוק, ואנשים לא שמים לב שהנתיב השלישי או הרביעי הוא נת"צ, שבו האדום, האוטובוסים ממשיכים. לפני ארבע שנים נפגעה שם ילדה, המשפחה פנתה אליי בעניין, ועד היום היא בשיקום,

עדיין לא השתקמה. כמה פעמים פנינו אליכם בשאילתה לראות אם סידרו את זה, לא קיבלנו מענה. אבל זה לא הנושא. העליתי את זה כי היה חשוב שאעלה בשביל המשפחה. הנושא הוא הנת"צים שהפכו להיות מסחטת כספים ואמצעי להעשיר את הקופות של הרשויות המקומיות. באחת העיריות פנה אזרח וסיפר לי, וראש העיר אמר, תגיד תודה שזה רק קנס כספי ואין נקודות. כאילו, כסף אפשר לקחת לאזרחים. תגיד תודה שזה, זו תשובה? תשובה לא ראויה, כמובן. אני מדבר על מקומות שבהם הדוח פשוט לא הוגן. העירייה פשוט צריכה לא לתת דוחות בכבישים האלה. מדובר במיליוני שקלים שהאזרחים משלמים סתם,

לא שהם עושים עבירה במתכוון או שהם נוסעים על נת"צ כי בא להם, אלא כי הם חייבים. זה עוול נורא ועושק משווע. כאשר מדובר ברמזורים קרובים בסוף הנתיב הציבורי, מי שמתכנן לפנות ימינה, מתי אין לו דוח? רק אם זה ממש סמוך לרמזור או סמוך לפנייה ימינה. אבל אם אתה פונה כבר מרחוק, אז אתה מקבל דוח. עכשיו, כאשר אתה רואה מרחוק שהפנייה ימינה עמוסה, ואתה חייב לעבור, יש לך שתי ברירות: או לעבור דרך הנתיב הציבורי קצת לפני הפנייה או פשוט לעשות עבירה ולחתוך, ואז זה מסכן גם חיי אדם. זה לא רק דוח, זה מסכן חיי אדם. יש נהגים ונהגות שבכל מקרה לא מוכנים להמר שיהיה להם מקום פנוי בנתיב הימני בסמוך לפנייה, והם רוצים להיות בטוחים שהם יוכלו לפנות ימינה כי אחרת זה גם מאריך להם את הדרך, ואין אחרי זה פנייה, והם צריכים לעשות פרסה, ומקבלים קנס הביתה על זה שהם בסך הכול רצו לפנות ימינה בבטחה. אביא כמה מקומות ובזה אסיים: רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, כל מי שמעוניין לפנות ימינה לרחוב סוקולוב או לרחוב הרב שך או שמאלה לרחוב מצדה, יהיה חייב ברוב המקרים לעלות על הנתיב הימני כבר ברמזור הקודם. מי שגר שם מכיר. מדובר במטרים בודדים, ובדרך כלל האוטובוסים ממלאים את כל הנתיב בצמוד לרמזור. רחוב אוהל יהושע בירושלים, כל מי שעולה את העלייה הזאת ומבקש לפנות ימינה לרחוב קדושת אהרון מבעלז או לרחוב בינת יששכר, אם הוא יחכה לקטע שצמוד לרמזור כשהוא פונה ימינה, תמיד הכביש יהיה מאויש, ולכן פונים ימינה קודם וחוטפים קנס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לי עוד טענות רבות בנושא זה. אבל אני רוצה באמת לקצר. יש מקומות שבהם יותר גרוע ממה שהזכרתי, שאין מצב שלא לנסוע בנתיב הציבורי או לפחות לחצות אותו. כמו למי שמגיע מגבעת שאול בירושלים ומתעתד בהמשך לנסוע שמאלה לרחוב ירמיהו, אין שום אפשרות שלא לחצות את הנתיב הציבורי. יש מקומות שבהם לא שמים לב לנתיב הציבורי, כמו למשל, כשמגיעים מכיוון 443 וחוצים את הצומת של מחנה עופר לכיוון כביש בגין. עד ששמים לב וסוטים לנתיב השמאלי, הקנס כבר בדרך הביתה. קיצורו של דבר, נושא הנת"צים מחייבים בחינה. האם זה באמת אקטואלי היום? האם זה באמת עוזר? הרבה אוטובוסים בכלל נוסעים בנתיב הפרטי, ואתה רואה את הנתיב הציבורי פנוי. חבר הכנסת מיקי לוי מכיר את הבעיה הזאת. גם לי קורה, וקיבלתי קנס. הייתי ממהר לפתוח את המליאה, וקיבלתי. אתה מבין, אתה מערער, וזה לא מעניין אותם. הרשויות קשוחות מאוד. רוב הערעורים לא מתקבלים. לכן אני מבקש מסגן שרת התחבורה הרב אורי מקלב: אני יודע שפניות ציבור אצלך זה ידוע בכל הארץ, זה מדרגה ראשונה, והאזרחים באמת פונים אליך שתעזור להם בעניין הזה. תודה רבה. סגן השר מקלב, מעוניין להשיב? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי חבר הכנסת ארז מלול, אני בהחלט חושב שהנושא שהעלית הוא נושא חשוב שמעסיק נהגים רבים שמתחבטים וחוששים או גם מקבלים דוחות שלטענתם לא היו מוצדקים, לא בצורה מאוזנת,

אני לא מקל ראש בפנייה הזאת, ועוד לפני שאני אענה את התשובות הכתובות שנתנו לי, אני רוצה להזדהות עם הדברים. מצד אחד אין ספק שצריכה להיות אכיפה. אף אחד לא אמר שלא צריך אכיפה. השאלה היא אם יש כאן גם מכשלה, השאלה אם גם מי שרוצה לעמוד בחוק, אבל הוא נאלץ, כמו שאתה אומר, בגלל שהוא צריך להשתלב ימינה או שהוא רוצה לצאת מהנתיב, והוא נכנס, גם מישהו שאני מכיר קיבל לאחרונה דוח בכניסה לירושלים. אתה הבאת דוגמאות ספציפיות, אבל אנחנו כולנו עולים מכביש 1. הוא אומר שכשהוא כבר היה, הוא שם לב שהוא נמצא בנתיב התחבורה הציבורית, רואים שהוא מאותת אחרי כמה מטרים אבל היה קשה, היו שתי משאיות - - סגן השר, המצלמה מכוונת לקטע - - - וזה מייד אחרי הסיבוב. אז אני חושב שזה לא נכון, וצריך באמת לפעול בעניין הזה. הבאת דוגמאות שאני חושב שאת כולן אני מכיר. אולי אני לא מכיר כל כך את ז'בוטינסקי-סוקולוב והרב שך. אני מכיר את ז'בוטינסקי-כביש גהה, שהוא גם - - - חמור מאוד שאתה לא מכיר את הרב שך. אני מכיר את הרב שך אני לא נוסע הרבה, אני יודע שזה היה לשעבר רחוב הרצל. עליי זה לא, אני מבני ברק לשעבר, בוודאי שאני מכיר, כשאני נוהג, לא יוצא לי להיכנס הרבה מז'בוטינסקי לכיוון רחוב הרב שך. יוצא לי להיכנס מז'בוטינסקי לכביש גהה, שם יש גם נתיב תחבורה ציבורית ואתה צריך לחצות אותו. זאת אומרת כל החציות האלה, הן גורמות, ועדיין נהגים פחות מיומנים שרוצים להשתלב, מקבלים בשלב הרבה יותר מוקדם. אבל אני גם חושב שהיקפי הדוחות מתמיהים. אני עוזר לך גם בהצעה לסדר-היום. בשנת 2023 עיריית תל אביב חילקה 762,000 דוחות בהיקפים כספיים של 236 מיליון שקל. זה אפיק הכנסה למאזן, אני שמעתי את זה גם בנושא אחר שדנו בו עכשיו, לפני התקציב, על מספר הדוחות, הכספים, זה באמת מעורר שאלה. רובם מנתיב התחבורה הציבורית, לא מחניות ומדרכות. אולי גם, אבל בעיקר, וגם בגלל הסכומים, על נתיב תחבורה ציבורית זה 500 שקל. אני גם רוצה לציין שעכשיו הולכים לאכוף את זה עוד יותר חזק. הנושא של אכיפה היא בעייתית. גם הבוקר קיבלתי הרבה טלפונים, ואני אומר את זה בגלוי, בכביש 1 יש נתיב תחבורה ציבורית, והמשטרה אוכפת את זה, אלה לא מצלמות פיזית, וזה גורם לפקקים ולעומסים בכביש. כשניידת עומדת על הכביש, זה מאט את התנועה. מספיק האטה של רכב אחד שאנחנו יודעים שהוא מקולקל. אלה דברים שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליהם. אנחנו צריכים לא לגרום לכך שזה יהיה נתיב הכנסה והכשלה של ציבור, אלא צריך שזה יהיה אמיתי במקסימום שלו, לא בצורה מכשילה. גם אם יש ספק בעניין הזה, צריך לתת את הכול. הזכרת את אוהל יהושע,

אני גם רוצה לצאת מהנושא, אבל מה ששאלת לגבי אותה בת, אני לא רוצה להגיד את השם, אני חושב שאני מכיר את המקרה, בכביש גולדה יש שינוי עכשיו לגמרי. משנים את הכביש ואת הכול עם רכבת קלה, עם תחנת רכבת קלה, אז יהיה נתיב לקו שעובר שם. אני מניח שהנושא הבטיחותי יטופל לאין ערוך לפי תקנים של היום. באופן כללי, בדידי הווה עובדא: לפני כמה ימים נסעתי בכביש גולדה. נהג סטה מהנתיב שלו, ואני הייתי צריך לברוח לנתיב של התחבורה הציבורית. זה היה אחרי השעה 22:00, אז לא קיבלתי דוח.

בהחלט יכול להיות שהייתי מקבל דוח. כשאני פניתי, הנהג אחרי זה בא ברמזור ואומר, אני הרמתי את הטלפון.

והייתי חייב לסטות לנתיב של התחבורה הציבורית. ההנחיות של משרד התחבורה הן הנחיות שצריך לאכוף. רשות שלא אוכפת, אנחנו ניקח לה את הסמכות. אבל איך הביצוע? מה התקנים? כמה מטר לפני הפנייה ימינה? איך לעשות את זה? אלה דברים שצריך, לפי דעתי - - - זה יכול להיות בכל מקום,

אבל צריך חקיקה. לכן לא יכולנו לעשות תקנה ש-100 מטר לפני הפנייה ימינה, כל מקום צריך להיות אינדיווידואלי. כשראיתי את השאילתה הזאת שאלתי,

למה זה קשור אליי ולא למשרד הפנים? אבל אמרתי, לא, צריך לענות על זה. כשרשויות צריכות להתנהל נכון, אני צריך לפנות למשרד הפנים. אני חושב שבמקרה הזה צריך להכניס גם את משרד המשפטים. משרד המשפטים הוא הגורם שאחראי מתי מותר לתת את הדוחות ואיך נותנים את הדוחות. את המסגרת הזאת משרד המשפטים צריך לתת.

יש לו הפלטפורמה המשפטית הנכונה. אני חושב שדיון בוועדה בעניין הזה יכול להועיל, אני חושב שצריך לעשות אותו בנושא הזה כדי לקבוע בסופו של דבר נוסחה שתבוא ותגיד שלא יכול להיות, כמה הכניסה לפני כן, האם יש כאן כישלון, אין לי שום עניין שאנשים ישלמו קנסות,

יש לנו עניין שהנתיבים האלה יהיו נתיבים פתוחים בסוג של נר"ת או רק של נתיבים של תחבורה ציבורית, אלה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אני אסיים בזה. אני רק אראה אם לא דילגתי על משהו שחשוב למשרד התחבורה או לגורמים המקצועיים ששלחו אותי בעניין הזה. ברור שהכול נעשה על ידי אנשים מקצועיים שעוברים אחר כך על הצילום. אמרת שגם לא תמיד מתחשבים. אמרו: יש מצלמות מוצבות. מצב שבו יש נתיב תחבורה ציבורית המצוי על תוואי פנייה ימינה ויש רכב המבקש להשתלב בנתיב סמוך לאותה פנייה, מה שכולכם העליתם, אין הדבר מהווה עילה למתן דוח. זאת הודעה רשמית, זאת לא סיבה. יש מצלמות המוצבות לאורך נתיב התחבורה הציבורית, ורק כאשר הרכב נסע לאורך מקטע שלם או שני מקטעים, נשלח צילום האירוע ליחידת האכיפה לצורך פענוח. אז זה דבר טוב. אבל אתה אומר שיש מקומות שצריך להתחיל איתם הרבה יותר מוקדם. - - - צריך 30 40 שניות כדי - - - כשאתה משתלב - - - אתה לא יכול לחתוך ישר. אתה רואה, בודק, מראה - - - חבר הכנסת מלול, גם זה אינדיווידואלי. יש נהגים מיומנים אחרי 50 שנות נהיגה, כמו עבדכם הנאמן, יותר קל לו להשתלב ברגע האחרון, ויש כאלה שהם בשנה הראשונה - - - לא מכירים. אנחנו מכירים את גולדה - - - אתה לא בדיוק יודע, אתה מתבלבל. סתם להכשיל את הציבור ולהוציא כסף. אני מקבל את הדברים האלה, שצריך את הבדיקה ואת הדיון איך אנחנו יכולים לעשות נוסחה שתהיה בונה, שלנתיבי התחבורה הציבורית תהיה אכיפה וישמשו לצורך התחבורה הציבורית, ומצד שני שהאזרחים, הנוסעים והנהגים לא ייפגעו שלא בצדק, אני מסכים. אני ממליץ לדון בזה בוועדה. איזו ועדה אתם רוצים, חבר הכנסת ארז? ועדת הכלכלה. בסדר. אז בהסכמה של השר ושל המציעים אני קובע שהדיון יעבור לוועדת הכלכלה. אנחנו צריכים להצביע, גברתי? אז נצביע על כך שהדיון יעבור לוועדת הכלכלה. הצבעה.

שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הדיון יעבור לוועדת הכלכלה. נעבור לנושא הבא: מחדל הנגישות בתחבורה הציבורית: פגיעה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. את ההצעה הגישו חברי הכנסת יונתן מישרקי,

צגה מלקו, משה רוט, יאסר חוג'יראת ואחמד טיבי. חבר הכנסת מישרקי נמצא? איננו, חבר הכנסת רון כץ, איננו, חברת הכנסת מלקו, איננה. חבר הכנסת משה רוט, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא שבהצעה הדחופה, למרות שכתוב "מחדל הנגישות", אני לא מדבר על המחדל. מה שהיה היה. אני רוצה לדבר על מה שהולך להיות. אני מתאר לעצמי שסגן השר גם שומע אותי,

מזכירות הכנסת? הוא יכול לשמוע את שנינו, אני מתאר לעצמי. אדוני סגן השר, אתה מייצג את משרד התחבורה, לצורך העניין, ואתה חשוד אצל אזרחי ישראל שאתה דואג לפרט. אני יודע שזה נכון. אתה יכול להודות באשמה, זה נכון שאתה דואג לאזרחי ישראל. אז אני רוצה לספר לכנסת ולך, אני רוצה לדבר על כמה נתונים: במדינת ישראל יש לנו מעל מיליון, בעצם 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות. זאת אומרת 17% מהאוכלוסייה, אם מסתכלים על כל הגילאים. אם מדברים על הגילאים המבוגרים יותר, זאת אומרת מעל 20 ומעלה, אנחנו מדברים על קרוב ל-1.2 מיליון אנשים. כשאנחנו מדברים על האחוזים האלה, האנשים האלה, אז אנחנו צריכים לדעת עכשיו מה קורה במצב של התחבורה הציבורית, יש נגישות לאנשים האלה או לא?

4.3% מהקווים נגישים, רק 4%, זאת אומרת 4.3%. אנחנו מדברים על 95.7% לא נגישים בכלל. אנשים מספרים לי שההורים שלהם לא יכולים להגיע, לא יכולים לנסוע בגלל שיש כיסא גלגלים, אז פשוט אין אפשרות להגיע מעיר לעיר, ממקום למקום. אנחנו כולאים, סליחה על הביטוי, את האנשים האלה בגלל שאין אוטובוס שמתאים לנגישות. בקווים העירוניים יש פתרון, ובאמת אנשים יכולים לזוז, אבל לא יכולים לצאת מהעיר, מעל 95%. הדבר הזה כמובן צריך פתרון, ופתרון אמיתי, ואני לא מצפה שזה יקרה ביום אחד, אבל אני כן מצפה שסוף כל סוף לא רק דיבורים, אלא שיתחילו באמת לפעול ולתת את האפשרות הזאת. אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, סגן השר, ואני רוצה בתוך הדברים האלה, כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות, גם אנשים שאינם מוגבלים, המדינה מתפתחת, ברוך השם, אנשים עוברים מעיר לעיר, מתחילים לגור בכל מיני מקומות חדשים, והדבר האחרון זאת התחבורה הציבורית. במקום שזה יהיה הדבר הראשון, ברגע שהתחילו עכשיו אנשים להתיישב בטבריה, כבר יש אנשים, כבר אנשים נולדים שם, כבר יש ילידי טבריה, תארו לעצמכם, יש ילידי טבריה שהולכים להיות בר מצווה כבר, אבל עדיין אין אוטובוס להגיע לבר מצווה הזאת של הילד שנולד שם. זאת אומרת שאנחנו מבקשים מאנשים: תצאו מהמרכז, תעברו לפריפריה, אבל אחרי זה מגבילים אותם בנושא של התחבורה הציבורית. תחבורה ציבורית זה תשתית, בוודאי בפרט לאנשים שאין להם יכולת אחרת, הן לאנשים עם מוגבלויות והן סתם ככה לאזרחים שגרים בפריפריה ועשו בדיוק את מה שביקשנו מהם לעשות, אבל אנחנו לא מספקים להם את התשתית. אנא, כבוד חבר הכנסת מקלב, סליחה, סגן השר מקלב, אנא קח את זה כמשימה. אתה ראוי למשימה הזאת, אני מבקש ממך, לך בכוח זה ותציל את המצב.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי. הוא לא מוותר - - - הוא לא מוותר, הוא לא פה. אה, סליחה, סליחה. אז למה אתה משיב בשמו? כבוד היושב-ראש, דוח מבקר המדינה שפורסם בשבוע שעבר מצביע על ליקויים חמורים בנגישות התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלות. למרות התחייבויות קודמות, רק 4.3% מהקווים הבין-עירוניים נגישים (חוזר על המילה בערבית), וכ-44% מהתחנות נותרו מחוץ למעגל ההנגשה. 44% מהתחנות. מצב זה פוגע בזכויות בסיסיות של אנשים עם מוגבלות ובאפשרות להשתלב בחברה באופן שוויוני למרות המוגבלות. היעדר הנגישות בתחבורה הציבורית מגביל את יכולתם של אנשים עם מוגבלות להגיע למקומות עבודה, למוסדות חינוך ולשירותי בריאות ומוביל לבידוד חברתי ולהגברת התלות בסביבה. מצב זה מחייב גיבוש תוכנית פעולה מיידית לשיפור הנגישות (חוזר על המילה בערבית) בתחבורה הציבורית (אומר את המושג בערבית), ולכן העליתי וביקשתי להעלות את הנושא הזה. כ-1.5 מיליון איש עם מוגבלות נמצאים במדינת ישראל, ולכן הדרישה הזאת היא דרישה לרוחב ולאורך, דרישה חשובה. כדי להיות יותר מדויק, חבר הכנסת רוט, ב-2022 1.096 מיליון אנשים עם מוגבלות, שיעורם כ-11.5% מכלל האוכלוסייה באותה שנה. המספר גדל, 908,000 הוא מספר האנשים בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, שיעורם כ-16% מכלל האוכלוסייה בגילים אלה בשנת 2022. 26 שנים חלפו מאז חקיקת חוק השוויון, 1998, וטרם נקבעה בחוק חובת הנגשה בקווי האוטובוס הבין-עירוניים. שיעור קווי האוטובוס הבין-עירוניים המונגשים מכלל קווי האוטובוס הבין-עירוניים בשנת 2023 הוא 2.6% 4.3% בלבד. 10.5% הוא השיעור הממוצע של ממצאים לא תקינים בנושא נגישות הפנים, נגישות חושית, בקווי האוטובוס הבין-עירוניים שנמצאו אצל רוב מפעילי התחבורה הציבורית במחצית הראשונה של שנת 2023. 48% הוא שיעור תחנות אוטובוס שאישר משרד התחבורה להנגיש בפברואר 2023 לכ-109 רשויות מקומיות מתוך סך הבקשות שהגישו. מספר המוניות המוגשות החסרות ברחבי הארץ, 300 עד 800, נכון לשנת 2023. לצד כל זה יש את הבעיה המוכרת של היעדר תחבורה ציבורית ביישובים הערביים. יש על זה מחקרים רבים. ב"סיכוי" קיימו מחקר עם נתונים ברורים: לפי נתוני דוח משרד התחבורה ב-2018, תושב יהודי מקבל בממוצע פי 2.5 יותר שירותי תחבורה ציבורית מתושב ערבי. תודה רבה. ולכן, כאשר יש פגיעה בתחבורה הציבורית יש פגיעה כלכלית, אבל ההנגשה (אומר את המילה בערבית) היא זכות אלמנטרית של כלל הציבור. משפט בערבית בנושא הזה. בקצרה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ההנגשה בתחבורה הציבורית היא צורך חשוב.

השר ישיב, אבל בעברית, בסדר? על מה שהוא שמע. ישיב על ההצעה סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב,

הרגשת לא טוב כששמעת ערבית? הרגשת נבוך קצת? אני מבין טוב.

אמרתי שהשר ישיב בעברית על מה שהוא הבין. בעברית, לא בערבית. חמד עמאר, (אומר בערבית ומתרגם) אתה תדבר ואני אשמע. זה בסדר, אני לא נבהלתי מזה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי חברי הכנסת - - - אורי, הוא רוצה ביידיש. (אומר ביידיש: אתה תדבר ואני אשמע), זה בערך התרגום. קודם כול אתם צודקים, בהצעה לסדר-היום הדחופה יש מקום, נכון, ויש קושי גדול מאוד לנכים מרותקים לכיסא גלגלים באוטובוסים נגישים. ואנחנו מציינים, כפי שאתם אמרתם, מדובר על אוטובוסים בין-עירוניים. באוטובוסים עירוניים יש את המענים שיש היום, וגם אם יש ליקויים בדוח, צריך לתקן אותם, אבל יש מסלול שאמור לתת מענה, והוא נותן מענה באופן יחסית טוב. כפי שאתה ציינת, חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, יש שני סוגים של מוגבלות: יש מוגבלות חושית, שזה הנושא של שמיעה וראייה, חירשות, לזה יש אמצעים אחרים שצריכים לתת את המענים, המוגבלת האחרת היא מוגבלות פיזית, ששם הרבה יותר קשה. כשאנחנו מדברים על אוטובוסים נגישים בין-עירוניים, מדברים על אוטובוסים ותחנות וכל מה שצריך מסביב לזה, בצורה היקפית הרבה יותר גדולה, עם מעלון חשמלי, עם כל מה שכרוך באוטובוסים האלה. החוק היום לא מחייב לתת נגישות פיזית בתחבורה ציבורית בין-עירונית, הוא נותן כמובן בחושית. וזה גורם, כולנו יודעים, כשאין חוק, גם אין תקציב, וזה נדחק הצידה לדברים אחרים. זה דבר שהוא באמת לא נכון, הוא פוגע. אני מכיר מקרוב נכים שהם צריכים לצאת - - - אדוני סגן השר, אני רציתי להגיש חוק, אבל אמרו לי שזה לא יעבור. שזו עלות תקציבית, ולא נתנו לך להעלות את זה. כמובן שאנחנו כולנו רוצים, אבל אני כבר מתייחס. - - - אני מכיר את זה מקרוב. אתה דיברת על תחבורה ציבורית מחוץ לעיר, גם בפריפריה. יש לי מה להגיד לך, אני

התקציב דיברתי עם אנשי האוצר. הוא אומר: אני לא חושב, שרק אוכלוסיות חזקות ילכו לפריפריה, אוכלוסיות חלשות, אני לא חושב שהן צריכות להגיע לפריפריה, אין להן שם מקומות עבודה. זו התפיסה היום של האוצר, מה שאתה עוד מחזק. לכן הוא גם לא חושב שצריך תחבורה ציבורית. אתה צודק שיש קשר בין דיור לתחבורה ציבורית. דיור ותחבורה ציבורית זה הולך ביחד, מכיוון שבפריפריה זה על פי רוב אנשים שזקוקים לתחבורה ציבורית, ואם אין תחבורה ציבורית, אי-אפשר באמת לפתח יישוב ולהחזיק מעמד ביישוב, עם כל מה שצריך מסביב לזה. על אף הדבר הזה, שאין חקיקה, יש פיילוט שמשרד התחבורה עושה לאחר מחקר ולאחר ההתאמות שצריך, כדי להגדיל ולהנגיש יותר ויותר תחבורה ציבורית לנכים,

אני מכיר מקרוב מישהו נכה שגר לא רחוק ממני. כשהוא צריך לצאת לשבת להורים שלו עם שני ילדיו זה כרוך בהוצאה של 2,000 שקל. אדוני היושב-ראש, 2,000 שקל עולה לו כדי לנסוע באזור נחל שורק, לא מעבר לזה. צריך טנדר שמכניס את הכיסא, שיכול להעלות כיסא גלגלים, זה כלי תחבורה יקר, זה לא כל כלי תחבורה. זה מרחק לא גדול של 40 דקות, 45 דקות,

ובאמת זה פוגע בהם מכל הבחינות. אני רק אציג בפניכם, חברי הכנסת, את התוכנית, מעבר לפיילוט הרחב שאנשי משרד התחבורה עשו, פיילוט שהוא עכשיו כבר יישומי. אנחנו מדברים על כך שבאופן ישים יש כבר עשרות אוטובוסים בין-עירוניים, חבר הכנסת רוט, שמונגשים פיזית עבור אנשים המתניידים בכיסא גלגלים. ב-25 בנובמבר, אנחנו מדברים ממש על עוד כמה ימים, בעוד 11-10 ימים, יתווספו עוד 35 אוטובוסים ב-16 קווים נוספים, באוטובוסים בין-עירוניים. דהיינו, אנחנו נהיה ממש עכשיו, עד סוף השנה הזאת, בהיקפים של קרוב ל-40 קווים, 40 קווים, שהם יהיו מונגשים, בסך הכול למעלה מ-100 אוטובוסים, יותר נכון 110 אוטובוסים, זה לפי הנתונים שנאמרו לי, שהם אוטובוסים נגישים. אני חושב שזאת בשורה. אני רק יכול להגיד לכם שכשאני הייתי בסיבוב הקודם סגן שרת התחבורה לא היה אפילו אוטובוס אחד. אז התחילו עם הפיילוט. ואני אומר, בכמה שנים כבר רואים שינוי. כמובן שאלה לא שינויים בהיקפים גדולים. אני חושב שהפיילוט הזה, שזה בהיקפים האלה, זה יכול להביא אותנו, בכפוף כמובן לאישורי תקציב, לכך שנוכל להנגיש עוד עשרות קווי אוטובוסים עם עשרות אוטובוסים. עוד משהו אחד. המשרד מקדם הטמעת אוטובוס מסוג פרברי בקווים אזוריים, כנראה זה גזור מפרברים, בקווים אזורים, שזה לא בין-עירוני וזה לא עירוני. מרכב האוטובוס נמוך, רצפה לרבות רמפה נפתחת לטובת אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים. זאת ועוד, אני באמת חושב שזה נכון, להנגיש כמה שיותר קווי אוטובוס וממילא להגדיל את צי האוטובוסים, שנוכל להרבות ולהוסיף לקווים הבין-עירוניים עוד ועוד אוטובוסים מעבר למה שקיים היום, שזה קרוב ל-40 קווים ולמעלה מ-100 אוטובוסים.

תודה רבה. המציעים, מקבלים את התשובה? רוצים לדון בזה בוועדה? להעביר לוועדת כלכלה, בבקשה. אנחנו נעשה הצבעה על העברת הדיון לוועדת, מה אומר משה? כלכלה. אנחנו נעשה הצבעה. בבקשה. אני פעם ראשונה מצביע בעד על - - - אני חושב שזו טעות לכנסת שחבר הכנסת ואטורי מנהל את הדיון הזה. אתה יודע מה מדהים, אחמד? אתה עלית לפה, אמרת: אין לנו תחבורה ציבורית, ואתה הגשת הצעה על נגישות בתחבורה ציבורית.

או שאין תחבורה או שיש תחבורה ואתה רוצה נגישות.

שישה בעד. אני מודיע שהדיון יעבור לוועדת הכלכלה. אדוני, בשעה כזאת - - - קשה תפיסה. אני פעם ראשונה הצבעתי מה שביקשת. ההצעה הדחופה הבאה על סדר-היום היא בנושא: סיוע לבעלי עסקים המשרתים בשירות מילואים פעיל. את ההצעה הגישו חברי הכנסת יצחק קרויזר, אריאל קלנר, אלון שוסטר, עודד פורר, משה סולומון ומירב בן ארי. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק קרויזר להציג את ההצעה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני ביקשתי להעלות על סדר-יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא: סיוע לבעלי העסקים המשרתים בשירות מילואים פעיל. כמו שאנחנו יודעים, אדוני היושב-ראש, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל משרתי מערך המילואים שהם גם בעלי עסקים עצמאים נושאים בעומס הביטחוני של מדינת ישראל מצד אחד, ומצד שני הם גם מהווים את החוסן הכלכלי של מדינת ישראל עם העסקים העצמאים. לאחר שנה עמוסה מאוד בימי מילואים, כמובן שההשלכות של זה על העסקים שלהם, שהעסקים נפגעו בצורה מאוד מאוד קשה.

כבר בחודש ספטמבר, שצפינו שתהיה בעיה באופן החישוב של הביטוח הלאומי בתגמול עבור יום המילואים בין ההכנסות שצפויות, שדווחו בהתאם להכנסות שהיו, לבין ההכנסות בפועל, שנפגעו בצורה קשה מאוד, כמובן בגלל ימי המילואים הרבים, הגשתי ביחד עם ירון גינדי, יושב-ראש לשכת יועצי המס, עמלנו על הצעת החוק, זיהינו את הבעיה, הוגשה הצעת חוק שבעצם תבצע תיקון לשיטת החישוב ותגן על אותם משרתי מערך המילואים שהם גם בעלי עסקים עצמאים, שלא יידרשו בכלל לייצר איזושהי בעיה של החזר חוב. כפי שכבר אנחנו יודעים, הביטוח הלאומי פועל באופן אוטומטי, וכאשר הוא מזהה את הפער הוא כבר שולח בקשות לאותם עסקים עצמאים לדרישה להחזיר את הדלתא שנוצרה בשלילי. ולכן הצעת החוק הזאת שהוגשה היא הצעת חוק מאוד מאוד מאוד חשובה. אני שמחתי ששמעתי בימים האחרונים ששר האוצר, השר סמוטריץ', ביחד עם שר העבודה בן צור, הגיעו להבנות ביחד עם הביטוח הלאומי שהם מזהים את הפער ואת הבעיה הזו, והם הגיעו להבנות עם הביטוח הלאומי. הם כבר הוציאו הודעה בתקשורת שכלל הדרישות להחזר החובות כביכול שנוצרו מבוטלות, לא יגבו את אותן דרישות, הן יבוטלו, וכמובן התגמולים כפי שהם בעצם חושבו יישארו בידי אותו המילואימניק, כמובן בתוספת של 25% להוצאות הנלוות. יחד עם זאת, גם כאשר אנחנו שמענו את ההצהרה של השר, של השרים, הצעת החוק שלי תקודם. אני מאוד מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, שההצעה הזאת, כפי שאנחנו ביקשנו, אני וחבריי שהצטרפו להצעה ולנושא המאוד-חשוב הזה, תעבור לוועדת הכספים, שאנחנו נוכל לפקח שם בצורה מבוקרת גם על הצעת החוק הפרטית וגם לראות מה מבצעים משרדי הממשלה, גם האוצר וגם העבודה, אל מול הביטוח הלאומי, כדי שאנחנו נוכל להחזיר ולו במעט לאותם אלו שמוסרים את נפשם למעננו במערך המילואים וממשיכים להניע את הכלכלה בתור עסקים עצמאיים. אז אני רוצה להודות לחברים שהצטרפו להצעה החשובה הזו, ובתקווה שהצעת החוק תקודם במהירות, במקצועיות וביעילות עבור אותם אלו שמשרתים את מדינת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עסוקים בחיבור שבין דם לדמים. אני אספר סיפור של חבר, מג"ד במילואים שמשרת חודשים ארוכים. הוא הגיש בקשות ממוסמכות לוועדה המיוחדת על סך כ-300,000 שקלים שהעסק הפרטי שלו נפגע בהם. הוא זכה לקבל כ-10% מהסכום הזה. העסק שלו מפורק, אדוני היושב-ראש. אני מבקש לציין שתוך כדי החודשים הללו הוא והסגן שלו הסמג"ד, השקיעו ביחד עשרות אלפי שקלים מכיסם הפרטי. לצד קרן המג"ד, או הקרן הגדודית שצה"ל מקצה לרווחה עבור החיילים שלהם, הם השקיעו מעצמם.

יש פה מצב של מפקדים שחודשים ארוכים, נכנסים לשנה השנייה של לחימה מתמשכת בכל החזיתות, עושים מאמץ גדול לייצב את השורות, יש יחידות שאחוז ההתייצבות בהן, שהיה יוצא דופן בחודשים הראשונים, נפגע, וכן, גם בדרכים הללו, הדרכים הכספיות, צריך לסייע. לתת את תחושת ההוקרה, במקרים האלה זאת לא רק ההוקרה, זאת גם היכולת לשקם את החיים האזרחיים, החיים הכלכליים, להפיס את דעתם של בני ובנות הזוג שנשארים בבית וממשיכים את שגרת החירום הזאת. לא נוכל לעולם, אדוני היושב-ראש, לכפר, להעניק את מלוא ההוקרה במקרה הזה הכלכלית, שהם ראויים לה ושצריכים לעמוד בה אל מול המשרתים לאורך זמן כל כך ממושך. כל הצעה טובה, כפי שהזכיר חבר הכנסת קרויזר, תזכה לסיוע מסיבי בבית הזה. אני מודה על ההזדמנות, ומבקש כמובן שנמשיך את המעקב בוועדת הכספים.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר כנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה סלומון,

חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. השר קרעי, שר התקשורת, ישיב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להשיב לכם, חבר הכנסת קרויזר וחבר הכנסת שוסטר, בשם שר האוצר. תשובתו כדלהלן: משרתי המילואים משלמים מחירים גבוהים על שירותם, בין היתר בהיבט הכלכלי. עבור משרתים שהם עצמאים, שירות המילואים עשוי להיות מורכב אף יותר. בשל כך מדינת ישראל תומכת באוכלוסייה זו במגוון דרכים, כגון שיפוי של 125% מהרווח החודשי של משרתים שהם עצמאים, מעטפת הטבות שכוללת מענקים נוספים בהיקף של אלפי שקלים לחודש, השתתפות בטיפולים נפשיים, תמיכה בבני הזוג, ייעוץ עסקי, שניתן במשרד הכלכלה,

בנוסף למענה הרוחבי לעיל, ניתן גם מענה פרטני באמצעות רשות המיסים, ובו זכאי משרת המילואים שהוא עצמאי לפיצוי בגין אובדן הכנסה במסלול "מחזורים". בנוסף לכך, ועל מנת לתת מענה נוסף, הוקצה תקציב משמעותי לקרן הסיוע של צה"ל, שבאמצעותו היא מסייעת לאותם עסקים. עד כאן דברי שר האוצר.

חבר הכנסת קרויזר, שהדברים מתקדמים ושיש מענה בהתהוות. אני שמח על כך. אני באמת חושב, אגב, לא רק בנושא של עצמאים ועסקים, גם הם, אבל הסיפור הזה של מעונות היום, שהיועצת המשפטית לממשלה מ-22 לספטמבר נתנה הנחיה ליועצת המשפטית של משרד העבודה, והחשב הכללי נותן הנחיה בעצם לחשב של משרד העבודה, כולם נותנים החלטה להפר את החלטת הממשלה כאילו אין דין ואין דיין, ולא לבצע את החלטת הממשלה, שאין עליה צו של בית משפט, אין עליה צו ביניים. ההחלטה הייתה בספטמבר,

נובמבר לתת מייד מענה לכל המשפחות בישראל. היועצת המשפטית לממשלה גורמת לעוול נוסף. אני מקבל הודעות. קיבלתי היום הודעה מלוחם מילואים, שאומר לי: אני משלם על שני ילדים בגן, במעון, 7,300 שקלים. העברתי את זה למזכיר הממשלה. אנחנו מבקשים ודורשים לעשות את הכול כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, אבל יש פקידים שבחוצפתם חושבים שהם מעל שלטון החוק, ששלטון החוק חשוב בעיניהם כקליפת השום. לצערי הדבר הזה מכביד על משרתי המילואים, גם על השכירים וגם על העצמאים. אני מקווה שמישהו שם יתעשת. היועצת המשפטית לממשלה, החשב הכללי, שבעיניי זה שחשב כללי במשרד האוצר לא נותן הנחיה, או נותן הנחיה שלא לקיים את החלטת הממשלה, זה דבר שאין לו אח ורע. אני הייתי אומר לאותם פקידים: תלמדו קצת מה היא דמוקרטיה. תראו מה קורה עכשיו בארצות הברית.

כשהעם אומר את דברו, איך כולם בטור צועדים הביתה מהמשטר הישן, והמשטר החדש מגיע. דמוקרטיה במיטבה, בתפארתה. הלוואי שהיה לנו כאן מעט מזעיר מהדבר הזה. אבל בוודאי שלא להפר את שלטון החוק ולא להפר ביודעין ובמזיד החלטות ממשלה. אני מקווה שיתעשתו, אבל אם לא, במוקדם או במאוחר אנחנו נגרום להם להתעשת.

תודה רבה. המציעים, חבר הכנסת קרויזר, מסתפקים בתשובת השר? לוועדת הכספים. להעביר לכספים.

אנחנו נצביע על כך, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. אופוזיציה בעד, קואליציה בעד. תשעה בעד, נוכח אחד שלא הצביע. ההצעה תעבור לדיון בוועדת הכספים. ההצעה הדחופה הבאה היא בנושא: קבלת חוות דעת משפטית חלופית בעבודת הקבינט בשאלות מדיניות מרכזיות. את ההצעה הגישו חברי הכנסת עמית הלוי, לימור סון הר מלך, אוהד טל, מישל בוסקילה ואברהם בצלאל. אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי להציג את ההצעה. שלוש דקות, עמית. עמית, תשתדל לעמוד בזמן. אדוני היושב-בראש, כנסת נכבדה, הדיון הזה מופנה גם אליכם, חיילי ישראל, והמשפחות של החיילים. אני אתחיל עם מה שקורה בשטח, שזאת הסיבה העיקרית שבגללה הגשתי עם חברתי את ההצעה הזאת לסדר-היום. מה שקורה בבית חאנון היום, עכשיו, מה שקורה בג'באליה עכשיו. למה החיילים שלנו נכנסים בפעם החמישית לשם, לג'באליה? למה הם נכנסים בפעם השישית לזיתון ולכל שאר המקומות? למרות שסיפרו לנו שהמקומות הללו מטוהרים ושטיהרנו אותם כבר הרבה פעמים, למרות שגדודי החמאס מפורקים, פורקו, הוכרעו והושמדו, וכל שלל המושגים הללו, בכל זאת הם באים עוד פעם. למה הם באים עוד פעם? אנחנו יודעים שזה לא המצב. לא הושמד ולא פורק. איך אנחנו יודעים? כי רק בחודש וחצי האחרונים איבדנו 24 ילדים רק בג'באליה. 24 פרחים שלנו, ילדים שלנו שאיבדנו. ולמה איבדנו? כי נשארו שם טרוריסטים, נשארו שם מטעני נפץ ונשאר שם אמל"ח. למה נשאר הכול? כיוון שלא טיהרנו כמו שצריך בפעם הראשונה, השנייה והשלישית. לא עשינו את מה שצבא צריך לעשות, קרי כיבוש, שליטה וטיהור. לא עשינו את מה שהציעו גם אלופי צה"ל במילואים וקצינים במילואים. מה ההצעה בעצם?

הרי נכנסנו, נכון? מה לא עשינו?

את מה שצריך לעשות אחרי שמכתרים מקום ואומרים לאנשים לצאת וכורזים להם לצאת והם מתפנים.

כי לפני שבועיים היה נראה כאילו משהו השתנה.

עושים סגר על ג'באליה, עושים כתר, עשו קו, עשו עוד ציר, תפסו עוד ציר דרומית לג'באליה, כרזו לאנשים לצאת, יצאו עשרות אלפים לפי הדיווח שקיבלנו, תפסו בנקז מאות אנשים, הרגו לא מעט מחבלים. מה נשאר לעשות כדי לא לחזור עוד פעם?

מעכשיו, לעשות מצור אפקטיבי. מה נשאר לעשות אחרי שעשו כמעט הכול? הייתי בטוח שהינה, אנחנו בדרך הנכונה, בדרך לניצחון. מה נשאר לעשות? עשיתם כתר, הרצי הלוי, עודד בסיוק, עשיתם כתר, כרזתם לאנשים לצאת, יצאו דרך הנקז אלפי אנשים. זהו, באס. מי שנשאר עכשיו בג'באליה הוא אויב. רוצים לתת עוד יומיים?

מי שרוצה אופציה הומניטרית, חזר בתשובה, נניח שיש שם אזרחים שלווים, peaceful civilians,

אבל נניח שיש, יצאו, עוד יומיים, גמרנו. אחר כך מי שנשאר, אויב, ונטפל בו כמו אויב. אגב, מה צריך לעשות אז? מצור אפקטיבי: להוריד את מקורות האנרגיה, דלק, סולרי וכו'.

אין תת-קרקע, אין מחרטות,

להוריד את ההאנגרים, שאנחנו יודעים בדיוק איפה הם, את האוכל, ואז תוך שבוע-שבועיים, כולם יוצאים מהמחילות,

מותשים. וככה עושים, תא שטח אחרי תא שטח, עיר אחרי עיר, זה לא יקרה שנה. לא יצטרכו שנה, הרמטכ"ל, כמו שקבעת, שאנחנו כבר הרבה אחרי זה. ככה נלחמים. ולמה כל זה לא קורה? עד עכשיו חשבתי שיש לנו ויכוח עם ראש אגף מבצעים. מה מסתבר בשבוע שעבר? אני שואל בוועדת החוץ הביטחון, אדוני היה, למה לא עושים את זה. אומר נציג צה"ל: יש חוות דעת משפטית. למה לא עושים את זה? כי יש חוות דעת משפטית של הפצ"רית. כמה זה מפתיע. זה לא מפתיע,

אני פונה לשרי הקבינט, שרי הממשלה, אני שואל אותם: אתם יודעים את תוכנית האלופים? כמו שצריך, כמו שעושה כל צבא.

אתם יודעים אם זה מבוסס על חוות הדעת של הפצ"רית?

אותה פצ"רית שעשתה חוות דעת משפטית מזעזעת, שאין משפטן בעולם שלא הזדעזע, שמגינה מסיכול על תושבים עזתים שהשתתפו בטבח ובפשעים נגד האנושות. אתם יודעים שזה חוות דעת משפטית?

אז ההצעה הזאת נועדה, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, לייצר נוהל חדש, ואני מבקש משרי הממשלה ואני דורש שכך יהיה ואני מקווה שכך יהיה, שתהיה החלטת ממשלה.

תכלית הדיון הזה, שמעכשיו, בכל פעולה, בוודאי פעולות מבצעיות,

לא רק בתחום של ביטחון אבל ודאי דברים אסטרטגיים משמעותיים, שנשענים על חוות דעת משפטית,

מגיעים לקבינט ובעצם מציעים פעולה או שוללים פעולה בגלל חוות דעת משפטית, הממשלה תקבל, יהיה מחובתה לקבל,

חוות דעת משפטית כחלופה.

מקבלים second opinion על כל בעיה רפואית, אז תהיה חוות דעת משפטית נוספת, ידונו בה ולא יקבלו החלטה על בסיס חוות דעת של הפצ"רית, שכידוע לא מחייבת, אפילו לא חוות דעת של היועמ"שית לא מחייבת את שרי הממשלה, בוודאי לא חוות דעת של פצ"רית. זה תכלית הדיון, ואני אומר, זה תיקון חשוב מאוד, גם פרוצדורלי, לדיונים בקבינט. מתקבלות פה החלטות על בסיס חוות דעת פצ"רית בלי שהשרים יודעים מזה ובלי שהם דנים, כשיש חוות דעת חלופיות הרבה יותר תואמות לדין הבין-לאומי וגם לצורך המבצעי.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך. יישר כוח על ההצעה.

דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני מבקשת להודות לחבר הכנסת עמית הלוי על היוזמה להצעה לסדר-היום החשובה הזאת. אני ניצבת כאן היום כדי להתריע על אחת התופעות המדאיגות ביותר שפוגעות בכוחות הביטחון וביכולת שלהם להגן על מדינתנו. התופעה שעליה אני מדברת היא המשפטיזציה של הלחימה. אנו רואים כיצד פעם אחר פעם החלטות משפטיות כאלו ואחרות כובלות את ידי הלוחמים והקצינים ולעיתים אף מעמידות את חיי הלוחמים בפני סיכון חיים ממשי, לוחמינו, האדירים המוכנים לסכן את חייהם ועושים לילות כימים כדי לשמור על ביטחוננו. אין המדובר כאן במלחמה קלאסית בין שתי מדינות רגילות, זהו מאבק לחיים ולמוות, מלחמת קיום רבת-שנים של העם היהודי, מאבק בין אזרחים המבקשים לחיות את חייהם בשלום וביטחון, כשמנגד ארגון טרור רצחני אכזרי וחסר גבולות. הטרוריסטים פועלים באכזריות ללא הבחנה וללא עכבות. הם מכוונים את נשק הטרור כלפי אזרחים, כלפי זקנים, נשים וטף, מתוך כוונה מוצהרת למחוק את זכר העם היהודי, ולמצער, לערער את ביטחוננו. ובזמן שמולם ניצבים לוחמינו אדירי הרוח, המבקשים לעשות את כל מה שנדרש כדי להגן על המדינה, הם מגלים שדווקא מערכת המשפט, זו שהייתה צריכה להגן עליהם, היא זו שכובלת את ידיהם. כיצד ייתכן שבזמן שאנחנו עומדים מול אויב מר כזה, הפצ"רית ומערכת המשפט בוחרים להתייחס לאויב כאילו מדובר במדינה לגיטימית שחלים עליה אותם כללי המלחמה? לא מדובר כאן רק בעקרונות משפטיים תיאורטיים אלא בפגיעה ממשית ביכולת של צה"ל לפעול ולמגר את האויב. אנחנו צופים פעם אחר פעם כיצד מערכת המשפט הצבאית בוחרת להתנהל כאילו מדובר בשני צדדים שווים בסכסוך, מדינת ישראל וארגוני הטרור הרצחניים, הפרקליטות הצבאית מתעקשת להחיל את עקרונות המשפט הבין-לאומי משל היה מדובר במלחמה בין שתי מדינות נורמליות. לאיזה שפל מוסרי הגענו כאשר אנו מתייחסים לארגון טרור שחטף אזרחים, זקנים נשים וטף, ומחזיק בהם באכזריות שאין דומה לה, כאל שותף שווה ערך? כיצד הגענו למצב שבו הפרקליטות דורשת מהחיילים שלנו לשמור על מידתיות מול אנשים שמחפשים כל הזדמנות לשפוך את דמו של עמנו ולטבוח בו ללא רחמים? הדוגמה בפרשיית שדה תימן היא המחשה בוטה של השפל המוסרי החמור שבו אנו שרויים. אנו רואים כיצד דולף ממצלמות האבטחה סרטון של כביכול הפרשה, הסרטון מגיע אל התקשורת,

נערך בצורה מגמתית ומשודר עם קריינות מופרכת ומנותקת. הנזק התדמיתי שנגרם הוא עצום, האנטישמיות מתגברת, ולעומתה, המוטיבציה של חיילינו החשים מופקרים, נפגעת, כאשר הם צריכים להיאבק על חפותם. ולא רק החיילים נאבקים להיאבק על חפותם, אלא מדינת ישראל כולה נלחמת על שמה הטוב.

האם מישהו חשב כיצד עלולים להגיב אויבינו המחבלים המחזיקים בחטופינו? ככל הנראה, אף אחד לא חשב. לפעמים נראה שמערכת המשפט פועלת להגן על שמה הטוב בלבד. נדמה שאם זה למען הצורך להצטיין ולהצטדק מול בית הדין הבין-לאומי והאנטישמי בהאג, כל האמצעים כשרים, גם כשהמחיר הוא רמיסת זכויות לוחמינו וסיכונם. במהלך המלחמה הזו פעולות מבצעיות שהינן קריטיות לביטחון הלאומי שלנו, נפגעו עקב חוות דעת משפטית של הפצ"רית. כך למשל, ניתנה הגנה מסיכול עזתים שהשתתפו בטבח אך אינם חברים רשמיים בארגון טרור. בנוסף לכך, חוות דעתה של הפצ"רית מונעת יישום של תוכנית האלופים, תוכנית שמטרתה להטיל מצור אפקטיבי, תוך אפשרות לפינוי אוכלוסיית אויב, דבר שמוביל לפשיטות חוזרות ונשנות באזורים שכוחותינו כבר פעלו בהם וכבשו אותם. תודה רבה. סירוס מהלך הלחימה וסיכול חיילנו ללא צורך והיגיון. כאשר אני צופה במה שקורה בבתי המשפט הצבאיים, אני רואה כיצד הפרקליטות מתעקשת לנהל הליכים כביכול כשמדובר במאבק הוגן. פגשתי את אותם לוחמים אמיצים, כוח 100, לוחמים שהגנו ומגינים עלים מפני הטרוריסטים המזוויעים ביותר, כשהם יושבים באולם בית המשפט מאחורי מחיצות זכוכית כאחרוני הפושעים, כאילו המדינה התנכרה להם ושכחה את כל מה שהם ומשפחותיהם הקריבו עבורה.

אני אסיים. שתי פסקאות. אני שואלת את עצמי שוב ושוב, מה קרה לנו כחברה? איך הגענו למצב שבו אנו מטילים ספק בכוונותיהם ובמידת המוסריות של לוחמינו, אלה שבאו להגן על כולנו? ויש מי שמעמידים אותם לשיפוט מול העולם. כאשר ההשלכות של ההחלטות המשפטיות החמורות האלה הן לא רק ברמה התדמיתית. מערכת המשפט מכבידה את פעולתו של צה"ל בשדה הקרב ומביאה לכך שכוחותינו מוצאים את עצמם בעמדת נחיתות מול אויב חסר מעצורים.

שכל מדינות אירופה וארצות הברית, שנלחמות בארגוני טרור במדינות שונות בעולם, אינן עומדות בסטנדרטים המשפטיים המופרכים הללו. הן מבינות, כמו כולנו, שדרך כזו אינה מאפשרת להכריע את הטרור ולמגרו. גם מדינות אלו מכירות שמכירות בצורך לנהוג באופן שונה כאשר מדובר במאבק מול ארגוני טרור חסרי מעצורים, שכן גם הן מבינות שזה מאבק על עצם הקיום, מאבק לחיים ולמוות.

חבר הכנסת אוהד טל, אינו נוכח, חבר הכנסת מישל בוסקילה,

חבר הכנסת אברהם בצלאל, אינו נוכח. אני מזמין את שר התקשורת חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לחלק לשניים את ההצעה לסדר-היום, ההצעה הדחופה לסדר-היום, הצעה חשובה מאוד, שאני שמח שהיא תובא גם לדיון המשך בוועדת החוץ והביטחון,

אבל הכותרת שלה מדברת על ישיבות הקבינט והתוכן שלה מדבר על חוות דעת של הפצ"רית. אז אני חושב שמדובר, למיטב הבנתי, בשני דברים שלא בהכרח צועדים באותו שביל, באותה מתכונת. לא מדובר באותם אירועים, לפחות לא באופן חד-חד-ערכי. אז קודם כול, אני אקריא לכם את התגובה שנתנו לי מהמל"ל, שהוא מתכלל בעצם את ישיבות הקבינט. התגובה היא כזו: בלי להתייחס למקרים המפורטים בדברי ההסבר של ההצעה לסדר-היום, כי זה קצת פחות שייך,

לדיוני הקבינט, הנוגעים לפצ"רית, ולא להחלטות של הקבינט, זה מפורש כאן, החלטות בקבינט המדיני-ביטחוני מתקבלות לאחר עבודת מטה סדורה ובחינת חלופות. במסגרת עבודת המטה הדרגים המקצועיים נותנים התייחסות לכלל ההיבטים הנוגעים לכל חלופה, לרבות ההיבטים המשפטיים ואף החלופות המשפטיות החוקיות, במידה שנדרש. עד כאן לשון התגובה את המל"ל בנוגע לישיבות הקבינט.

הדוגמאות שמופיעות, אני עכשיו ממשיך ומוסיף, הדוגמאות שמופיעות בגוף ההצעה הדחופה לסדר-היום הן דוגמאות מזעזעות, ואלה שכולנו שמענו עליהן ונחרדנו. נראה שזה עדיין לא בא על מקומו, עדיין זה לא בא לידי פתרון. בעיניי מדובר במה שאולי נגדיר אותו חוות דעת טקטיות של הפצ"רית. אלה לא חוות דעת אסטרטגיות, שמתקבלות החלטות בקבינט, הקבינט רוצה לכבוש, להשמיד את היכולות השלטוניות ונותן הנחיות אסטרטגיות, ובסופו של דבר, כשבאים לשטח, כשרוצים לבער תא שטח,

חבר הכנסת הלוי, אז הפצ"רית אומרת להם: פה אתם יכולים, ופה אתם לא יכולים. ככה היא מסכלת ופוגעת ביכולת של לוחמינו בעצם לבצע את הלחימה ולעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר. עכשיו, זה לא רק הפצ"רית, חברים.

אני מקווה שבוועדת החוץ והביטחון, כשההצעה הזאת תובא, הפצ"רית אולי תגיע לדיון, וצריך להעמיד במקום ובהחלט לדרוש חלופה נוספת גם לחוות דעת טקטיות, שלא הפצ"רית תהיה זו שמנהלת בסופו של דבר את הקרבות. זה מה שקורה.

אנחנו מנסים לשנות, וטוב שהבאתם את זה. רציתי לשאול אותה אם היא ענתה לגלנט מי הדליף את הסרטון שהיה רק בידיה ובידי מצ"ח. אולי יחקרו את זה ביחד עם רון שרף ביולי 2025. אם אפשר,

- - - עכשיו, זה לא רק הפצ"רית, בדיוק. תודה, חברת הכנסת הר מלך. יש עתירות יותר דחופות, ורוצים לשמוע מהן? וזו רוח המפקד, שמשליכה גם על חוות הדעת של הפצ"רית, הרי הם כולם אותה קליקה. וזו פרשת השבוע, איפה חבר הכנסת גואטה, שביקש פרשת שבוע? דווקא עכשיו הוא יצא, בפרשת השבוע, פרשת וירא, אנחנו נדבר על אנשי סדום, על שופטי סדום. ויאמרו: "האחד בא לגור וישפט שפוט". אז רוח המפקד ממי שהכתיר את עצמו לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון או לנשיא בית המשפט העליון היא כזו. פרסם עכשיו ינון מגל רשימה של 209 החלטות ופסקי דין רק מהשבוע האחרון, כשהוא נאמן להצהרה שלו ולעמדה שהוא אמר לארגוני שמאל שמייצגים פלסטינים, הוא אמר להם: בית המשפט הזה עומד לרשותכם, תכף הוא יגיד: משתחווה לרשותכם, מעמיד את עצמו לרשותכם. 209 ההחלטות ופסקי דין: אבארהים אלחמידאת נגד מדינת ישראל, אבארהים בדארין נגד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, וכו' וכו' וכו'. או תסתכלו בטוויטר. הוא מפרט 209 החלטות. אחמד אבו נצר נגד המפקד הצבאי לאזור. אחמד עבד אל עזיז נגד מדינת ישראל. 209 החלטות ופסקי דין. - - - כן בדיוק. אז זאת רוח המפקד. ואי-אפשר, אם בארזים נפלה שלהבת, לפחות קוראים לעצמם ארזים, מה יעשו אזובי הקיר. אני לא אומר שהפצ"רית היא אזוב קיר, אבל בהחלט ההתנהלות שלה גורמת לנו אולי להיראות כמו אזובי קיר. אני רוצה בהקשר הזה לומר לכם שבפרשת השבוע, כשאנחנו מדברים על מערכת משפט קלוקלת, שבמקום לשים את טובת העם לנגד עיניה, במקום לפעול לפי שלטון החוק, הם פועלים באופן כזה שדעתם היא החשובה, האינטרס הפרטי הוא זה שחשוב כאן. לוט, כשהוא הכניס אורחים, הרי הוא הוא היה שופט יחד עם אנשי סדום, ויאמרו: "האחד בא לגור וישפט שפוט". הקליקה המשפטית שהוא היה חבר בה לא הגנה עליו כשהוא שמט את הקרקע מתחת להוויה הסדומאית שלהם. הוא הכניס אורחים. זה הורס להם את כל האג'נדה, את כל זה שיש כאלו שצריך לדאוג להם ולאתרג אותם ויש כאלו שאפשר לעשות להם מה שרוצים. יש סיפור על וזיר שלקח את בנו לגן הארמון, לביקור בארמון.

פגש אותו המלך בגן הארמון וביקש את חוות דעתו לגבי, ראה שם חצילים שגדלים בגינה, אמר לו: אני רוצה לשלב חצילים בארוחת צוהריים, מה דעתך על חצילים? אמר לו הווזיר: הוד מלכותו, יש לאדוני טעם נפלא, חצילים זה מעדן מלכים. המלך ענה לו: במחשבה שנייה, דווקא לא מתחשק לי חצילים, רק המחשבה עליהם פתאום דוחה אותי. ענה לו הווזיר: ודאי אדוני, החציל אינו מועיל לבריאות ואינו יאה לאניני טעם, יש לאסור גידול חצילים בעיר המלוכה. יפה אמרת, השיב המלך. תגיד, אבא, לחש הבן לווזיר, ככה יועצים למלך? מה באמת, החצילים טובים או רעים? השיב לו הווזיר ואומר לו: בני, אני היועץ של המלך, לא היועץ של החצילים. אז אלה אותם יועצים משפטיים, אותה פצ"רית, אותו יצחק עמית, שלא אכפת להם מאיתנו. הם דואגים לשמור על הקליקה, לשמור על זה שהם ייראו טוב בעיני עצמם, בעיני אותו,

אפשר לומר היום: השמאל הפרוגרסיבי, תם זמנכם. המשטר החדש, הדמוקרטיה בתפארתה, כמו שאמרתי קודם, של הנשיא הנכנס טראמפ והצוות שאנחנו רואים שהוא ממנה, אני יכול לומר שהם אפילו מאתגרים אותנו. ואנחנו ביחד נוכל לעשות דברים חשובים וטובים למען מדינת ישראל, למען עם ישראל. ואת העניין הזה שבו יש יועצים משפטיים שהם שנעלים בעיני עצמם, שהם חושבים שהם מעל שלטון החוק, שהדמוקרטיה לא מזיזה להם, זה שהעם אמר את דברו ואמר שהוא רוצה כאן משהו אחר, לא משפיע עליהם כמלוא הנימה, את זה צריך לתקן. בפרט שיש לנו לוחמים, וחדשות לבקרים אנחנו מקבלים בשורות איוב שהם נופלים, שנכנסים שוב ושוב לאותו תא שטח ושוב פעם מחרפים את נפשם. ואת זה שהפצ"רית אומרת להם: את אלו אתם לא יכולים לחסל, ואת אלו אתם כן, וכל מיני דברים מופרכים בכל קנה מידה של מלחמה צודקת ומלחמה ערכית, הכי הערכית שתהיה, אנחנו צריכים לתקן את זה. אז אני בהחלט מעריך את ההצעה לסדר-היום הזאת שהגשתם. אני אומר לכם, לפחות בשמי, אבל אני מרשה לעצמי לומר בשם הממשלה: תעשו את מה שצריך, ואנחנו ניתן את הרוח הגבית כדי לתקן את העניין הזה. בהצלחה, בעזרת השם. תודה רבה. לאיזו ועדה? הצבעה על חוץ וביטחון. ההצעה להעביר את

שמונה בעד, אחד נוכח. אני מודיע שההצעה תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. ההצעה הדחופה הבאה היא בנושא: העלאת מחירים בלתי מבוקרת בשוק המזון והמשקאות. את ההצעה הגישו חברי הכנסת ינון אזולאי, ולדימיר בליאק, אליהו ברוכי, יוסף עטאונה, ואליד אלהואשלה, יבגני סובה וניסים ואטורי, אנוכי. ראשון המנמקים יהיה חבר הכנסת ינון אזולאי, יוזם ההצעה.

אזולאי, אתה לא נעלב שאני הולכת,

יפה שעה אחת קודם.

את אמרת את זה לבד.

חברי הכנסת, כבוד השר, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: העלאת מחירים בלתי מבוקרת בשוק המזון והמשקאות. בשביל זה עשינו חוק.

"מה שטוב לאירופה טוב לישראל". אדוני השר, זה לא בא בחלל ריק. אני אומר שמה שטוב לאירופה טוב לישראל ואני יודע שזה גם בטח יהיה חלק מהתשובה, ואתה עושה והכול בסדר, אבל בסופו של דבר אזרחי ישראל מגיעים לשוק, על השוק אני מדבר, לאו דווקא קניון או איזשהן רשתות, ועושים את הקניות שלהם. אגב, אני מאלה שקונים בשוק. אני, תראה אותי ביום חמישי בבוקר הולך לשוק ב-ו', קונה מאלפונסו ב"ברכת הים" את הדגים, מיצחק את הירקות, מדן את העופות. עושה את הסיבוב הזה, אתה יודע. ולפיצוחים והולך לדיין.

אני הולך את הסיבוב ממש. ואני רוצה להגיד לך שמחיר הסל מתייקר מאוד למשפחה, עד כדי כך שמשפחות מגיעות לפת לחם. אני שומע אותן דווקא בשוק ולא ברשתות השיווק. אני לא מדבר על רשתות השיווק. כשאתה מגיע למשל לקנות איזשהו מיונז, לא משנה של איזו חברה,

באותם המחירים, דבר שצריך,

לתת עליו את הדעת: איך יכול להיות שיש מחירים, אין תחרות. אין תחרות. אז באים ואומרים לך כל מיני תירוצים, שיש עלייה, שהעלו להם את חומרי הגלם. פעם מישהו בדק אם העלייה בחומרי הגלם זה מה שמתורגם, בסופו של דבר, למחיר המוצר? פעם מישהו בדק, כשהעלו את המחיר של המוצרים, מישהו בדק האם זה הגיע לעובד? מילא אם זה היה מגיע בסופו של דבר לאותה קופאית,

סדרן מדפים,

אתה יודע מה,

השתתפנו בסופו של דבר בהעלאת השכר של אותו העובד, הרי זה לא קורה.

אותו אדם שהולך לקנות, אותה משפחה שקונה, אם הם היו קונים את המוצרים, המשפחה, בקנייה שבועית של 700 שקלים, היום זה עולה להם כמעט 1,000 שקלים, ואפילו יותר. אותם מוצרים, שום דבר לא השתנה במוצר. או שקונים בפחות.

ואם אנחנו נסתכל, אני אגיד, פעם הסתמכנו על טורקיה. אז אמרו, מביאים עגבניות מטורקיה. היום עגבניות עולות 18 שקלים, 20 שקלים, 16 שקלים. במחיר הזה אולי עדיף להשקיע במקום במניות בעגבניות. בטורקיה כבר מרימים עלינו את האף, לא שאנחנו צריכים אותם. מה זה עוזר לנו? אם היינו לוקחים, למשל, את החקלאים - - - אתה יודע מה עושה היום טורקיה?

הם כאילו לא מייצאים לנו ישירות. הם מעבירים את זה דרך איזו מדינה אחרת.

ואז אומרים לך: תשמע, החות'ים פגעו בספינה. ואז הם לוקחים לך עוד עלות על המכולה, שהיא יותר גבוהה. אבל בסופו של דבר אתה מגיע לאותו מחיר. לכן אנחנו צריכים להסתמך, ודווקא בגלל זה אני אומר: אנחנו צריכים להסתמך על הידיים העובדות שלנו פה בישראל. אנחנו יודעים מהחקלאים, למשל, החקלאים סובלים. רק לאחרונה, כמה נהרגו בשבוע שעבר? אולי שמונה חקלאים נהרגו רק בחקלאות,

כי גם לא מיירטים אותם שם. הרי הם מוסרים את הנפש שלהם בשביל הפרנסה שלהם, בשביל להביא לנו עד הבית.

אנחנו כמדינת ישראל אומרים: אנחנו נביא מטורקיה.

אתה יודע מה, תביא מוצרים מחו"ל. אבל תן לאלה שמשקיעים את הכסף שלהם בישראל, תן להם שתהיה תחרות הוגנת. תן להם פטורים במים, בעלי עסקים מסוימים, מפעלים מסוימים, תן להם עוד עידוד של השקעות,

אתמול באה אלינו למשל, סולבר, חברת סולבר. המפעל שלהם עומד להיסגר. מתי אנחנו נשקיע בהם? כשייסגר נשקיע באבטלה שלהם, כמו שקרה לנו בפרי הגליל, כמו שקרה לנו במאפיית קריית שמונה. אם לא נתעורר ונשקיע קודם כול פה, במדינת ישראל, ונביא תחרות הוגנת, גם אם אנחנו פותחים את היבוא, להביא תחרות הוגנת,

פעם אמרו לנו: תפתחו את היבוא על דגי מושט,

תבדוק היום מה קורה עם זה. שום דבר לא השתנה.

בהתחלה מורידים לך את המחירים,

יאללה מורידים את המחירים. ואז במדינת ישראל מה שקורה הוא שאותם בעלי עסקים, אותם מפעלים,

והיבואנים, אין להם תחרות, גם הטיפה שהייתה להם כבר יצאה,

ואז אף אחד לא בודק את הפקעת המחירים שהם עושים. מי מפסיד מזה? אנחנו, אזרחי ישראל. מי בתוך אזרחי ישראל הכי מפסיד מזה? האוכלוסיות המוחלשות. הגיע הזמן שאנחנו נעשה באמת מעשה למען האוכלוסיות המוחלשות, לעשות הכול להוריד להם את יוקר המחיה. ואני גם פונה לא רק לאותם היבואנים ואותם בעלי העסקים הגדולים שבאים והם קונים אותנו, אלא אני פונה לממשלה, שתכניס את היד לכיס, תעזור לחקלאים, תעזור לבעלי העסקים בכל מיני השקעות למיניהן. ככה אנחנו נוכל לעזור לעובדים וניתן דוגמה לאותם אנשים.

תודה רבה. חבר כנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חבר הכנסת אליהו ברוכי - - - אני ייצגתי גם אותו. כן, לקחת את הדקות של כולם, שמתי לב. חבר הכנסת אליהו ברוכי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, הינו נוכח. נוכח, נוכח.

אמרתי "הינו", בה"א.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבוע היה לנו דיון בוועדת הכלכלה גם בנושא של עליית המחירים ואיך נוכל להתגבר על ההתאגדות ועל המחירים הגבוהים שהיום נמצאים במדינה. הוצעו מספר הצעות, גם בנושא יבוא, פתיחת השוק ליותר אנשים שיכולים לייבא מחו"ל, על מנת שנוכל להצליח להוריד את המחירים, וגם כל העסקים או כל אנשי העסקים יוכלו גם לתת מענה לאנשים. במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת המלחמה. כאשר כל המשאבים או רוב המשאבים, מופנים לצפון, מופנים לדרום, מופנים לתקומה, מופנים למלחמה, נחנו צריכים להסתכל גם על הצד האחר, להסתכל על אנשים, להסתכל על הפריפריה, על האזרחים. איך נוכל לסייע, איך נוכל להירתם. אני רוצה להגיד לכם שעכשיו יכול להיות שהאזרחים לא מרגישים את זה, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה, אני בטוח שגם כבוד השר לוקח את זה בחשבון, אבל המצב, גם בתקציב הבא וגם בשנים הבאות, לא יהיה קל לאנשים. לכן מחובתנו, אדוני היושב-ראש, להסתכל ולנסות ולסייע לאנשים כמה שיותר. לנסות לפצח את הגרעין הזה של האנשים שעומדים מאחורי העסקים הגדולים, מאחורי הסופרים הגדולים. ננסה, אולי, לפתוח את השוק לאנשים או לעסקים הקטנים להצליח ולקדם ולייבא דברים מחו"ל. מכובדי היושב-ראש,

אני רוצה להתייחס למה שהיה אתמול בוועדה לענייני - - - הנגב.

מצער מאוד שהשר שיקלי דיווח אתמול לראש הממשלה ולוועדה על האזרחים הבדואים בנגב בצורה שגויה, הוא לא אמר את הדברים בצורה הנכונה. האנשים מופקרים בנגב. אנשים, בחלק מהכפרים בוצע להם טרנספר. אני מדבר על ואדי אל-ח'ליל, אני מדבר על אום מתנאן, אני מדבר על עוד כפרים. הוא היה צריך להגיד לראש הממשלה דברים בפנים. להגיד לו שיש אנשים עכשיו, בדואים מהנגב, שאין להם קורת גג. זה מה שהיה צריך להגיד לראש הממשלה, ולא להגיד לו: אנחנו הצלחנו בתוכנית המיקודים.

נכון שהוא הורס, עם בן גביר, והוא הצטרף לבן גביר בעניין ההריסות. אבל הוא צריך להגיד את האמת על האנשים שעכשיו הוא מפקיר אותם בנגב, משאיר אותם ללא קורת גג. זו האמת של שיקלי. בושה שככה מתנהלת המדינה, וגם הממשלה.

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר כנסת ואטורי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שר הכלכלה, מכובדי, יש לנו שר שעושה מהלכים מאוד יפים, אני מעריך מאוד את העבודה שאתה עושה. אני חושב שכל הממשלה צריכה להתגייס לדבר הזה. לא ייתכן שנגיע למחירים כאלה. אני אתן לך דוגמה. באתי מאזור חקלאי, אנחנו רואים את החקלאים מגדלים למשל אפרסקים. יש ימים שהוא מוכר את זה ב-3 שקלים, אבל כשזה מגיע לסופר זה עולה 30 שקלים. איך יכול להיות דבר כזה? בסוף החקלאי קורס, אבל בסופר דואגים לכיס שלהם. אני חושב שצריך לפקח על המחירים האלה בסופר, לראות את הקפיצה הזאת ומה קורה איתה, מי החזיר שלוקח את כל הכסף הזה מהאזרחים ומהחקלאים. צריך להיות שם איזה איזון מסוים. הממשלה חייבת להשקיע יותר, יותר. אני אומר לראש הממשלה שייקח את זה על עצמו וידאג ליוקר המחיה. לא יכול להיות שזה ימשיך לעד, הדבר הזה. אנחנו צריכים לשים סטופ לעליית המחירים הזאת. היכן זה ייגמר? השר עובד מצוין,

יש לנו ועדה טובה בכנסת,

כמה שלא יעשו, שר האוצר צריך להיכנס לדבר הזה יחד עם ראש הממשלה. אני חושב שראש הממשלה צריך לקרוא לשרים ולקיים דיון בממשלה על המחירים ולהוריד את המחירים. צריך לעזור לשר הכלכלה להוריד את המחירים, אי-אפשר לעזוב את זה לו לבד, להגיד: יש לנו שר טוב, תסתדר לבד.

כולם צריכים לבוא ולתת כתף. גם ככה קשה לאנשים במלחמה, אימהות נשארות לבד כשהבעל נמצא במלחמה, בואו נקל עליהם, בואו ניתן להם קצת יותר אוויר. נתנו המון פיצויים לאזרחים, נתנו לחיילים, נתנו לנשים, נתנו לאלמנות, נתנו לכל מה שקשור למלחמה. בואו נקל על האזרחים, זה יקל על כולם. להוריד את המחירים. המחירים מאמירים ויש לנו אחריות כקואליציה, כממשלה, להוריד את המחירים. תודה רבה. תודה. ישיב על ההצעה שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת ניר ברקת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשאנחנו באים לבחון את הסיבות לעליות המחירים, אנחנו צריכים וחייבים גם להבין ולהתייחס למגמות ואתגרים בין-לאומיים וכמובן גם להזכיר את הנגזרות של המלחמה. מאז 7 באוקטובר המשק הישראלי מתמודד עם מספר אתגרים: התייקרויות של ההובלה הימית והאווירית, התייקרויות של חומרי הגלם בכל העולם, כמובן עלות המלחמה למשק, חסרונם של המילואימניקים בשוק, מחסור עצום בעובדים זרים ממדינות שלום. כל הדברים האלה משפיעים על המגזר העסקי ומכבידים עליו מאוד, ומבחינתם, אני רוצה להזכיר שהמגזר העסקי הוא לא פילנתרופיה, הם מאותגרים בעליות מחירים. אבל אני חייב להודות שהמחלה העיקרית שבגינה בישראל המחירים גבוהים זה שהשוק ריכוזי, היה לפני המלחמה, עדיין, עד שנממש את הרפורמה. מה שמקשה על התחרות בשוטף לפני המלחמה, כמובן נהיה עוד יותר קיצוני בתקופה של חירום כמו שאנחנו נמצאים היום. לכן הפתרון והאתגר זה הצורך ברפורמות מבניות. התחלנו לעסוק בהן איך שנכנסתי לתפקיד. לצערנו ראינו שהעיוותים בשוק נוצלו לרעה בחירום, וראינו שמצד אחד היו חברות שהיו בסדר, שהתחשבו בציבור, אבל לצערנו חברות אחרות הגדילו רווחים באופן בלתי סביר על חשבון הצרכן הישראלי בתקופת המלחמה.

אני רוצה להזכיר את הצעדים שהנענו ללא קשר לחירום, שהם כמובן רלוונטיים גם עכשיו, וזה המלחמה במונופולים ובקרטלים ובריכוזיות במשק. המלחמה בתהליך הזה חייבת להיות, והיא אכן כזאת, מלחמה ללא פשרות. המטרה היא תחרות, תחרות ותחרות, כי בסוף רק התחרות תביא אותנו ליעד שאנחנו רוצים. ואכן, לפני מספר חודשים העברנו במליאה, בהסכמת קואליציה ואופוזיציה כאחד, ללא הסתייגות, את הרפורמה המשמעותית ביותר שהייתה בתחום הכלכלי ב-40 השנים האחרונות, "מה שטוב לאירופה טוב לישראל". אני חייב לומר לכם שכשהיא תתממש והיא תתחיל לפעול בשטח, אנחנו מעריכים שהיא תוזיל לכל משק בית כ-500 שקל בחודש, 6,000 שקלים בשנה. הרפורמה שינתה את כללי המשחק ופותחת את השוק הישראלי ליבוא, היא מורידה עלויות, מגבירה תחרות, כי מה שטוב למאות מיליונים, אפילו מיליארדי אנשים שעובדים לפי התקן האירופי, טוב גם כאן. אני רוצה להזכיר שהיישום של הרפורמה יתחיל ב-1 בינואר הקרוב ועוד טרם יצא לפועל. ועכשיו, לאחר שהשלמנו את החקיקה, אני והמשרד ממוקדים בעידוד הקמעונאים והיבואנים החדשים להיכנס לשוק. אנחנו עוקבים אחריהם, באומץ, לראות איך הם מאמצים את הרפורמה. יש להם חסמים, למשל להביא היקפים גדולים של מוצרים מחו"ל דורש מרכזים לוגיסטיים, מרלו"גים גדולים. לא לכולם יש; אנחנו צריכים לראות איך אנשים מתגברים ממרלו"גים בחו"ל, ממרלו"גים בארץ, הם צריכים סיוע, ואנחנו איתם. למשל יש אתגרי אשראי: ליבואנים הקיימים הבלעדיים יש תנאי תשלום טובים, יבואנים מתחילים צריכים מאיתנו סיוע באשראי, ואנחנו שם לבחון איך אפשר לעזור להם. גם הרפורמה של "לא עוצרים בנמל", שנכנסה לתוקף, מורידה עלויות ומסייעת להביא עוד מוצרים ולהרחיב את התחרות. אני רוצה להזכיר שהובלנו חקיקה, שוב ביחד, להילחם במושג "יבואן בלעדי". אנחנו לא מרשים ליבואן לנצל את מעמדו כיבואן, מה שהיה פעם בלעדי, ובאופן חזירי לדחוק החוצה יבואנים אחרים מלהיכנס לשוק. מי שימנע תחרות צפוי לקנס של עד 100 מיליון שקלים. אני רוצה לומר לכם שכשמובילים רפורמה חדשה לוקח קצת זמן לאנשים להתרגל לכללים החדשים. אנחנו עוברים לשלב היישום, ואני צופה שיהיו לנו אתגרים. אנחנו ניתקל בעוד כאלה, אבל אנחנו ערוכים להתמודד עם כולן. חבר הכנסת ינון אזולאי, גם חברים נוספים, התייחסתם לתחום החקלאות. אני רוצה להזכיר שתחום החקלאות לא נכנס לרפורמה של "מה שטוב לאירופה טוב לישראל".

הסיבה שאני תמכתי והסכמתי היא שלפני שפותחים את שוק החקלאות לתחרות באירופה, צריך לתמוך בתשומות לחקלאים, במחיר המים, במחיר עובדים. המדינה חייבת לעשות זאת במקביל, או אפילו בדירוג קל לפני, על מנת שנראה גם את החקלאות הישראלית מתחרה היטב בתחרות הבין-לאומית. בישיבת הממשלה לענייני תקציב שר החקלאות הציג את המתווה שלפיו הוא רוצה להגדיל את החקלאות, בוודאי בייצור של פירות, ירקות, יבולי שדה ואחרים ביותר מ-30% בשנים הקרובות. אני תומך בהחלטה הזאת. חייבים לעשות רפורמה עמוקה,

בתחום החקלאות, שתהיה טובה לחקלאים וטובה גם לאזרחים. אני חייב להתייחס לעוד קונספציה שהתנפצה ב-7 באוקטובר, וזה שאי-אפשר לקנות שקט בכסף, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר להישען על האויבים שלנו, שניצלו את אשרת העבודה שלהם לתכנון וביצוע טבח ורצח של יהודים. עוד לפני המלחמה טענתי שצריך לעשות רפורמה גדולה בנושא של עובדים זרים ולהביא אותם בהיקפים גדולים. אנחנו מובילים מהלך של להביא את הציבור הישראלי למיומנויות גבוהות, להשתלב בטכנולוגיה. היום כ-11% מהעובדים בישראל עובדים בהייטק, בטכנולוגיה, ואם רוצים לעבור מ-160 מיליארד דולר יצוא לטריליון דולר יצוא, אנחנו נידרש להגדיל את המספר של המשתתפים בתחום הטכנולוגיה מ-11% ל-25% ב-15 20 השנים הבאות, כן, גם למגזר החרדי, גם למגזר הערבי, ונידרש לכוח עזר של עובדים זרים ממדינות שלום במחירים זולים. אני לא רוצה לקבע את העובדים הישראלים במיומנויות נמוכות.

לעלות למעלה, והשלמה עם עובדים זרים ממדינות שלום, לא ממקומות שמהווים סיכון למדינת ישראל. התהליך הזה אומנם לוקח זמן. בסופו של דבר הממשלה אישרה כניסה של 324,000 עובדים זרים ממדינות שלום. השינויים קורים לאט, אבל אנחנו מתקדמים עקב לצד אגודל. היום, למשל, בתיאום עם משרד ראש הממשלה, אני שמח לעדכן שפורסמה על ידינו הקצאה, על ידי המשרד שלנו, להבאת עובדים זרים לענף המסחר והשירותים בהיקפים של 6,400 עובדים. בעזרת השם, כשזה יתמלא, נבוא ונציג את התוספת הנדרשת לביקוש האמיתי לענף. בעבר הענף הספציפי של עובדים בענף המסחר והשירותים התבסס בעיקרו על עובדים פלסטינים ושוהים בלתי חוקיים, ועד כה לא נעזר בעובדים זרים ממדינות ידידותיות, ונידרש לעשות ככה בהמשך. כעת אני רוצה להתייחס לפעילות הממשלה שקשורה למצבי חירום, כי אנחנו בתקופת חירום. עם תחילת המלחמה נעשה מאמץ של משרד הכלכלה והתעשייה לחוקק חוק שייתן מענה ויביא לריסון ופיקוח על עליות מחירים בלתי סבירות בזמן שחיילינו נלחמים, מילואימניקים פצועים, משפחות של חטופים. כמו שהייתה לכל עם ישראל, הייתה לי ציפייה מרשתות המזון להשתתפות במאמץ המלחמתי והתחשבות בצרכנים, אבל יש כאלה שבמקום ריסון עצמי והשתתפות במאמץ הלאומי הגדילו את הרווחים שלהם על חשבון הציבור באופן לא סביר בתקופת מלחמה. אני חייב לומר שזה חרה לי באופן אישי, ויצאתי להילחם בתופעה. החקיקה התעכבה בשל התנגדות של הפקידות באוצר, ואני ריכזתי מאמצים בכל הכלים העומדים לרשותי להילחם בתופעה. בסופו של דבר החקיקה הבשילה בוועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת דוד ביטן, ואושרה כתיקון לחוק הגנת הצרכן ביולי השנה. התיקון בא להתמודד עם ניצול מצבי חירום להעלאת מחירים בלתי מוצדקת למוצרי יסוד. בכדי לאכוף זאת החוק מחייב שיתוף פעולה הדוק עם משרד האוצר. לצערי, הנושא לא מתקדם בקצב שהייתי רוצה ומצפה. למרות פניות חוזרות ונשנות שלנו

אין הסכמה על רשימות המוצרים ונוהל ברור להתמודדות עם עליות מחירים חריגות. אחרי הדיון שהיה אתמול בוועדת הכלכלה, הנחיתי את המשרד לפעול שוב מול האוצר באופן מיידי בשיתוף פעולה ככל שניתן, על מנת לנסות להשלים את התהליך לריסון מחירי מוצרי הצריכה הבסיסיים בלו"ז קצר ככל שניתן.

שנזכה לשיתוף הפעולה הזה כמה שיותר מהר. לסיום דבריי, אני רוצה להזכיר ולהעביר לכולם: מהפכות גדולות אמיתיות לא קורות ביום אחד, המאבק ביוקר המחיה ומחירי מוצרי הצריכה הוא מסע ארוך שמצריך סבלנות. כשאנחנו משנים כללי משחק, לציבור לוקח זמן להתרגל, לשחרר את החסמים ולהתאים את כל המערכות הרגולטוריות לשינוי שהובלנו. אין לי ספק שהשינויים שאנחנו מבצעים כעת, בצד הגברת האכיפה כנגד מי שמנצל את מצבי החירום להפקת רווחים בלתי מוצדקים, הם הדרך שלנו לשמור על הציבור ולהקל עליו בתקופה קשה זו ובעתיד גם בימים טובים יותר. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהעלו את הנושא. הוא נושא מורכב, ואני שמח שיש חברי כנסת שאכפת להם מהנושא והם שותפים למאבק שאנחנו מנהלים.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי רוצה להציג עמדה נוספת. אדוני השר, קודם כול, תודה רבה על התשובה המנומקת. רק שלושה דברים שככה עלו לי תוך כדי: פיקוח על התחרות אפשר לעשות וצריך לעשות, ולהגביר את הפיקוח. כמו שאמרתי, כשמגיעים לסופר ורואים את אותו מוצר כמעט בלי שום תחרות, פחות או יותר אותם מחירים, סימן שאין מספיק פיקוח. דיברת על כך שב-7 באוקטובר ראינו מה הפלסטינים עשו לנו וכמה ש"אפשר" להסתמך עליהם, אז אני רק מזכיר שראינו גם בקורונה וגם עכשיו שהמחירים במכולות עולים, הפעם זה בגלל החות'ים, פעם שעברה בגלל הסינים. כלומר זה רק מחזק את מה שאמרתי, צריך להסתמך על אותם אלה שנמצאים דווקא איתנו פה, במדינת ישראל, צריך לראות איך אנחנו עוזרים להם. לא יכול להיות שאותם דווקא, גם דיברנו על החקלאים ועל כל דבר אחר, שאנחנו צריכים לעשות הכול על מנת להצליח בזה. אמרת שיש דברים גדולים שמתחילים לאט-לאט, אני מסכים עם זה, אבל רק להזכיר: בשביל לעצור את זה, בשביל להגיע למצב הזה שמתקדמים לאט-לאט, אסור שהחולה ימות. צריך לפחות לעצור את המחלה שלו, לעצור את עליית המחירים, לא לתת לזה להידרדר עוד, כי אם ניתן לו להמשיך להיות חולה, הוא בסוף ימות, וזה מה שקורה.

בסוף בשביל להגיע להבראה זה לאט-לאט, אבל את המחלה חייבים לעצור כדי שהיא לא תידרדר.

תודה רבה. אתם רוצים להעביר את זה, אנחנו רוצים להעביר את זה, לוועדת - - - מה שאתה רוצה, ואטורי. אתה היושב-ראש.

כספים? כלכלה, היה בכלכלה.

ועדת כספים. כלכלה? אוקיי, נעביר את זה לוועדת הכספים. למה כספים? כלכלה. מה אומר ינון? לא, השר מבקש כלכלה, תעשה כלכלה.

אה, אוקיי, בסדר. אמרתי, נעשה קצת שינוי, נדון בזה בכספים,

כלכלה טחנו את זה כבר שנתיים. אם תעביר את זה לכספים, אתה תדון בזה מתישהו עוד חצי שנה. אוקיי, אז אנחנו מצביעים על ועדת הכלכלה. תודה, חנוך. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. חמישה בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת הדיון תעבור לוועדת הכלכלה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת משה פסל להציג את החוק בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה. חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, כבוד גדול להציג את ההצעה הזאת, הצעה מכובדת. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק כביש אגרה (תיקון מס' 5),

2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק, שהיא הצעת חוק פרטית שיזם חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, נועדה להסדיר בחקיקה ראשית החזר הוצאות לחיילי מילואים בשל אגרה ששולמה בעד נסיעה בכבישי אגרה שונים, כגון כביש מספר 6. תוואי הכביש העובר לאורכה של מדינת ישראל מהווה נתיב תחבורה מרכזי של משרתי המילואים. הרבה משרתי מילואים שנקראו לבסיסים ולא חשבו פעמיים והלכו להגן עלינו, השתמשו בכביש 6. לפי המוצע, משרת מילואים פעיל יהיה זכאי להחזר הוצאות אגרה ששולמה בכביש בנסיעתו ברכבו הפרטי בכביש מספר 6 בדרכו לבסיס השירות וממנו. כלומר, גם בנסיעה לבסיס וגם בחזרה הוא יזכה להחזר.

מוצע להסמיך את שר האוצר ושר הביטחון בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת להתקין תקנות שבהן ייקבעו הוראות לעניין אופן הגשת הבקשה להחזר ההוצאות, כלומר איך הם יעשו את זה.

חבר הכנסת מלביצקי עמד על זה שזה יהיה נגיש, דיגיטלי, ושיקבלו את ההחזר

מאחר שיש צורך בהוראות משלימות לשם יישום ההסדר המוצע, נקבע כי תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של החוק המוצע. מועד כניסתו של החוק המוצע לתוקף יהיה 1 בינואר 2025, שכן בעקבות דיוני פיקוח שקיימה ועדת הכלכלה על רקע מלחמת חרבות ברזל, הושגה הסכמה בשנה האחרונה. בעקבות החוק שהגיש חבר הכנסת מלביצקי הוגשה הסכמה שעד שהחוק ייכנס לתוקפו, מחזירים, יחזירו גם היום, תשלומי אגרה למשרתי המילואים. בהקשר זה חשוב לציין כי פער הזמנים העלול להיווצר ממועד תחילתו של החוק המוצע ועד למועד התקנת התקנות האמורות, לא יפגע בחיילי המילואים, והם ימשיכו לקבל החזרי הוצאות אגרה במשך תקופה זו הודות להתחייבות שנתנו משרדי הממשלה האמונים על הנושא בוועדה להמשיך את ההסדר הקיים עד להתקנת התקנות האמורות. חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק המונחת לפניכם תקל על הציבור המשרת במערך המילואים, שיוכל להגיע במהירות לבסיסי השירות ומהם תוך שימוש בכביש 6 ללא תשלום אגרה. האמת שאני רוצה להגיד שהחוק הזה הוא חוק חשוב מאוד. החוק הזה בעצם הופך, לפעמים משרתי המילואים מגיעים למצב שבו בכל מיני דברים אנחנו לא רואים אותם. החוק הזה גם בדבר כזה רואה אותם, מחזיר להם את האגרה, וזה חוק חשוב מאוד. אני גאה בו. ואני קורא לכל חברי הכנסת לקחת דוגמה מחבר הכנסת חנוך מלביצקי, ולהגיש עוד ועוד הצעות חוק כאלה, על מנת שמשרתי המילואים יהיו במעמד גבוה, וגבוה יותר, מכיוון שעצם זה שאנחנו כאן יושבים,

יכולים לשתות בנחת, לקיים דיונים, זה רק בגלל שיש כאלה בחזית, ששומרים עלינו ברגע זה. לכן אני בוודאי לוקח דוגמה מחבר הכנסת מלביצקי, ואני מקווה שעוד ועוד יצטרפו, 100 200 כאלה, אנחנו נבנה פה באמת מעמד. הוא שיאן החקיקה השבוע, שיאן חקיקה שבועית. אגב, חבר הכנסת מלביצקי,

עמלת על החוק הזה קשה, בכלל משרתי מילואים באופן כללי, לוחמים, צריכים לנסוע כל השנה חינם, אני בטוח שאתה תגיש את זה וגם תצליח, כי אתה חבר כנסת מוכשר. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. כבוד גדול למלביצקי. בעזרת השם, תצביעו בעד.

תודה רבה. הוגשו הסתייגויות של חברי יש עתיד. אף אחד לא נמצא כאן, לכן ההסתייגויות מוסרות בזאת. ישנן בקשות רשות דיבור של חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה. עופר כסיף לא יכול לדבר, אני חושב. ואתה, אתה רוצה לדבר?

העונש לכסיף כבר בתוקף?

נכנס בשבוע הבא. לא, הם אומרים עכשיו. מכובדי היושב-ראש,

אני רוצה להתייחס בקצרה למה שאמר בבוקר המפכ"ל דני לוי על הפשיעה בחברה הערבית, כאשר הוא אמר שיש ירידה בפשיעה. אני לא רוצה, כן, הוא אמר ככה בבוקר. אני לא רוצה שיהיה מצב שהוא מטעה את הציבור או מטעה את האנשים.

רק בתקופה - - - - - - לתקופה שהוא נמצא בה. אולי מאז שהוא מונה. אולי בצפון תל אביב. אולי מאז שהוא מונה. יכול להיות, אבל זה מצער מאוד שהוא מוסר ומדווח נתונים לא נכונים. מאז שמונה לתפקיד, נרצחו בחברה הערבית 58 אנשים, וחבל מאוד שהמפכ"ל,

מדווח לא נכון, בצורה, לא יודע, בזויה, דבר שני, מספר הנרצחים מאוד גבוה, והוא לא מטפל בנושא הזה. תודה. זה לא קשור לכביש 6, לא נדרסו או משהו. וזה גם לא נכון. נעבור להצבעה על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. סעיפים 1 3 נתקבלו.

אין מתנגדים, אני מודיע שהצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. לכן נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה 2024. חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה 2024, נתקבל. 13 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את מגיש הצעת החוק, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, לברך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה,

החוק הזה הוא חוק חשוב, הוא חוק שמראה בעיקר על יחס לאותו מיעוט מובחר ונבחר של מילואימניקים. אבל אנחנו כולנו שומעים את החדשות, ושמענו,

על שישה חיילי גולני שנהרגו היום. חבר הכנסת שמחה רוטמן. בסדר, בסדר, עזוב. אני הסגן עכשיו, התחלפנו בתפקידים. אתה צודק. שמענו על שישה חיילי גולני שנהרגו היום.

הם סדירים, אבל זה בכלל לא משנה. אנחנו בתקופה מורכבת. אומרים אצלנו שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ואנחנו, שנמצאים פה בעצם רק קואליציה, יש לנו אחריות גם על הדבר הזה. מנסים לגרור אותנו, מנסים לקחת אותנו לשוחות של הכתישה עם השיח הזה על הבגידה, עם כל הדברים האלה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים מזה, צריכים פשוט להמשיך לעשות את שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים להתקפל, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לחוקק את מה שאנחנו חושבים שנכון, זה לא אומר את כל הדברים האלה, אבל לעניות דעתי, בשביל החיילים האלה צריך להימנע כמה שאפשר מריבים ומהתכתשויות ומהתלהמויות ומכל הדברים האלה שגם אני חוטא בהם יותר מדי פעמים. אז נסיים בתפילה לבורא עולם, שיושיע אותנו ויעזור לנו, וישמור על החיילים שלנו, וייקח אותנו לימים טובים יותר.

היו"ר ניסים ואטורי: תודה רבה. בעצב על נפילת חיילינו